חברי הכנסת, היום כ"ה בסיוון תשע"ג, 3 ביוני 2013. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 9) (הצעת מועמדים לכהונת נשיא המדינה), של חברי הכנסת יריב לוין, משה גפני ואורי מקלב, הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 47) (הצעת מועמדים לכהונת מבקר המדינה), התשע"ג 2013, של חברי הכנסת יריב לוין, משה גפני ואורי מקלב, הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 32) (גיל), התשע"ג 2013, של חברי הכנסת עדי קול, עמר בר-לב,

דב חנין ומיכל רוזין. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1318/19 וכלה בהצעת חוק פ/1343/19, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, זכאות אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשע"ג 2013, מאת חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)

אי-תחולה על זכאי לקצבת פרישה שמשתכר מקופת הציבור כעובד הוראה), התשע"ג 2013, מאת חברי הכנסת ישראל חסון וחיים כץ, הצעת חוק

התשע"ג 2013, מאת חבר הכנסת חיים כץ, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון,

לאחר מכן, על ההצעה השלישית,

ישיב שר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר

בארנונה, הטלת מיסוי על קניית דירה, אני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד את הרשימה הזאת. כל אלו גזירות חדשות שהונחתו על אותם אנשים שפגשתי בשוק בקריית-גת, שבו העירייה מאפשרת לכל תושב תמורת 20 שקלים בלבד להציג את מרכולתו. אלו גזירות על הנושאים בנטל, שהולכות לשתק את המשק ולגלגל את כדור השלג הזה, שיצא כבר לדרך. מי שלא שומע אותו מתגלגל ברחובות לא חי פה, לא מבין מה קורה, חי ב"לה לה לנד". מקריית-גת המשכתי, ביום שישי האחרון, לקיבוץ גבים.

בפרלמנט המקומי של צלילה וחגי, יחד עם ראש המועצה האזורית אלון שוסטר, נפגשתי עם אנשי ההתיישבות העובדת, אלו שבנו וממשיכים לבנות את הארץ. זה אולי נשמע נדוש, אבל אנשי ההתיישבות האלו, הם אלו שבאמת ייבשו את הביצות והפריחו את השממה. כן, גם הם מעמד הביניים, והם נשאו ונושאים בנטל. אותם חברים ממש, החיים בעוטף-עזה וסופגים מזה 12 שנים את הריקושטים של אוזלת היד המדינית של ממשלות ישראל הקודמות, וגם של זו הנוכחית. אבל יותר מכול, הם אנשי ההתיישבות העובדת, שבתי-הקברות הצבאיים מלאים, לצערנו, בקבריהם של בניה, יותר מכל מגזר או קבוצת אוכלוסייה אחרת בחברה הישראלית. ואתם אתם מדברים על שוויון בנטל? דווקא על האנשים האלה אתם מבקשים להקשות היום במכירת תוצרת חקלאית? וזאת, במקום להתמודד עם הרשתות הגדולות, רשתות השיווק הגדולות, שמתנהגות כמו קרטלים ושולטות על השוק שלנו. דווקא לקיבוצניקים ולמושבניקים האלו אתם מעכבים בנייה של דירות לבנים חוזרים, שעוד לא ויתרו על לחיות בפריפריה ומעדיפים את זה על לחיות במרכז? נפתלי ויאיר, אף שאתם לא כאן, קודם ראיתי את נפתלי במסדרון, אבל תסתכלו לי בעיניים, זה שוויון בנטל? שבני ישיבות ההסדר ישרתו 17 חודשים בצה"ל, זה שוויון?

שוויון עם מי? שבני הציונות הדתית מתחילים את שירותם הצבאי על חשבון המדינה בשנה וחצי לימודים, לאחר מכן משרתים 16 חודשים בצה"ל,

בעקבות הרפורמה המדהימה שלך, השר, שמכבד אותי בנוכחותו, פרי, אותם בני הציונות הדתית ישרתו 17 חודשים, ולאחר מכן חוזרים ללמוד עוד כשנתיים על חשבון המדינה? ורק כדוגמה, אתן לכם את הבן שלי, שהיה בהתנדבות במכינה קדם-צבאית, אחרי זה שירת שלוש שנים שירות קרבי, אחרי זה נאלץ להשקיע עוד שנה מחייו בקידום הפסיכומטרי, ולבסוף, לקראת גיל 26 סוף-סוף הגיע לשנה הראשונה באוניברסיטה. זה שוויון בנטל? תגידו לי, במה השוויון הזה? והבת שלי, גם אותה אני יכול להביא כדוגמה, ששירתה שנתיים בצה"ל ועכשיו משרתת כקצינה בשירות קבע, שנה. ואתם החלטתם שלא להתמודד עם אותן 40% מהנערות שחלקן משתמטות. איך קוראים לזה בבקו"ם? נמנעות מסיבות דתיות. הצהרה בלבד, וזה משחרר אותן משירות החובה בצה"ל, זה שוויון? נכון, אני מסכים שחשוב שגם החרדים ישרתו בצה"ל. אבל אתם, יאיר ונפתלי, החלטתם שלא להתמודד עם מה שנמצא ממש בהישג ידכם. החלטתם להתחמק מהאחריות שלכם, להתמקד רק בחרדים, וגם זאת מתוך גישה יהירה וכוחנית. אבל מה זה חשוב, העגלה כבר יצאה לדרך. אין כיבוש, אין כביש ואין דרך, אבל יש נייר. עמדתם על שלכם, ואולי קצת, איך אולי אתם אומרים ביניכם, דפקנו גם את החרדים, ועל הדרך יצאתם קצת יותר אחים. אדוני היושב-ראש, ומה לגבי ההתעלמות המופגנת מהמשך השקעת תקציבי ענק בהתנחלויות? לתופעה של העלמת ההתנחלויות מהשיח הכלכלי אפשר לקרוא "שתיקת הכבישים", גם משום שלפי נתוני האוצר מע"צ העבירה בערך 280 מיליון שקל נוספים מהתכנון המקורי לסלילת כבישים בהתנחלויות, וזה רק בשנת 2011. אבל בעיקר מפני שאתם, חברי הממשלה, או לא נוסעים בכבישים בשטחים ולא רואים איך צומח צמח פרא תחתינו ומכרסם בחזון הציוני שלנו, או שאתם נוהגים בעיניים עצומות. כולנו יודעים שמי שנוהג בעיניים עצומות, בסופו של דבר תהיה פה תאונה. מועד התאונה הזה מתקרב אלינו כל הזמן יום-יום, שעה-שעה ממש לנגד עינינו. ואתם שותקים. התאונה הזאת מכרסמת ביכולתנו הכלכלית גם בגלל התקציב העודף המושקע ביהודה ושומרון והנטל הביטחוני הכרוך בכך, אבל בעיקר מפני שזו השקעה בפרויקט שיש לו תאריך תפוגה, השקעה בפרויקט שלא מעודד כל צמיחה מלבד הפרחים בגינות של המתנחלים. בזמן שמקצצים בתקציב ההתיישבות העובדת בקיבוצים ובמושבים ומחלישים עוד יותר את תושבי קריית-גת והפריפריה, ממשיכים אתם להשקיע ולבנות ביהודה ושומרון. וכשבסוף יגיע המועד, וכולנו יודעים שהוא יגיע מתישהו, נחזיר לפלסטינים את השטחים ואת הגינות, וכשתשאלו את עצמכם אז: מה קרה? מדוע הדשא אצל השכנים ירוק יותר מהאדמות החקלאיות הצחיחות אצלנו? תזכרו לאן הלך הכסף. השבוע אנחנו מציינים 46 שנים למלחמת ששת הימים, ויותר מתמיד אנחנו נראים כמדינה שבורחת מבשורה. הבשורה שממנה אנו בורחים היא קץ הציונות, הקץ למדינה היהודית והדמוקרטית במדינת ישראל. את ההתרגשות של שחרור הכותל תפסה יהירות של מנצחים, את הרצון לשרוד ולהיות חברת מופת פה בציון החליפה התאווה הבלתי נשלטת לסיפוח של שטחים שאין לנו שום אינטרס ביטחוני או לאומי לשלוט בהם, את הצורך במדינה יהודית ודמוקרטית החלפנו בשיח משיחי שמנסה לגרור את כל העם אחריו. אנחנו, הרוב השפוי במדינת ישראל, נרדמנו בשמירה. תקציבי עתק מועברים לשטחים ובונים שם עוד בית ועוד שכונה ועוד התנחלות, כולל מסביב לירושלים, ואנחנו מתפלאים לאן הולך הכסף? כל זה בזמן שאנו מאיצים במסלול המהיר לעבר מדינה דו-לאומית יד ביד עם הקלישאה של "אין עם מי לדבר". ואללה, ישנים בעמידה. חברי הקואליציה, מי שעוד חי בסרט שהסדר מדיני הוא לא הצלת החזון הציוני, הגיע הזמן שיקום ויפקח את העיניים רגע לפני שהוא מתנגש בעוד שכונה ישראלית בשטחים. הגיע הזמן שישנה כיוון. ואם הוא לא יכול לעשות זאת ממניעים קואליציוניים, אז לפחות שילחץ על הברקס, שיבלום את תקציבי הענק שמוזרמים להתנחלויות על חשבון הפריפריה ושיפסיק את ההשקעה שלא תחזור בכבישים שלא ישמשו אותנו בעתיד. לצערי, השאלה איפה נהיה בעוד 20 שנה נעלמה מהשיח. האם נהיה מדינה שמשתרעת אומנם על פני שטח גיאוגרפי מצומצם יותר אך בעלת רוב יהודי, מדינה בריאה, חזקה, בעלת קשרים כלכליים עם העולם, כולל עם העולם הערבי? או שמא נהיה מדינה דו-לאומית, מסוכסכת בתוך עצמה ומבודדת מהעולם? האם נמשיך להשקיע תקציבי עתק בשיטור בשטחים שמשחית את בני-הנוער שלנו ומגדל פה עוד דור של פלסטינים שישנאו אותנו, או שנשקיע את מרצנו בצמצום הפערים החברתיים אצלנו? נא לסיים, אדוני. האם נחגוג כאן 60 שנות כיבוש בעיסאוויה ובשועפאט, או שנחגוג מדינת ישראל חזקה ועצמאית שחיה בשלום עם שכנותיה? התוכנית הכלכלית המוצעת היא תוכנית שתגדיל עוד יותר את הפערים החברתיים והכלכליים במדינה הזאת, והיא בדיוק אותה מדיניות כלכלית של הממשלה הקודמת שבסופו של דבר היטיבה עם השכבות הצרות, שכבה מאוד צרה של האוכלוסייה הישראלית, והכתירה את ישראל כשיאנית העוני בקרב מדינות ה-OECD. ולבסוף, וכאן אני מציע לחברי הכנסת הבודדים שנמצאים פה להתעורר, כי יש לי הצעה פרקטית.

לחברי הכנסת, אני רוצה להציע הצעה שלדעתי תפקח את עינינו, ובזה אני מסיים, היא בטוח תפקח את עינינו. אני מציע לחוקק הוראת שעה שעל-פיה למשך שלושה חודשים בלבד כל חברי הכנסת יוותרו על שכרם. חבר'ה, אל תיבהלו לא לגמרי לוותר על השכר. במקום זאת אנו, חברי הכנסת, נשתכר בשכר החציוני של 5,800 שקל לחודש שמחצית מאזרחי ישראל משתכרים למטה ממנו. רק לשלושה חודשים אני מציע את זה. לאחר תום אותם שלושה חודשים נתכנס כאן, נשב ונדון בתקציב המדינה. אני בטוח שנקודת המבט של רובנו תשתנה, אני בטוח שאז נמצא את הכסף במקומות שונים לחלוטין. אז מה אתם אומרים, מסכימים? תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב.

למען הסר ספק הוספתי לך את הזמן על התיאור של הפרחים היפים בגינה שלי.

חשבתי שזה בזכות אשתי ולא בזכות השקעות של הממשלה. אבל יש חילוקי דעות על הנושא. לגבי שכרם של חברי הכנסת, רק להזכיר לכולנו, אין בסמכות של חברי הכנסת לא להעלות את שכרם ולא להוריד את שכרם. יש ועדה ציבורית שקובעת את הדברים האלה, וטוב שכך. עוד חסר לנו להעלות או להוריד לעצמנו את השכר. יש הצעת חוק ממשלתית שכרגע מסתובבת, לא כל כך ברור לי למה. בכל מקרה גם אם הצעות חוק כאלה יעברו, הן יגיעו לוועדת גרונאו, הוועדה הציבורית, שתדון בנושא הזה כמו שצריך. זה לא עולה לוועדה הציבורית הזאת? זה עולה, ודאי שזה עולה. ואם מחר, חבר הכנסת דרעי, הכנסת תחוקק חוק שחברי הכנסת יעלו לעצמם שכר ב-20% זה גם יעלה. לכן הייתי מציע שאנשים אחרים יעסקו בנושא הזה ולא אנחנו. זה דבר שרק ייטיב עם כולם. הצעת אי-אמון של הסיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל-מד"ע ובל"ד: הממשלה מעלה את המע"מ, פוגעת בעניים ומרחיבה את העוני. המועמד להרכיב את הממשלה הוא מוחמד ברכה. ינמק את ההצעה חבר הכנסת דב חנין.

עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת בר-לב דיבר קודם על מחירו הכבד, הנורא, גם הכלכלי, גם המוסרי של הכיבוש. אני מסכים עם דבריו. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לדבר על צד אחר, פוגעני ומזיק, במדיניותה של הממשלה. לפני שנתיים אנחנו חווינו ברחובות ישראל קיץ מדהים של מחאה חברתית, מחאה שדרשה צדק חברתי. המדיניות של הממשלה הזאת ממחישה בצורה מאוד חדה וברורה שני צדדים של משוואת האי-צדק החברתי. כי זאת ממשלה של אי-צדק חברתי בשני הצדדים של המשוואה. בצד האחד נמצאים, כמובן, העניים. כשאנחנו מדברים על העניים אנחנו יכולנו לקרוא בשבוע שעבר את הדוח של המוסד לביטוח לאומי שמתאר במספרים אבל גם במילים נוקבות את הנזקים הקשים שהתקציב הנוכחי המוצע שהממשלה מביאה יגרום לעניים, לשכבות המוחלשות, לפריפריות בחברה הישראלית. העניים נפגעים עוד יותר כאשר מצמצמים שירותים, העניים נפגעים עוד יותר כאשר מקצצים קצבאות. זה נכון, כמו שאמרו, גם מיליארדרים מקבלים 175 שקלים קצבת ילדים מביטוח לאומי על הילד הראשון. לכן אותו מיליארדר לא ייפגע מאוד אם במקום 175 שקלים הוא יקבל 140 שקלים. העניים ייפגעו מזה מאוד. כולם שווים בזכות לישון מתחת לגשר. העניים נפגעים יותר כשמעלים מסים בלתי ישירים, מע"מ. על זה דיברנו בהרחבה בשבוע שעבר. העניים נפגעים יותר כאשר מערכת של דיור ציבורי הולכת ומצטמצמת והולכת ונעלמת, ואנחנו שומעים בדאגה שבמשרד האוצר יש כאלה שבכלל אומרים: אולי בכלל לא צריך דיור ציבורי? אולי נוותר על מערכת הדיור הציבורי וניתן סיוע בשכר דירה? איזו שטות, מי יכול לפתור לעצמו את בעיית הדיור עם 2,000 שקלים תמיכה, סיוע בשכר דירה שהוא יקבל, במקום דירה מינימלית שתשמש קורת גג לאנשים שנמצאים במצב החברתי והכלכלי הכי קשה? אז הדיור הציבורי הולך ומתחסל, דיור בר-השגה אין בכלל, אף-על-פי שהממשלה הבטיחה פעם אחר פעם, כולל גם בחוק הווד"לים, לייצר מנגנונים של דיור בר-השגה. אבל אין מנגנונים כאלה וגם לא מתוכננים להיות, גם בתוכניות הממשלתיות החדשות. וכששוק הדיור ממילא נמצא ברתיחה,

מיעוט היצע ועודף ביקושים מאוד קשה, הממשלה מוסיפה עוד שמן לבעירה הזאת, כאשר היא מעלה מסים, בין היתר מס שבח על מוכרי דירות ומס רכישה על משפרי דיור.

לא רק משפרי דיור, משני דיור, כל מי שמחליף דירה מינימלית בדירה מינימלית אחרת יצטרך לשלם עוד עשרות אלפי שקלים מכוח אחד המסים המעוותים, הבלתי-צודקים, הבלתי-הגיוניים והמזיקים ביותר שהממשלה המציאה, מה שבאופן ישיר יחמיר את מצוקת הדיור, יעלה את מחירי הדירות ויקשה עוד יותר את מצבם של אנשים שמתמודדים עם הקושי הגדול של השגת קורת גג בחברה הישראלית. כל אלה, עמיתי חברי הכנסת, נמצאים בצד המפסיד. העניים, אלה שצריכים דיור ציבורי, אלה שמחפשים עדיין דיור בר-השגה, אלה שרוצים לשפר דיור, או להחליף דיור, הפריפריה, האוכלוסייה הערבית, כל אלה בצד המפסיד. שכבות הביניים שהולכות ונשחקות כשהסדרים חברתיים הולכים ומצטמצמים והגנות חברתיות הולכות ומתבטלות. אבל במשוואה הזאת, של האי-צדק החברתי, יש גם צד אחר, צד של מרוויחים, ומרוויחים בגדול. ואני לא אפסיק גם הפעם לציין קודם כול את אלה שגם היום, כשאנחנו מדברים, למרות העובדה שאנחנו מדברים, ממשיכים לבזוז את משאבי הטבע שלנו, את אלה שבוזזים את ים-המלח, את הפוספטים, את החול, את המים המינרליים. אני בירכתי, אני מברך, על ההכרזות של שר האוצר, גם של סגנו, שצריך לטפל בעניין הזה. אבל, חברים וחברות, אנחנו מקווים ורוצים לראות עשייה, אנחנו רוצים לראות שינוי, אנחנו רוצים לראות התקדמות. אחת השאלות הכלכליות הגדולות ביותר שעומדות על שולחננו היום היא שאלת ייצוא הגז. ייצוא הגז זה לא רק שאלה, זה גם שערורייה, כי לייצא את הגז בתנאים הנוכחיים זאת החלטה שיש לה משמעות כלכלית מרחיקת לכת של פגיעה בציבור הישראלי, פגיעה באינטרסים של אזרחי ישראל לטובת אינטרסים של טייקוני גז. יש לה משמעות חברתית, כי אותה עלייה במחירי הגז ליצרנים, ליצרני החשמל ולתעשייה הישראלית תתגלגל בסופו של דבר על הצרכנים, ואנחנו כולנו נצטרך לשלם מחירים יותר גבוהים. יש לה גם משמעות סביבתית מרחיקת לכת, כי מובן שאם החשמל והתעשייה אצלנו יתבססו על ערוצים אחרים, ולא על גז, הם יהיו מזהמים יותר ויפגעו יותר בסביבה ובבריאות של כולנו.

עמיתי חברי הכנסת, אחת השאלות הקשות ששאלת ייצוא הגז מעוררת היא שאלת המיסוי. וכשבוחנים את שאלת המיסוי לעומקה, רואים שפה נמצא אחד האינטרסים המרכזיים של אלה שדוחפים היום להחלטה מהירה על ייצוא גז. הרי במסקנות ועדת ששינסקי, שכולנו ליווינו אותה, נקבע היטל מגזרי חדש שחל על ענף חיפושי הנפט והגז. אבל ההיטל המגזרי הזה איננו חל על רווחים שחברות הגז ירשמו כתוצאה ממכירת הגז בחוץ-לארץ. למעשה אנחנו נמצאים היום במצב שבו למדינת ישראל לא ברור בכלל מהו מנגנון המס שיחול על גז מיוצא, אם יחול. אדוני היושב-ראש, אנחנו לא מדברים פה על כסף קטן, אנחנו מדברים פה, בהערכה הצנועה ביותר, על סדר-גודל של 120 מיליארד דולר. זאת המשמעות של שאלת המס הזאת. עכשיו אומרים לנו: אז מה? למה למהר? קודם כול נחליט לייצא גז,

נשקול ונבחן איזה מסים ראוי להטיל על הייצוא הזה. אם זאת המחשבה, אני חושב שזאת מחשבה מוטעית לחלוטין, כי לפני שאתה נותן למישהו מתנה, אתה צריך לקבוע את התנאים. אחרי שתיתן להם את האפשרות לייצא גז תנסה להטיל עליהם מסים? אתה תריב פה עם חברות זרות, אתה תריב אולי עם ממשלות זרות, שיהיו להן כבר הסכמים שמדינת ישראל מעורבת בהם, ואתה תקלע את כולנו להסתבכות שיש לה משמעות מדינית גדולה. אבל יש לה משמעות כלכלית ענקית, משמעות ענקית דמיונית כמעט, כשאנחנו מדברים על סדרי-גודל של 120 מיליארד דולר. אדוני היושב-ראש, בדיון הזה, על ייצוא הגז, אני אומר בצער, ועדת צמח, שעשתה את העבודה, עשתה עבודה חלקית מאוד. היא לא רק לא ענתה את התשובות על השאלות האמיתיות, היא לא שאלה אפילו את השאלות האמיתיות. השאלה האמיתית, אם מנתחים ברמה הכלכלית, היא לא השאלה כמה גז צריך ואיפה, השאלה האמיתית ברמה הכלכלית זה מה יותר כדאי, האם לחברה הישראלית יותר כדאי היום ללכת למסלול של ייצוא גז, ואז אולי מרוויחים משהו ממסים, אם יפתרו את בעיית המסים שדיברתי עליה קודם, או שלישראל ולחברה הישראלית ולאזרחי ישראל עדיף יותר לא לייצא היום גז, כי הרי ברור שאם נייצא, באיזשהו שלב יחסר לנו, ואז נצטרך לקנות דלקים מהעולם, ועל זה נצטרך לשלם מחירים הרבה יותר גבוהים. אז זאת שאלה כלכלית, שעם כל הכבוד לוועדת צמח, אני קראתי בעיון את כל המסמך שלה, היא אפילו לא מציבה את השאלה הזאת. לא רק שהיא לא עונה עליה, היא אפילו לא מציבה את השאלה שהיא לדעתי השאלה הכלכלית הכי מרכזית שצריכה להיות בדיון. אני אומר את הדברים האלה מכיוון שנראה פעם אחר פעם שהממשלה בוחרת באפיקים נורא קלים, אבל באפיקים שיש בהם נורא מעט כסף. האפיקים הקלים של לקחת מאלה שאין להם הם אפיקים פשוטים, אפשר להעלות את המע"מ גם ל-50%, זאת רק החלטה של הכנסת, אפילו לא הליך חקיקה בשלוש קריאות. הבעיה הגדולה היא ששם הכסף לא נמצא. אם רוצים באמת לקחת את הכסף צריך ללכת למקומות הכואבים המשמעותיים של אותם בעלי הון שמרוויחים בגדול. אני רוצה לסיים ולומר, אדוני היושב-ראש, שאומנם התחלתי במחאה החברתית שהייתה פה לפני שנתיים, ויש הרבה שחושבים שהמחאה החברתית הייתה גל שהיה וחלף. זאת טעות. איך כתב פעם קרל מרקס? החפרפרת הקשישה הזאת, שנקראת המהפכה, תמיד פורצת בנקודות הבלתי-צפויות.

אני אתן לך דוגמה, חבר הכנסת ליצמן, של נקודה בלתי צפויה. באיסטנבול, איך פרצה אותה חפרפרת של מחאה? ממאבק סביבתי נגד כריתת עצים בפארק גאזי בכיכר טַקסים. אם הייתם שואלים מומחים לענייני טורקיה, או לענייני העולם, מאיזה סוגיה תתחיל המחאה החברתית בטורקיה, אני חושב שמעט היו עונים את התשובה הזאת. אני מציע שיכרתו את העצים בשדרות-רוטשילד. יכול להיות שמשם תפרוץ המחאה החברתית בישראל. נא לסיים. אני מסיים. אני מסיים. אני אומר, אדוני היושב-ראש, יש משהו משותף אחד בין טורקיה לבין ישראל, בטורקיה ממשלה אסלאמיסטית, ואצלנו ממשלה ימנית ולאומנית. המכנה המשותף שלהן הוא ששתיהן משתמשות בספינים, ומנסות לבלבל את דעת הקהל, ולהסיח את דעתו של הציבור, ולמצוא אויבים דמיוניים, ולהסית קבוצה אחת של האוכלוסייה נגד קבוצה אחרת במקום לייצר שינוי חברתי. שתי הממשלות האלה, האסלאמיסטית שם והלאומנית כאן, הן ממשלות של קפיטליזם חזירי ואכזרי. ואת החזירות הזאת ואת האכזריות הזאת ואת הקפיטליזם הזה הגיע הזמן לשנות. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. אנחנו נשמע את תשובתו של סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי על שתי הצעות האי-אמון שאנחנו שמענו, האחת מטעם סיעת העבודה והשנייה מטעם סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל-מד"ע ובל"ד.

חבר הכנסת מיקי לוי, סגן שר האוצר משיב למנמקים. אנחנו זוכרים אותו מכביש ירושלים. אני הייתי דווקא רוצה את יושבת-ראש המפלגה שלך כאן לידי כי חלק מנאומי מוקדש לה. היא חלק מיוזמת הצעת האי-אמון, נכון? היא חתומה עליה. היא תרכיב את הממשלה. היא תרכיב את הממשלה, כן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני באמת נדהם כל פעם מחדש. הרי איך זה קורה? איך זה קורה שכל, אבל אני מבין שזה, איך אמרו לי? אני חדש בבית הזה יחסית. מיקי, תירגע. אל תיקח ללב, זה חלק מהעניין. בקרוב זה יתחלף. Who knows?. ובשבילך, מי יודע, אלוהים גדול. אנחנו עומדים כאן כבכל שבוע, ממשיכים מהצד הזה של הבית חלקכם לא כולכם, אני מודה, להשמיץ את האומץ שלנו לקחת החלטות שאתם פחדתם לקבל. ואתם שוב הפעם תוקפים אותנו בלי להציג חלופות מתאימות. בשבוע שעבר עמדה כאן על הדוכן הזה חברת הכנסת יחימוביץ וקראה לעברו של שר האוצר, פחדן. אני רואה שאפילו חברת הכנסת יחימוביץ אינה טורחת לבוא לשבת אתנו כאן עכשיו, בזמן הצעת האי-אמון של האופוזיציה. גם שר האוצר לא טרח להגיע לכאן. שר האוצר, אם זה לא היה מעשה חצוף מצדה, זה היה אפילו מעשה אירוני. האישה הזו, חברת הכנסת הזו, שפחדה לקחת את תיק האוצר, קוראת פחדן לשר האוצר. סליחה, סליחה.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אני מקבל את הטעון תיקון, שפחדה לקחת את תיק האוצר, קראה לשר האוצר פחדן.

שלוקח את התיק באומץ רב ומקבל החלטות לא פופולריות, נכון, כדי להתמודד עם הגירעון התקציבי שלא הוא יצר. הבוס שלו יצר.

מה אתם, ? הרי שר האוצר משרת את ראש הממשלה, יושבת-ראש האופוזיציה, יושבת-ראש האופוזיציה היא הפחדנית, לא שר האוצר. ובכלל, כמה קל לשבת על כיסאות האופוזיציה ולהטיח ביקורת בלי חשבון, בלי הצורך לקבל אחריות, ועוד בלי טיפת בושה. חלקכם שמבקרים אותנו, הרי יצרתם את המצב הקשה הזה במו-ידיכם ובהחלטתכם, ועכשיו אתם תוקפים אותנו על הפתרונות שלנו למצב שאתם יצרתם. שם, יושבים בחלק האחורי, ישב יושב-ראש ועדת הכספים שהיה חלק, הוא ואגודת ישראל, מהקואליציה. עכשיו אתה מבין למה היא לא פחדה, היא סירבה. אחרי שלושה חודשים בכנסת אני חייב להודות שעוד לא התרגלתי לצביעות הזו. אולי תגיד לי כמה כסף אגודת ישראל קיבלה, אולי תגיד פעם ולתמיד כמה כסף אתה מוריד מאגודת ישראל שזה מתקן את, אולי תגיד.

חבר הכנסת ליצמן, תודה.

אם הוא יבחר גם לענות הוא, האוזניים שלי דפוקות משירותי הצבאי ויש לי על זה סעיף שמיעה. שמעתי את קריאתך. תן לו גם תשובה. אמרתי: הרבה. חבר הכנסת רותם, זה שאתה, מהספסלים האלה, זה לא אומר שאתה צריך, כמה זה הרבה? אחרי שלושה חודשים בכנסת אני חייב להודות שעוד לא התרגלתי לצביעות הזו ולמהירות שבה אלו שישבו על הכיסאות האלה פה מסביב לשולחן הממשלה, עוברים חיש מהר אחורה, לספסלים האחוריים, והופכים למבקרים החריפים ביותר של אותם הצעדים שהם יצרו בהיותם יושבי-ראש ועדת הכספים. אבל למה אתם חוזרים על אותם צעדים? ראיתי בעיתון את גיבובי הרעיונות והנתונים שהצגתם באופוזיציה לפני כמה ימים כתוכנית כלכלית, ולא הצלחתי להבין, זו האמת, מה אתם רוצים. מצד אחד, הזוג גפני וגלאון טוענים שיצליחו, לקופת המדינה לא פחות מ-43.3 מיליארד שקלים, זו השורה התחתונה בתוכנית הזו. מהצד השני, חברת הכנסת יחימוביץ, על אותם סעיפים בדיוק, טוענת שתחסוך רק 13.6 מיליארד שקלים. לפחות חברת הכנסת יחימוביץ צנועה יותר מבפעם הקודמת שבה הציגה לנו תוכנית כלכלית שעלותה 138 מיליארד שקלים. יש לי רושם, אז עברתי על הסעיפים, חבר הכנסת ליצמן, תאמין לי. חבל שחברך גפני לא נמצא כאן כי הרי יש לו חלק בעניין הזה. אז עברתי על כל הסעיפים כדי להבין מה אתם רוצים ומאיפה נובע הפער העצום של עשרות מיליארדים של אותם סעיפים ממש, ומצאתי נתונים מדהימים. בתוכניתם של הצמד האידיאולוגי גפני וגלאון, העלאת התמלוגים על משאבי הטבע תחזיר למדינה 12 מיליארד שקלים, ואילו אצל חברת הכנסת יחימוביץ, רק 1.6 מיליארד שקלים. צמד אידיאולוגי לא, אצל יהדות התורה ומרצ גביית מס על הרווחים הכלואים תניב לא פחות מ-13.5 מיליארד שקלים, ואילו יושבת-ראש העבודה טוענת כי סעיף זה יכניס לקופת המדינה רק 3 מיליארד שקלים. והרשימה נמשכת, חבר הכנסת ליצמן, והרשימה נמשכת, ואני שואל: למי להאמין? זה רציני? אני שואל אתכם: כמה זמן הקדישו לתוכנית הכלכלית הזו? חמש דקות? שעה? זה רציני? שר האוצר. ובכלל, מאיפה הנתונים האלה שלקחתם? איך אפשר להתייחס לביקורת שלכם ברצינות אם חברי האופוזיציה אפילו לא מסונכרנים על הנתונים שהם עצמם מציגים כביקורת על הממשלה? וישנה עוד שאלה מעניינת אבל פחות חשובה. מדוע חברות הכנסת יחימוביץ וגלאון לא הגישו ביחד את המסמך? האם היריבות ביניהן כה עזה, עד כדי כך שחברת הכנסת גלאון מעדיפה את חבר הכנסת גפני על פניה של יושבת-ראש מפלגת העבודה? הייתכן?

זה רלוונטי כמו שיושבת-ראש המפלגה שלך, אתה לא היית בכנסת בשבוע שעבר ולא שמעת את נאומה. והנאום שלי הוא באותו מטבע, ידידי. למה הוא צריך להיות באותו מטבע? למה צריך ללכת, זה רכילות, רכילות זולה. זה רכילות. וה-3 מיליארד, אתה כנראה לא הבנת על מה מדובר. הממשלה שלך גבתה 3 מתוך 30, הרווחים הכלואים, ונתנה פטור על 27. אני רק יכול להשיב לך שבינתיים אף אחד, חוץ משר האוצר הנוכחי, לא הצליח ליצור קשר עם יושב-ראש "טבע" ולקיים אתו איזשהו דיאלוג של העברת התמלוגים, אפילו חלקם בשלב הזה. כן, רק חלקם, חזרה לאוצר מדינת ישראל. למה שר האוצר לא ניהל דיאלוג עם האנשים העשוקים,

עם מנכ"ל "טבע" הוא מנהל דיאלוג,

ומכיוון שהוא הראשון שעשה את זה, אז אני מבין שזה מרגיז אתכם, מה לעשות. הוא היחידי שעשה את זה.

אני רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת ליצמן, ששר האוצר כבר הכריז כי משאבי הטבע שייכים קודם כול לציבור והחליט על הקמת ועדת ששינסקי 2 לבחינת העלאת התמלוגים ממשאבי הטבע. הוא עשה את זה, הוא לא חיכה שימליצו לו. לפני שבועיים, לא חיכה לכם והכריז על הקמת ועדה לבחינת הסדרי החוב, שבראשה עומדת מנכ"לית משרד האוצר, והיא תשים סוף לתספורות המקוממות של בעלי ההון. אני רוצה גם להזכיר שאנחנו מקדמים, בוועדת הכספים, את חוק הריכוזיות, שיוביל לפתיחת המשק לתחרות ויביא להורדת מחירים. אני רוצה לרענן לכם את הזיכרון, שבתקציב הנוכחי שאנחנו מגישים יש פרק מסים שלם וגדול, של עשרות סעיפים, שמטרתו העיקרית להילחם בהון השחור, לצמצם את תכנוני המס של חברות הענק ולהביא להעמקת הגבייה. אני חושב שגם חשוב מאוד להזכיר, לאור הטפות המוסר שאנחנו מקבלים מכם, כי שר האוצר החליט כבר לפני חודש על העלאת המס לחברות הגדולות, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. בקיצור, אתם מטיפים לצעדים שלא עשיתם בכל שנותיכם בממשלות ישראל ואילו אנחנו מבצעים אותם. לסיום, חברי הכנסת, בשבועות האחרונות מרבים לצטט את דוחות ה-OECD. אתם, כל פעם עליתם, שמעתי אתכם אומרים את זה, מזכירים בצדק את בעיית העוני ואת חוסר השוויון בישראל, שעולים מהדוחות של השנים האחרונות. אני רוצה לצטט בהזדמנות זו, אדוני היושב-ראש, את דבריו של מזכ"ל ה-OECD, שאתו נפגש שר האוצר בסוף השבוע בפריז. אבל כאן עמדו כמה חברים והאשימו אותו בנסיעה פרטית. כן, הוא נסע לפגישת עבודה וגם נח. מגיע לו גם לנוח, חבר הכנסת ליצמן, מה לעשות. סוף-סוף. הוא הרס את המדינה, בא לו לנוח. מכיוון שמי שהיה בקואליציה הקודמת ומי שישב בראש ועדת הכספים זה אגודת ישראל, לא אנחנו, אני ממליץ שתשנה את כיוון היד ותצביע על עצמך. לפחות תוכיח קצת שאתה יודע מה אתה מדבר, קיצורו של יום, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לצטט בהזדמנות הזו את דבריו של מנכ"ל ה-OECD, שאתו נפגש שר האוצר בסוף השבוע בפריז, והוא החמיא לתקציב ולדרך שבה מנהל שר האוצר את המדיניות הכלכלית. הוא אמר כי הוא מברך על צעדי המדיניות הננקטים לשילוב אוכלוסיות שאינן עובדות במעגל התעסוקה, וכי ההחלטה על ריסון תקציבי היא הנכונה למצבו של המשק הישראלי, כי אין דרך אחרת. כמו כן, בהתייחסות למע"מ, לאור הניסיון שנצבר בעולם, ציין מנכ"ל ה-OECD כי הטלת מע"מ לא דיפרנציאלי היא הדבר הנכון לעשותו, וכי המע"מ המוטל בישראל עדיין נמוך, עדיין נמוך, מהממוצע במדינות ה-OECD. אלה דברים בשם אומרם, דברים שראוי להקשיב להם. לפני כשבוע שמעתי כאן, ישבתי בכיסאי ולא הגבתי רבות, שמעתי את המצעד שעלה לכאן והשמיץ בכל דרך אפשרית בעניין הזה, וגם, לצערי, מהצד הזה, של חברי מהקואליציה, חברת הכנסת רגב, שאיננה כאן, שלפני כן דיברה אתי ואמרה לא להטיל מע"מ על פירות וירקות, לא להטיל מע"מ על קרנות השתלמות, לא לבטל את המע"מ באילת וכן הלאה וכן האלה. אבל ראה זה פלא, היא עלתה כאן ודיברה על ה-1%. נראה לי כי היא התבלבלה ולאחר מכן עזבה את האולם. בכל המצעד הזה, צדיק אחד, חבר הכנסת ריבלין, שאמר, לא טוב, ואני לא כל כך מרגיש נוח, ואני מבין אותו, אני חש כמוהו, עם הטלת 1% של מע"מ. מכיוון שאנחנו בשעת מבחן, אין ברירה, כדי להציל את מדינת ישראל אני אצביע בעד. אני מרשה לעצמי לצטט אותך, חבר הכנסת ריבלין, לא את מדינת ישראל, את תקציב מדינת ישראל. את תקציב מדינת ישראל. אני מקבל את התיקון ואני מודה לך על כך.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לדחות את הצעת האי-אמון. תודה רבה. את הצעות האי-אמון. תודה לסגן שר האוצר, חבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו נמשיך. ההצעה הבאה היא של סיעת ש"ס: דוח הביטוח הלאומי מזהיר כי כ-90,000 עניים ייכנסו למעגל העוני ודוח ה-OECD קובע כי מדינת ישראל כשלה במיגור העוני ובהפחתתו, הממשלה מדרדרת את האזרחים לעוני ודורסת את השכבות החלשות. המועמד להרכיב את הממשלה הוא לא אחר מאשר חבר הכנסת אריה דרעי. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

המשיב הוא שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן, אני מקווה שיגיע.

הוא לא ישמע מה שיש לי לומר. אנחנו נצטער על כך.

שר האוצר יענה לך. אני יכול לענות לך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בדרך כלל אני לא נוהג לנאום מהכתב, אך מצאתי כותב נאומים מוכשר מאוד, ולכן הפעם אחרוג ממנהגי ואקרא מהנאום של הכותב המאוד מוכשר: אחי העבדים, תרשו לי לפתוח ולומר לכם שלמרות כל מה ששמעתם ולמרות כל מה שאתם עתידים לשמוע, אתם צודקים. בימים הקרובים ילעגו לכם, יגידו שאינכם ממוקדים ומניעיכם האמיתיים הם פוליטיים. יסבירו שהמחאה שלכם ילדותית ומפונקת. יציפו אתכם בשלל עובדות והחלטות ומספרים שכל מטרתם להסוות את העובדה שלא יעזור שום דבר, אתם עדיין צודקים. אתם צודקים משום שהפכתם לעבדים. הכבלים על ידיכם שקופים, חבר הכנסת פרי, תקשיב איזה נואם מוכשר. השלשלאות, השר פרי, השלשלאות על רגליכם בלתי נראות, אבל הן עדיין פוצעות אתכם. אתם עבדים למשכנתה, עבדים לשכר הדירה, עבדים למחירי המזון, עבדים למחירי הדלק. אתם עבדים לביורוקרטיה המשעבדת אתכם ולפקידות האדישה לגורלכם, עבדים לטייקונים המעבירים זה לזה מיליארדי שקלים, שחלקם הגדול נלקחו מכספי הפנסיה שלכם מבלי שיטרחו לשאול אתכם או לתת לכם על כך דין-וחשבון, עבדים לשלטון שהפך למועדון חברים סגור שבו מתחלפים שוב ושוב לנצח אותם אנשים באותם תפקידים, סוגרים עניינים בקריצת עין ויודעים שלעולם לא יתבקשו לשלם את מחיר הכישלון. אתם עבדים,

מפני שעבדות היא מצב שבו אתה עובד ומישהו אחר מרוויח. אם הקוטג' עולה יותר, הדלק עולה יותר, שכר הדירה עולה יותר, התשלומים לבריאות עולים יותר, אבל אתם מרוויחים אותו דבר,

אז מקושר, מסודר, מישהו אחר מרוויח, מישהו שחוקי המשחק נכתבו בשבילו. כי אם רוב מוחלט של מוצרי יסוד הוא יקר בהרבה מאשר באירופה או באמריקה, ובאותו זמן אתם מרוויחים הרבה פחות מאשר באירופה או באמריקה, אז זוהי עבדות מודרנית. איש אינו מצליף בנו בשוטים בשדות הכותנה, אבל גם לא צריך, אנחנו כבולים אל האדמה הזו לא פחות. פעם לפחות ידעו העבדים אצל מי הם עובדים. העבדים המודרניים אינם יודעים אפילו מי מחזיק בקצה השני של הכבל. רשת סבוכה של קשרים סובבת את חייהם, מנהלת אותם מבלי שידעו איך היא פועלת. אנחנו לא סוציאליסטים, אחי העבדים, אבל אנו יודעים לזהות אי-צדק כשאנו רואים אותו. מעמד הביניים הישראלי משלם על מי שמתחתיו, וזה בסדר, על מי שמעליו, זה מאוד לא בסדר. הוא משלם על העניים, והמסים שלו, תקשיב טוב, השר פרי הוא משלם על העניים והמסים שלו מחזיקים ילד אחד בבני-ברק וילד אחד באום-אלפחם, ואין לנו על כך תלונה. כל חברה אנושית צריכה לדאוג לחלשיה,

שפתיים יישק, אבל איך קרה שהוא משלם גם על מי שמעליו? איך קרה שהכסף שאמור היה לאפשר לעבדים החדשים לגמור את החודש, הולך לקבוצות אינטרסים חזקות ממנו? בימים האחרונים הופנו הרבה אצבעות מאשימות החוצה מהמאהל. הן הופנו לטייקונים, להתנחלויות, לוועדים הגדולים, לחרדים, לעובדי המגזר הציבורי. מבחינת העבדים, הכול נכון. כי כשאתה עבד, כולם הופכים להיות אדוניך.

כולל הפקידה בחברת החשמל, שמרוויחה פי-שישה מפקידה בתפקיד זהה במחלקה האונקולוגית בבית-החולים, כולל המתנחל שקיבל כביש עד הבית, כולל האנשים שמוציאים 7 מיליון שקלים על חתונה בעודם מבקשים הסדר חובות מהמוסדיים.

זה אני ואתם, דרך קרנות הפנסיה שלנו. באו כמה אנשים, לוו מאתנו 150 מיליארד שקלים, ועכשיו לא בא להם להחזיר. מדוע השלטון מרשה לכל אלה להצטרף לשורת המכים? מפני שהוא יודע שנשתוק. העבדים הרי תמיד שותקים. אם הם מתחילים לצעוק ולכעוס, השלטון רק צריך לחכות. משהו כבר יגיע, המלחמה הבאה, פינוי המאחז הבא, ספטמבר הבא. הרי תמיד יקרה, סליחה שלא אמרתי גם, אחיותי העבדות. אומרים "עבדות"?

שפחות, סליחה. שפחות. כותב הנאומים לא כתב לי את זה, מה אני אעשה? הוא כתב רק "אחי העבדים". ספטמבר הבא. הרי תמיד יקרה משהו שיאפשר לממשלה לשלוף את דגל הפטריוטיות ולנופף בו למול העבדים כדי שישתתקו. ישתתקו וילכו למילואים, ישתתקו וישלמו על שיעורים פרטיים לילדיהם כי מערכת החינוך אינה טובה מספיק, ישתתקו נבוכים מול הוריהם שיבקשו עזרה בשכר הדירה, ישתתקו ויעמדו בפקק, שעות על שעות, בעוד עורפם נוזל זיעה ומכוניתם נוזלת דלק יקר להחריד, עומדים מעל לתוואי של הרכבת התחתית שהממשלה החליטה להקים כבר בשנות ה-70, אבל מעולם לא בנתה, שכן זוהי תכונתם המובהקת ביותר של העבדים: הם בלתי נראים. השלטון שלנו, בעודו מחליף לחיצות ידיים סודיות מתחת לשולחן עם נציגי הטייקונים וקבוצות האינטרסים השונות, אינו זוכר רוב הזמן שהם קיימים. כבר כמה חודשים מספר לנו האדון שר האוצר שהכלכלה הישראלית היא סיפור הצלחה, ואינם מבינים כמה זה מרגיז. הרי הכלכלה אינה מטרה, היא אמצעי המיועד לשפר את חיי האזרחים. הכלכלה אינה הצלחה אם המשכורות לא עלו, אם המחירים עדיין גבוהים, אם רמת חייהם של העבדים ממשיכה כל הזמן לרדת. והכלכלה אינה יכולה להיחשב להצלחה אם איש אינו משלם את מחיר הכישלונות. האם מישהו שילם את מחיר הרכבת שלא באה, את מחיר מותה של הזקנה שאיש לא פינה מהמסדרון, את מחיר המתמחה הצעיר שנטש בזעם אין-אונים את בית-החולים כי אינו יכול עוד? כמובן שלא, כי עבדים אינם מתים, הם רק מתחלפים. סוף ציטוט.

חברי הכנסת הנכבדים, הספקתם כבר, תספר לנו מי כתב לך את הנאום היפה? תגלה לנו.

אני חלילה לא אומר ששר האוצר שקרן,

אבל כן אפשר לומר שיש כאן שני יאיר: יאיר מהפייסבוק שרוצה לרצות את כולם ולזכות באהבת כולם ויאיר ממשרד האוצר שעושה סיבוב על כל הציבור של המצביעים שלו.

תודה לחבר הכנסת אריה דרעי.

מסתבר, הוא סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי. מה זה פה, הפתעה? הפתעה. הפתעה.

חבר הכנסת אריה דרעי גם בא עם איזה הפתעה, מותר גם לממשלה לעשות קונטרה ולבוא עם הפתעה משלה. אדוני היושב-ראש, למה תמיד לוי? תביא פעם את ריקי כהן, שהיא תעלה במקום השר. זו הצעה טובה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכיוון שחבר הכנסת אריה דרעי עסק ביציאת מצרים, אני מסתפק בכך שאגיד: כדאי אם הביאנו לארץ-ישראל. איזה יציאת מצרים? 85% מהנאום היו על "אחי העבדים". הזכיר לי את יציאת מצרים, ואני מסתפק בכך שבאמת הביאנו לארץ-ישראל. ועל כך אני מודה לבורא עולם, על יציאת מצרים, כי על נושא אחי העבדים שהוקרא פה, זה מה שיש לי להגיד. בסופו של יום, ואני אגיד פעם נוספת, יאיר לפיד, שר האוצר, חבר הכנסת יאיר לפיד לקח על עצמו משימה לא פשוטה בימים טרופים אלה, כשהגירעון שדובר בו רבות הגיע לממדים מפלצתיים ברמה של בולען, והוא מאיים על כלכלת מדינת ישראל. וכל המהלכים שבוצעו, והיה כאן סגן שר האוצר הקודם ששיבח את פקידי האוצר שעוזרים על-ידו, התקציב שהונח בסופו של דבר על שולחן הכנסת הוא תקציב אחראי, הוא תקציב חברתי והוא תקציב שמתקן עוולות רבות של שנים. חבר הכנסת דב חנין יצא, ואני רק יכול להגיד שיש ועדה שתבדוק את כל המחצבים של מדינת ישראל ואת התשלומים, של מחצבי הטבע שעבורם יש לשלם לאוצר המדינה מס אמת. ושוב, הספר שיונח, ספר התקציב, הוא ספר אחראי, ואני מבקש לדחות את הצעת האי-אמון. תודה לסגן שר האוצר, חבר הכנסת לוי.

לענות על אי-אמון ברמה? הוא לא דיבר על יציאת מצרים. אם היית מאזין לו, היית, חברי הכנסת. ההצעה הבאה היא של סיעת יהדות התורה: הוראת ראש הממשלה להקפיא את הבנייה בירושלים בניגוד להסכמת הממשלות הקודמות. המועמד להקים את הממשלה הוא חבר הכנסת אורי מקלב, וינמק את ההצעה חבר הכנסת יעקב ליצמן. אומנם חלק גדול מן הזמן שלו הוא כבר הוציא, שרף בקריאות ביניים, אבל בכל זאת,

אז אנחנו ניתן לך עשר דקות תמימות. עד עשר דקות. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש, שהחזרת לי את הדקות שצעקתי על סגן שר האוצר. בינתיים רציתי לשבח אותו שהוא לפחות יושב בדיונים ולא "יאיר ברח", אז פתאום גם הוא, או, הוא חזר.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן השר, אתה בורח באמת?

אני פה. לעונג לי להאזין לך. בוא נראה. אתה בורח לי, אני רואה. מספיק שיאיר ברח. אדוני היושב-ראש, חשבתי

מילא אני באופוזיציה,

אופוזיציה זה לא עונש גדול, החרמה זה נורא ואיום. הסיבה שיבוא בן-אדם ויגיד שהוא פשוט מתבייש לעמוד בתמונה אצל הנשיא עם בן-אדם זקן, זה אנטישמיות טהורה. זה פחות או יותר מה שהיה, ולכן על האופוזיציה אני לא בוכה. על מה שהיה, בהחלט כן. ואני חושב שדבר כזה, ישלמו על זה ביוקר, לצערי הרב, על צורת ההחרמה. אבל אני רוצה דווקא לדבר על דבר אחד שחשבתי שמאחד את הממשלה הנוכחית, כאילו הם ימין, בית יהודי, ליכוד ביתנו, יש עתיד, אין עתיד, לא משנה, כולם ימנים. אז הלכתי לבדוק. השבוע, בשבוע שעבר היה שר השיכון בוועדת הכספים. שאלתי אותו ברוב תמימות האם בונים בירושלים וראיתי אי-נוחות. שאלתי אותו: למה לא בונים בירושלים? אז הוא ענה לי: תשאל את נתניהו. מה הבנתי? הבנתי שנתניהו מעכב את הבנייה בירושלים. עשיתי קצת מחקר, רציתי לראות באיזה מקומות לא בונים בירושלים. מה מקפיאים בירושלים? באיזה מקומות? אז אני אתן לכם את הרשימה המפורטת: רמות, קאנטרי, 290 דירות, גילה 800 דירות, רמת-שלמה, 1,500 דירות, פסגת-זאב 160 דירות, הר-חומה, 82 דירות. זה 2,500 דירות שראש הממשלה מעכב בהוראה שלו, לא לאפשר את הבנייה לירושלים. ואנחנו מדברים על ממשלת ימין שמטיפה מוסר. ואני רוצה להגיד לכם שפעם אחת הגברת ציפי לבני לא התמנתה לראש ממשלה מפני שדרשתי שלא ינהלו משא-ומתן על ירושלים. ואז ראש הממשלה התחייב שבירושלים יבנו, יבנו ויבנו. מה פתאום, לא בונים. לא משנה שגם בכל הארץ לא בונים, סתם אנדרלמוסיה בנושא הבנייה. אבל שיבוא ראש ממשלה ושיגיד שלא בונים בירושלים, אני רוצה לראות איך הבית היהודי יצביע היום. אני רוצה לראות אם הם עומדים מאחורי המילה שלהם על נושא ירושלים. מה שהיה לפני הבחירות, היום זה לא חל. הדבר היחיד שמכריחים את כולם זה להיות שונאי דת. שליש מחוק ההסדרים נוגע לחרדים, הקיצוצים המסיביים, אין תקציב באף מקום שמקצצים ממנו 50% חוץ מהישיבות, וזה לפני הנטל-שמטל. וזה הדבר היחיד שכולם, גם הליכוד ביתנו, וגם הבית היהודי, לא מדבר על לפיד, כולם מאוחדים בזה. כולם מבינים, לדפוק את החרדי זה מצווה. וכשיאיר לפיד אמר כאן, בשעה שלא היה לו אומץ להיות כאן כאשר מצביעים על המע"מ, ושהוא עמד כאן רק להטיף מוסר לחרדים שאנחנו אשמים, וכששאלתי אותך כמה מקצצים, כמה הנזק שעשינו למדינה, אתה אפילו לא יודע להגיד סכום, כי אתה יודע שזה אפסי. רק להגיד שהחרדים אשמים, רק לעשות שנאה במדינה, זה מה שאתה יודע? בזה אתם אלופים? רק שונאי דת ישראל, זה מה שאתם, מפלגת דת ישראל. והמייסד שלכם, האבא שלו, כבר המפלגה חוסלה,

זה יהיה גם הסוף שלכם, כי אין עתיד לאף אחד שמנסה והורס דת. ושלא יהיה לכם ספק, אף אחד לא הולך להתגייס בדרך שאתם רוצים, חבל על הזמן, סתם אתם עושים תסיסה, סתם עושים מרד במדינה. והישיבות, אף ישיבה לא תיסגר בגלל התקציב שלכם. אף ישיבה לא תיסגר. אדרבה ואדרבה, ייפתחו עוד ועוד. לא יעזור לכם, גם הסבא שלך,

וגם הסבא של לפיד מסרו את נפשם לתורה, ונהרגו על זה. ואתם לא תטיפו לנו מוסר שאסור ללמוד במדינה, ואף אחד לא ילך לבית-סוהר כי הוא לומד בישיבה. לא יעזור לכם, זה פשוט שונאי דת, זה מה שאתם כאן. הגיע הזמן, פעם אחת ולתמיד,

יש גבול לכל הדברים. לעשות שנאה למדינה על מי שלומד תורה? לעשות שזה פלילי? ואף אחד, ראש הממשלה לא פותח את הפה אפילו, לא שומעים אותו, נעלם. יקירי החרדים, ברית. על מה מדברים כאן? עכשיו אני רוצה להתייחס לכמה דברים ששמעתי משר האוצר. הוא קיצץ קצבאות ילדים, 3.5 מיליארד שקל. הוא עשה, אני רגיש, הוא אמר, אני רגיש לעניים, ולכן החלטתי לפתוח קרן. זה מה שהוא אמר, מיקי? כן? גם את זה לא? אה כן, הוא החליט לפתוח קרן. אתה יודע כמה הקרן? קיצוץ 3.5 מיליארד שקל, והקרן לעניים, 200 מיליון שקל, ואתה בכלל מגמגם אם הוא הולך לפתוח אותה בכלל. על מה מדברים כאן, איזה דמגוגיה? כשרוצים להזמין אותו, הוא בורח לחוץ-לארץ בהצבעות, כשרוצים לדבר אתו מדברים אל הקיר, אל העצים ואל האבנים, גוגל-שמוגל, לא יודע מה זה בכלל. וזה שר אוצר שאחראי לתקציב שלנו? איזה בושה. חבר הכנסת גפני צדק בשבוע שעבר כשאמר שבאוצר אומרים שהוא פראייר גדול, לא מצאו פראייר יותר גדול ממנו. הוא כזה מומחה, שר האוצר, שהוא נוסע לחופשה פרטית, ופתאום הוא הופך את זה לפגישת עבודה. אולי תסביר מתי נהייתה פגישה עם ה-OECD פתאום? הרי הכנס נגמר בבוקר, והוא נסע אחר-הצהריים. הפגישות, הפגישות שעשיתם, אחרי שהייתה ביקורת בכנסת עשיתם את הפגישה, כי ראיתם שיש בלגן כאן, אז החלטתם, בואו נעשה משהו, צריך לעשות משהו בכל זאת, כי אם הוא היה עושה פגישה אני בטוח שהוא היה לוקח את זה מתקציב משרד האוצר. מה שקורה,

אתם מנסים לעבוד על כל הציבור, לשקר לציבור, לכתוב בקוגל-בלוגל-בבוגל, לא יודע בדיוק מה זה, אתם כותבים מה שאתם רוצים שם כי אף אחד לא יכול להפריך אתכם, כי אי-אפשר לדבר אתו, אי-אפשר לדבר. ניסית פעם לדבר עם הקוגל הזה? קוגל, קוגל. לא גוגל, פייסבוק. רק בשבת אוכלים קיגל. ניסיתם פעם, ושום דבר. לכן אני אומר, רבותי, אני מציע להצביע אי-אמון, ומעניין אותי מאוד אם שר השיכון, אני לא רואה אותו כאן, כנראה הוא מפחד לענות,

אני אענה לך.

כי אתה לא שר השיכון, אבל הוא מפחד לענות, כי אם אני צריך לענות לו שאני צודק, הוא לא יכול לענות על זה, אז זה עוד אחת מהשיטות החדשות כאן, בממשלה החדשה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יעקב ליצמן, הכול בזכות המבטא היידי, מי שאומר "קיגל" לא יכול לעשות מזה בדיחות. מי שאומר "קוגל" יכול לעשות בדיחות מ"גוגל". סגן שר במשרד ראש הממשלה, הממונה על הקשר עם הכנסת, חבר הכנסת אופיר אקוניס, ישיב על הצעת האי-אמון של יהדות התורה, כפי שהציג אותה חבר הכנסת יעקב ליצמן. אם זה קוגל או קיגל? זה "גוגל", אבל יש גם קיגל. במה שצודק חבר הכנסת ליצמן, אי-אפשר לדבר על קוגל. זה צודק. בבקשה, סגן השר ישיב. תם פרק הבדיחות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין, לא הייתה ולא תהיה החלטה על הקפאת בנייה בירושלים.

חבר הכנסת ליצמן, בצורה מאוד קוגלית, או גוגלית, כדי שמי שיעשה גוגל ימצא את העמדה הממשלתית. זה לא בשורה. אני אתייחס לנושא האי-אמון, כי הוא חשוב ביותר. למה אתה לא מתייחס לרשימות שאמרת, כנראה לא היית. אני אגיד לך, יש מדיניות לממשלה, ואני אחזור עליה בצורה מאוד ברורה: אין החלטה, לא הייתה החלטה, לא תהיה החלטה, על הקפאת בנייה בירושלים. נדמה לי שאמרתי את זה בצורה מאוד ברורה, בעברית טובה יחסית,

במילים מובנות לכל אדם.

חבר הכנסת ליצמן,

כמו מרבית היושבים באולם הזה כרגע, יודע,

מכיוון שאין החלטה כזאת, בונים בירושלים. אני נוסע, אני חייב לומר לך, אדוני היושב-ראש, אני איש תל-אביב,

זה קורה לכמה מאות אלפי ישראלים, אבל אתה איש ירושלים, ואני כל בוקר עולה לירושלים. אני בא מדרך שעולה מהאזור שנקרא כביש מנחם בגין, כביש 443, שהוא כביש מצוין גם מבחינה בטיחותית, וברוך השם מבחינה ביטחונית, בשנים האחרונות, ואני רואה את רמות-שלמה, ואני רואה את הבנייה שם, כל הזמן זולג ומתקרב לעבר הכביש, ועוד מעט סוגר על הכביש ועל המחלף החדש, ואני מוכרח להגיד לך, אני נהנה מכל רגע. אני רואה את הבנייה. רואה, לא מוציא הודעות לעיתונות, לא מנסה לעשות סיבובים, כמו שאומרים,

ואני לא אגיד מי,

אני לא יודע. זה של ממשלת אולמרט, וזה של ממשלת נתניהו, יש עמדה, אדוני, ואתה יודע שאני מעריך אותך, חבר הכנסת ליצמן, לליכוד, לממשלות הליכוד. זוהי ממשלת ליכוד, העמדה היא מאוד ברורה, היא הייתה תמיד והיא נמשכת גם בימים אלה: הבנייה בירושלים לא הוקפאה ולא תוקפא. ואני אומר לך עוד דבר אחד, משום שאני שומע בשבוע האחרון אמירות שמיוחסות, או נאמרות על-ידי גורמים בין-לאומיים. אין גורם שיכול לכפות על ישראל לקבל החלטה על הקפאת בנייה בירושלים, גם אם זה יעלה לנו במה שמכונה בעגה הבין-לאומית "גינויים". אין גורם כזה. יש לנו כבוד רב לידידותינו בעולם, לידידינו בעולם, אבל אין גורם בקהילה הבין-לאומית שיגרום לישראל לקבל החלטה על הקפאת הבנייה בירושלים. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שיש הסכמה רחבה מאוד בבית הזה שדין רמת-שלמה כדין רחביה, דין רמות כדין בית-וגן, דין הר-חומה כדין הגבעה-הצרפתית. כבוד חבר הכנסת ליצמן, זאת אומרת, גם שם אתם הולכים להקפיא. דין כפר-קאסם כדין, כבוד חבר הכנסת ליצמן, תגיד. אין מערב ירושלים ואין מזרחה, יש ירושלים. ובירושלים לא הייתה, אין ולא תהיה הקפאת בנייה.

תודה לחבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת. אם כן, שמענו את התשובות של הממשלה על כל הצעות האי-אמון, ונוכל לעבור לדיון. מטעם סיעת העבודה, הראשונה בדיון היא חברת הכנסת מרב מיכאלי.

בועז טופורובסקי מטעם יש עתיד ומרדכי יוגב מן הבית היהודי. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חיבוקים במליאה, זה תמיד יפה לראות. אני ישבתי היום בישיבת ועדת הכספים שנפרדה, ישיבה חגיגית, היה כיבוד, מאוד יפה, נפרדה הוועדה מנגיד בנק ישראל היוצא. כולם הודו לו על שירותו. הודו לו על המקצועיות, ועל הייצוגיות, ועל המסירות, כנראה בצדק. והנגיד מצדו אמר איך מדינת ישראל היא המשק, אחד העשירים ביותר יחסית לעולם, איך ישראל ממשיכה לצמוח, איך הישראלי יכול לסמוך על תכנון חייו כי הוא יודע שהכסף שלו ישמור על ערכו, ועוד כל מיני תיאורים יפים כאלה. שאל אותו חבר הכנסת ליצמן, יושב-ראש ועדת הכספים לשעבר, הוא אמר: אני תוהה אם זאת אותה מדינה של שר האוצר, שמתלונן שאין, וחסר, ושהוא עוד מעט יחשוף את המחדלים החמורים שהוא מוצא במשרד האוצר. ואני שאלתי את עצמי, האם זאת אותה מדינה ש-25% מאוכלוסייתה נמצאים היום מתחת לקו העוני, כמו שתיארה פה חברת הכנסת אורלי לוי, לפי דעתי רק בשבוע שעבר, את כל האספקטים הקשים,

והבלתי-נסבלים והבלתי-אפשריים של החיים שלהם? האם זאת אותה מדינה צומחת? אבל זה יותר גרוע מזה, משום שהעשור הצומח הזה, זה העשור שבו גם צמח העוני בצורה כל כך מסחררת. אז את אומרת לעצמך: אולי אם הצמיחה היא בעצם הרסנית לחלקים מאוד גדולים של האוכלוסייה, אולי עדיף שלא יצמח המשק? עדיף כבר שיישאר כמו שהוא, שלא יתווספו עוד עניות ועניים מתחת לקו העוני. את אותה זחיחות מדגים פה, בדיוק על הדוכן הזה, סגן שר האוצר, שעכשיו הוא בדיוק יצא לרגע, כי הוא בין דיבור לדיבור. סגן שר האוצר הפגין פה את אותה זחיחות ואת אותה, הוא התעייף, כן, התעייף. אותן טענות על צביעות ועל שותפות לאותן עוולות, וכו' וכו'. ונשאלת השאלה, אם עומד פה סגן שר האוצר ואומר: אתם הייתם שותפים לצעדים האלה שהביאו לזה, אז למה אתם חוזרים על אותם צעדים עצמם, כשאתם יודעים לאיזה תוצאות גרועות ואיומות הם יגיעו? הזחיחות של אנשי יש עתיד, אגב, שוב אני אזכיר את חברת הכנסת אורלי לוי, שעשתה פה באמת שירות גדול בשבוע שעבר כשתיארה את המצב לאשורו, וזכתה לקיתונות של בוז וצוננין על צביעות, משום שהיא תיאלץ להצביע בעד התקציב הזה בהיותה חלק מהקואליציה. הפעם זה היה משר הרווחה ולא מסגן שר האוצר. אותה זחיחות אולי כדאי שהם ישימו לב שאחת הכותרות הבוקר הייתה שעוד דוח מודיע שבישראל יש לא רק הכי הרבה עניות ועניים, אלא גם הכי הרבה מיליונרים. עוני, חברי וחברותי חברות הכנסת, הוא עניין יחסי. אנחנו יודעות ויודעים את זה. מדינה שממשיכה לייצר המוני עניות ועניים מצד אחד, וכל פעם עוד קצת מיליונרים בצד השני, כמו שאמרתי פה בשבוע שעבר, תהיה מדינה בלי ביטחון, לא משנה כמה כסף יהיה בתקציב הביטחון שלה, לא משנה כמה מטוסים, כמה טילים, כמה כיפות-מגן וכמה גדודים של חרדיות וחרדים. ביטחון לא יהיה לה.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. יעלה חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ואחריו, חבר הכנסת מרדכי יוגב. שלוש דקות לרשותך. טוב, התבקשתי לעלות להציג את עמדת הסיעה. אני רוצה קודם כול להציג את עמדתי האישית.

פסטיבל שנקרא פסטיבל "אוטופיה" פסטיבל מדע בדיוני, של סרטי מדע בדיוני, ובכלל ז'אנר המדע הבדיוני, ז'אנר שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד אוהב אותו. תכננתי ללכת היום לפסטיבל, ובגלל סדר-היום הארוך, והעובדה שאף אחד לא רוצה להתקזז אתי, לראשונה בחיי, אני נאלץ לעמוד כאן ולספר לכם על פסטיבל "אוטופיה". היום יש גם הקרנה של הסרט "מסע בין כוכבים" זה הסרט החדש, שהוא סרט מרתק בצורה בלתי רגילה. חלק גדול מהסיבה, יהפכו אותך למורה, על זה שלא אמרת זה תורה מסיני, ראה וקדש. יענישו אותך.

המנהל כהן ויצעק עליך.

אין להעביר חוקים בוועדות שרים, אדוני. רק רגע.

אפשר, רגע, רגע. "מסע בין כוכבים"

ב"מסע בין כוכבים" מדובר על עולם שבו כבר אין כסף, אין הבדלי מעמדות, אין עניים ואין עשירים, אין נזקקים, אין אנשים שחסר להם. זה עולם שבו האנושות למדה להתגבר על עצמה ולהפוך את עצמה למקום טוב יותר. וזה אחד מהדברים שהובילו אותי,

גם לעשייה הציבורית ולפעילות ציבורית. כמה שזה ישמע חנוני ולא לעניין, אני חושב שזה מאוד לעניין. נכון, העלו את המע"מ, נכון, יש תקציב שהוא לא פשוט ותוכנית כלכלית לא פשוטה,

מעמד הביניים, הבשורות שלו הן גם טובות, אבל חלקן גם לא טובות,

יש הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לתקן. אבל אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום, ובגלל זה אנחנו קודם כול סוגרים את הגירעון, את הבור העצום שיש, ואנחנו חייבים להתמודד אתו ולטפל בו, נוגעים באלמנטים כואבים בחברה, אבל חשובים, כמו השוויון בנטל. ובסופו של דבר, אני מאמין שנביא לשינוי אמיתי בחברה. גם הדיבור בגוגל, או יותר נכון בפייסבוק, ובכלל ברשתות החברתיות, אני חושב שהוא טוב ומעולה, ומראה איזו דרך חדשה, התנהלות חדשה ושקיפות מול הבוחרים, שאני מאחל לכל חברי הכנסת להתנהל כמוה. הלוואי. דיברו גם על הבנייה בירושלים. אני חושב שהבנייה בירושלים זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו חיים היום בעולם, גם על זה דיברו ב-"Star Trek",

שבו ברור לכולם איך יסתיים הסכסוך בינינו לבין שכנינו. ברור לכולם מה יהיה הסוף. ברור לכולם מה הפתרון. אבל ברור לכולם גם שאנחנו משלמים עכשיו מחיר דמים שחבל שאנחנו משלמים אותו, שאנחנו משלמים מחיר גם בזמן שאנחנו מבזבזים, בזמן שאנחנו לא יכולים להחזיר לעצמנו, וחבל שאנחנו משלמים אותו. אני מקווה שיום יבוא ואנחנו כאן בכנסת הזאת, במליאה הזאת, נהיה קצת יותר קרובים למה שקורה ב"מסע בין כוכבים" ולנושאים שמדברים עליהם בפסטיבל "אוטופיה".

תודה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי. יעלה חבר הכנסת מרדכי יוגב, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. שלוש דקות לרשותך. ברשות היושב-ראש, אדוני, שר המדע, כנסת נכבדה, אני אתייחס לשני הנושאים. התייחסות ראשונה, למע"מ. בתקציב המדינה כפי שהובא לפנינו חסרה חמלה כלפי החלשים. הגדלת המע"מ בצורה רגרסיבית, משמע לכולם באותה המידה, את שומעת, שלי? יושבת-ראש מפלגת העבודה, הגדלת המע"מ רגרסיבית, משמע לכולם, על כל המוצרים,

זו העלאה שפוגעת בשכבות החלשות, ומגרדת מהם עוד 1% לקופת המדינה מהמעט שיש או שאין להם. הפגיעה הקשה בשכבות החלשות כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקציב המדינה נוגדת את ערכי תורתנו, מוסריותנו. הדבר גם עלול לדרדר כלכלית משפחות וילדים רבים, שעוד יעלו למדינה כספים רבים בדרך לשיקומם או לטיפול בהם. אני קורא לשר האוצר ולסגנו, וגם ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי: תקנו את ההחלטה, יש עוד חודש עד לאישור הסופי של התקציב, ובדרכים נוספות, כמו מע"מ דיפרנציאלי שנהוג בהרבה מדינות. זה אולי דורש יותר עבודה, אבל זה יותר צודק ויותר חכם גם יחד. מע"מ דיפרנציאלי יגבה מס גבוה יותר ממי שיש לו למותרות, כגון מי שיקנה ג'יפ ביותר מחצי מיליון וישלם מע"מ בהיקף של 20%. מי שיקנה לחם,

ביצים או תרופות או ייסע בתחבורה ציבורית, ישלם פחות על אותם מוצרי יסוד. נכון, גם העשירים ייהנו, אבל הם ישלימו את אחוזי הנאתם ותשלומי מסיהם ממוצרי המותרות שהם יצרכו. אני מקווה שבזמן שנותר עד אישור התקציב אכן ייקחו את המשימה הזאת באוצר ויתקנו את המעוות, ולא נמצא את עצמנו פוגעים בחלשים ונופלים למקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם מוסרית וכלכלית. באופן קצר יותר, בהקשר של הקפאת הבנייה בירושלים, הצעת האי-אמון של חבר הכנסת ליצמן, אין מדינה בעולם שמקפיאה בנייה, בוודאי לא בבירתה המאוחדת והנצחית, ירושלים. ירושלים זוקקת, כמו ערים רבות אחרות, הגדלת הבנייה בהיקפים של אלפי יחידות דיור בכל שטחה והיקפה. עלינו לחזק את ירושלים, וחיזוקה יהיה בכך שעשרות זוגות צעירים מכל המגזרים בישראל יוכלו לרכוש בה דיור בר-השגה. גם במטרופולין ירושלים, אם רוצים לחזק את ירושלים, מזרחה בשטחי 1E, דרומה בשטחים שמדרום לקניון מלחה ובגבעת-המטוס, צפונה בשטחי נבי-סמואל,

פסגת-זאב, עלינו לשווק ולבנות,

לחזק את ירושלים כבירת ישראל. אני סומך בעניין הזה, מקווה לסמוך, על ראש הממשלה ועל שר הבינוי והשיכון אריאל שרון,

אורי אריאל, אריאל השלישי, אחרי אריאל אטיאס, שבמדיניות זו אכן יפעלו ושבזמן כהונתה של הממשלה הזאת, בשנים הקרובות הבאות עלינו לטובה, ייבנו בירושלים רבתי אלפי יחידות דיור, בר-השגה, לצעירים, למשפחות, מכל המגזרים בישראל.

תודה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. יעלה חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת מאיר פרוש. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא אדבר על יציאת מצרים כמו שדרעי דיבר. אני אדבר על קורח ועדתו. משה רבנו אמר: לא חמור אחד מכם נשאתי ולא הריעותי את אחד מהם. תגידו לי, אדוני היושב-ראש, משה רבנו זקוק לחמור של מישהו, לקחת לו את החמור? מנהיג של עם ישראל מתנצל, אומר: לא לקחתי לאף אחד שום חמור. לא זה הכוונה. משה רבנו לא השתמש בחיים שלו בשירות של הזולת. גם כמלך לא ביקש טובת הנאה, לא ביקש שייקחו את חפציו וישרתו אותו וישימו אותו על החמור שלו.

התנהג בצניעות. משה רבנו שימש דוגמה אישית לעם ישראל. מה אני מצפה מראש הממשלה שלנו כאשר הוא נוסע במטוסים והוא צריך תא שינה מיוחד, מיטה מיוחדת, הוא לא מוותר על טובות ההנאה, נהנתן. אדוני ראש הממשלה, אני לא מצפה ממך להיות משה רבנו.

כי יש לך כבר מתחרה, כי לפיד אמר לפני שלושה חודשים שהוא רואה את עצמו משה רבנו של הדור. אתם זוכרים שהוא אמר? כן, הוא אמר את זה. הוא רואה את עצמו כמנהיג, כמו משה. בעצם בדור שלנו הוא בעצם בא להחליף אותו. תראו איזו אשליה, איזה הזיות. יש לראש הממשלה מתחרים בכלל, באופן כללי, מי יהיה במקומו בקדנציה הבאה. אני אומר לכם, אני בוחר בשאול מופז. אל תתפלאו. אני בעד שאול מופז, בענווה שלו, בצניעות שלו, אני תומך בו כראש ממשלה. אבל, אדוני היושב-ראש, איך אפשר לבקש ממשפחות ברוכות ילדים, מהעניים, להדק חגורות, כאשר אנחנו מתנפחים בעצמנו ולא דופקים חשבון לאיש ולא מתחשבים בזולת? אדוני היושב-ראש, אני רוצה רק לצטט מפרופסור דהן, שאמר, כולנו זוכרים את תקופת 2002, כאשר באו לעשות שינוי בכלכלה של מדינת ישראל. קודם כול ביקשו, איך לקצץ בקצבאות הילדים, איך לפגוע באותן משפחות כדי לאלץ אותן לצאת לעבודה. זו בדיוק גזירת פרעה. אמר: נרפים אתם נרפים, על כן אתם צועקים נלכה נזבחה לאלוקינו. תכבד העבודה. אדוני היושב-ראש, רק בחודש האחרון יש עוד 0.5% של מובטלים. לאן אותם אנשים ילכו לעבוד? איפה מקומות העבודה? איפה התעסוקה? משפט אחרון. על מי אנחנו זורקים את הנטל? רק על השכבות החלשות. לכן אני מצפה מהממשלה הזאת, שבאמת מכריזה קבל עם ועדה שיש לה חמלה, אל תפגעו באותן משפחות, באותם עניים, באותם נזקקים. אל תיקחו את פת לחמם. אל תעשו להם טובה ותשלחו אותם לבתי-תמחוי ותגידו להם: אנחנו נותנים לכם, לילדים שלכם, אוכל בבתי-הספר. תיתנו להורים אפשרות לכלכל את ילדיהם.

תודה לחבר הכנסת נסים זאב. יעלה חבר הכנסת מאיר פרוש, ואחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להתייחס בדברי לאותה הצעת אי-אמון שסיעת יהדות התורה הגישה ונימק אותה חבר הכנסת הרב ליצמן, על אותה הוראה של ראש הממשלה אנחנו נשמח מאוד אם הוא יבוא ויתייצב פה בפני הכנסת ויכחיש זאת, אבל אותה הוראה של ראש הממשלה להקפיא את הבנייה בירושלים, וזה בהחלט בניגוד למה שהיה מקובל בעבר על-ידי ראשי ממשלות שקדמו לו. אני שואל את עצמי, ואני שואל גם את החברים, מאיפה נובעת ההתנהלות הזאת או ההתגמשות הזאת, שאותה מייצג נתניהו? אנחנו כולנו זוכרים, לאחר הנאום המפורסם שלו באוניברסיטת בר-אילן, שבמקביל לכך הוא גם שחרר איזושהי הצהרה שהוא מסכים להקפיא לעשרה חודשים כל בנייה בהתנחלויות, בהתיישבות ביהודה ושומרון. לרגע, אלה שלא האמינו בהצהרה הזאת, לרגע אף אחד לא חשב, אני על כל פנים זוכר, גם שאלתי אותו ושאלתי את חבריו, למה הוא חושב לרגע שאבו מאזן יבוא לשיחות כתוצאה מכך שהוא מבטיח שעשרה חודשים הוא יקפיא את הבנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון, והתקרבנו לתקופה של מלאות עשרה חודשים, ואבו מאזן התחיל אז להתנות תנאים. אני חושב שראש הממשלה, כרגע, בעובדה הזאת, שהוא כיום גם לא מאפשר בנייה במה שקרוי ירושלים, הוא בעצם מסמל את החולשה, הוא בעצם מסמל גמגום. הייתי מגדיר אותו לא ראש ממשלה, אלא ראש קבוצת הגמגמנים. האדם הזה מגמגם, הגמגום שלו משדר חולשה. כל אחד יודע היום שמנתניהו אפשר לקבל את מה שלא קיבלו אצל אף ראש ממשלה קודם, אני כבר לא מדבר על ראשי ממשלה מהליכוד, גם מכאלה שבאו ממפלגת העבודה לא קיבלו כאלה מתנות, ללא שקיבלנו הישג מדיני כלשהו. איך הוא יכול להרשות לעצמו להיות במצב שגם בעיר ירושלים היום הוא לא נותן יותר למשרד השיכון

על דבר כזה הרי הבית היהודי, אם זה היה קורה בתקופה אחרת, כשהם לא נמצאים בקואליציה, הם היו מגישים הצעות אי-אמון. איך אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולתת לממשלה הזאת להתנהל בדרך הזאת כאשר מקפיאים את הבנייה בירושלים? אני מציע, כל מי שיצביע עבור הצעת האי-אמון הזאת יאמר: אני חושב שבנימין נתניהו הוא ראש קבוצת הגמגמנים של מדינת ישראל, לכן אי-אפשר לתת בו אמון. תודה לחבר הכנסת מאיר פרוש. יעלה חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית דברי אני רוצה להביע זעזוע ושאט נפש מהעובדה שהקרן הקיימת מוכנה לשלם חצי מיליון דולר בשביל הרצאה של קלינטון בוועידת הנשיא או בכל אירוע אחר. בעיני זו פשוט שערורייה ובושה. המוסד הזה, שהיום יש שאלה וספק בדבר זכות קיומו בכלל, כמי שמכיר אותו, הייתי גזבר הסוכנות,

ואני לא יודע אם מישהו מכם מכיר את תקנון הקרן הקיימת, מוסד שהפך להיות במצב שבו הוא בעצם נהנה מקרקעות מדינת ישראל, זה קרקעות שעם ישראל קנה בעבר ורשם אותן על שם הקרן הקיימת, והיום יכול להוציא חצי מיליון דולר כדי להביא הרצאה של מישהו. אני חושב שהדבר הזה הוא סקנדל. יכול להיות שלקרן הקיימת,

אני חושב שהקרן הקיימת בעניין הזה פועלת בצורה לא נכונה. לא חסרות מטרות, אם יש הכסף הזה, להשקיע בארץ, הן בנוף, הן בטבע, הן בגנים, הן בנטיעת עצים בכל מקום והן בדברים חברתיים אחרים שהקרן הקיימת עושה, מאשר להשקיע חצי מיליון דולר בהרצאה אחת, שלא תהיה לה שום משמעות לאחר מכן. הממשלה לא שולטת בקרן הקיימת,

אף שמי שיושבים בקרן הקיימת הם נציגי המפלגות השונות, ובוודאי יש להם say, והם יכולים לדבר עם ראשי הקרן הקיימת ועם הנציגים הבכירים שם כדי לנטרל את הכוונה הזאת.

ואני אומר גם לשר האוצר, שיש לו say מול הסוכנות, הסוכנות קשורה בממשלה בהרבה מאוד חבלים והרבה מאוד עניינים, וגם זה פרשה בפני עצמה, ואולי כדאי שגם הוא יגיד מילה בעניין. אדוני היושב-ראש, אני יודע שאני היום חבר קואליציה ולא אופוזיציה, אבל האמת היא שהיה נוח לי יותר לדבר היום כאופוזיציה, לנוכח העמדות של הממשלה ולנוכח התוכנית הכלכלית שהוצגה בפנינו. שמעתי לפני את מרדכי יוגב. אני מסכים אתו לחלוטין בדבר מס ערך מוסף. אני חושב שההחלטה הזאת היא לא נכונה. העלאת מס ערך מוסף ב-1% דופקת את האוכלוסיות החלשות. אני נלחמתי על זה בכנסת שעברה, כשהעליתם את מס ערך מוסף ל-17%, וגם אז זו הייתה שגיאה. זה הגדיל את ממדי העוני. יש מקורות אחרים שמהם אפשר לגייס את הכסף. אני רוצה להביא רק דוגמה אחת, שאגב, אני סיפרתי עליה לשר האוצר, אני מצטער שהוא לא לקח אותה לידיים. אני רוצה לומר לך שבחברות ישראליות בעולם היום יושב הון רב, ואני מדבר על עשרות רבות של מיליארדים, ואולי מאות מיליארדים, ואם הייתה להם הזדמנות של חלון זמן, בגלל צו השעה, המצוקה הקיימת, היו אומרים להם: עד סוף השנה, כל מי שימשוך דיבידנד מהחברה בשנה הזאת על בסיס רווחים שלו ישלם מס על דיבידנד יותר נמוך ממה שמשלמים היום. היום המס על דיבידנד עומד על 30%. נאמר שהייתי אומר שזה יהיה 15% עד סוף השנה. אדוני היושב-ראש, אני אומר לך שיעמדו בתור אזרחים רבים בישראל לשלם, והאוצר יכול לספוג בדרך הזו לפחות בין 10 ל-20 מיליארד שקל, ואני יודע על מה אני מדבר. הנה, כל הקיצוצים נעלמו. למה להתעמר בציבור? הנה דרך נורא פשוטה.

הצעתי אותה לשר האוצר הקודם,

והוא יכול להעיד. כשהוא פטר את החברות הגדולות מהרווחים הכלואים, 100 מיליארד שקל, בשביל להעביר חוק ערב הבחירות ולגבות בסך הכול 3 מיליארד שקל, אמרתי לו: בשביל מה לך? תן לחברות הישראליות. תן לישראלים אפשרות לקבל דיבידנד יותר נמוך, ואתה תקבל לא 3 מיליארדים, תקבל 20 מיליארד שקל. אני מתפלא שלא עושים את זה. אני חושב: הנה צעד פשוט ואלמנטרי, ולא צריך החלטה מסובכת, שיכול להביא מיידית כמעט לספיגה. אדוני היושב-ראש, יש לי הוכחה. מה ההוכחה? אני רוצה להזכיר לך שלפני, אם אפשר, לסכם.

רק הוכחה. לפני הרבה שנים, ב-2001,

שבו אני בעצם שיניתי את הכלל, שהיו מכפילים את הקנס כל שנה. במקום להכפיל אותו, אמרתי: מוסיפים פעם אחת 50% ואחר כך כל חצי שנה 5% ריבית כי לא היה היגיון. עשו את החוק הזה בשנת 1984, כשהאינפלציה הייתה 500%, והמשיכו להכפיל כל שנה את הקנס. 540,000 אנשים בישראל איבדו את רישיונות הנהיגה שלהם כיוון שהם לא יכלו לשלם את הקנסות העיקריים, שהתגלגלו למאות מיליונים. אני ראיתי את זה דרך תיקי חנינות, כי חצי מבקשות החנינה היו על עבירות תנועה. כשבדקתי, מצאתי שזו הסיבה. עשיתי את החוק, ביטלתי את הקנסות ועשיתי מבצע.

נתתי לכל מי שיש לו קנסות לשלם את כל קנסות העבר שלו לפי החוק החדש. אנשים עמדו בתור ושילמו,

למדינת ישראל 720 מיליון שקל, היו משלמים באינטרנט בלילה, 20 מיליון שקל ללילה. זה לא עלה גרוש למדינת ישראל. כל הרעיון הוא לתת אינסנטיב לאנשים. אני אומר לך, אדוני, ואני חוזר על זה, תודה. ויושב פה סגן שר האוצר, שיושב הרבה מאוד כסף בחברות ישראליות שישמחו לשלם דיבידנד ולמשוך אותו. תיתנו להם הזדמנות. אתם תוכלו להיפטר מהמון קיצוצים שעשיתם, או להקטין את החוב עוד יותר,

גם זו ברכה. למה להעלות מע"מ לאנשים? תודה, אדוני. תודה. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. תעלה חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, חבר הכנסת אברהים צרצור. לרשותךְ שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברים, היום אושרה בממשלה, בקבינט הדיור, מה שנקרא תוכנית הדיור הממשלתית. תוכנית הדיור הזאת באה לענות על צורך שהיה חבוי וגלוי בחברה הישראלית לא מהיום. אפילו המחאה החברתית הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל יצאה על הנושא הזה של מצוקת הדיור, בשכר הדירה, במשכנתאות, בבעלות על דירה וכו'. אבל בואו ונסתכל רגע אל פנימה של תוכנית הדיור הזאת. קודם כול, צריך לשים לב לדבר אחד. מדובר בעצם בחוק הסדרים 2. מדובר בחבילה גדולה מאוד של תיקונים וחוקים חדשים ותיקונים מכל מיני מקומות שעוסקים בכל מיני דברים, שהולכים לבוא אלינו בחבילה אחת כתוכנית דיור שמטרתה הגדלת ההיצע. אז אני רוצה קודם כול לכְפור או לכְּפור או איך שאומרים, אני כופרת בטענה שבעיית הדיור בישראל היא בעיית היצע. ההיצע, כל פעם יש הפשרת קרקעות והפשרות לבנייה וכו', והמחירים רק עולים.

צריך פעם אחת ולתמיד שנבין את זה, זה לא מוצר רגיל שמתנהג לפי כללי ביקוש והיצע רגילים. דיור זה מכשיר חברתי שיש למדינה בו הרבה אחריות והרבה מאוד חשיבות, גם מפני שהיא הבעלים של רוב הקרקעות לדיור, אבל לא רק. אני רוצה להדגיש דבר אחד בתוכנית הדיור הזאת, שעומד לבוא ואפילו להיות מורחב יותר, והוא חוק הווד"לים. חוק הווד"לים כבר נדון כאן בדוכן הזה ונדון בבית הזה כמה פעמים בזמן האחרון, וכבר ראינו שתכליתו, שגם היא הייתה בעצם הגדלת ההיצע והורדת מחירי הדיור, לא מולאה. חוק הווד"לים, שפעיל מזה שנתיים, וכבר דובר כאן מעל הדוכן הזה, לא הביא להורדת מחירי הדיור. הוא היה אמור לכלול סעיף של דיור בר-השגה, שיצא ממנו לחלוטין. ולמעשה זה די מוכח, ואפילו הייתי משתמשת במילה הגסה "בצורה אובייקטיבית" שהחוק הזה לא מילא את מטרתו.

במסגרת תוכנית הדיור הממשלתית החדשה, יובא בקרוב לפנינו חוק וד"לים חדש, חוק וד"לים מורחב, שיחול גם על קרקעות שהן קרקעות פרטיות, ולמעשה מה שזה יעשה בפועל זה ייצר מערכת תכנון מקבילה, נפרדת, משוחררת מכל האיזונים והבלמים שמערכת התכנון הישראלית מושתתת עליהם בכל מה שקשור לשטחים הפתוחים, לשטחי ציבור וכו', כביכול תחת המטרייה של הגדלת ההיצע ודאגה למחירי הדיור. אלא שאיזו מילה חסרה בחוק הווד"לים? אותה מילה שחסרה בתוכנית הדיור הכוללת של הממשלה שהובאה היום. המילה הזאת היא למעשה שלוש מילים: דיור בר-השגה. לא קיים. היא לא קיימת. מהדיון בקבינט הדיור היום כל הנושא הושמט, הוצא החוצה. מחוק הווד"לים הנושא נדחק החוצה, אם אפשר, לסיים. משפט אחרון. אף שזה הנושא שנתבע על-ידי הציבור. זה היה הנושא הראשון במעלה שחוק הווד"לים בא לתת עליו מענה. הנושא הזה נדחק לחלוטין.

יש לי חשש כבד מאוד שחוק הווד"לים, כמו תוכנית הדיור כולה, לא ישיג את מטרתו, אבל כן יזיק מאוד למערכת התכנון הישראלית. אני מזהירה ומתריעה על כך כבר מעכשיו. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. יעלה חבר הכנסת אברהים צרצור, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, הבוקר נערכו שני כנסים חשובים מאוד הקשורים לאוכלוסייה הערבית, לחברה הערבית. האחד, בנושא של התקציב, תקציב המדינה והשפעתו על האוכלוסייה הערבית בכלל, והכנס השני שנערך היום בבוקר גם דן בנושא או בסוגיה של תוכנית פראוור-בגין והשפעתה על כלל האוכלוסייה הערבית בישראל ועל האוכלוסייה הערבית באזור הנגב בפרט. שתי הסוגיות האלה קשורות האחת לשנייה, והמסקנה שהגענו אליה היא פשוטה מאוד. כנראה ממשלת ישראל, מדינת ישראל, אני יכול להרשות לעצמי להגיד כך, לא סופרת את האוכלוסייה הערבית כשהיא באה לדון בעניינים כבדי-משקל שיכולים לחרוץ דינן של יותר ממיליון נפשות ערביות הפועלות בתחום מדינת ישראל. אין שום ספק שתוכנית פראוור-בגין תפגע קשות ביותר מ-40,000 ערבים תושבי אזור הנגב, תביא לייבוש יותר מ-25 כפרים המוגדרים כלא-מוכרים, והדבר הזה בכל קנה-מידה הוא קטסטרופה נוראית שמחייבת שממשלת ישראל תשקול את התוכנית הזאת שנית. אני אחזור לכנס הראשון, היות שהוא גם חשוב והוא אקטואלי מאוד, ורציתי להעביר את מה שסוכם במסגרת הכינוס הזה למליאת הכנסת כדי שיירשם בפרוטוקול של הדיון הזה. במסגרת הדיון שמענו דברים מאוד נועזים, מאוד מכובדים, מסגן שר האוצר, ואני מאוד מקווה ומאמין שהוא יעמוד מאחוריהם. הוא אמר בצורה חד-משמעית, ופנה אלינו כחברי כנסת ערבים, ולחבר הכנסת טיבי שעמד בראש הכנס, ואמר: בואו נעשה דבר פרקטי, מעשי. תקימו מצדכם קבוצה מקצועית מאוד שתכלול גם חברי כנסת שסיכמנו מי יהיו וגם אנשים מקצועיים ממרכזי מחקר, וכו' וכו', ובואו נתכנס באופן ישיר ונדון בסוגיות העולות על סדר-היום בצורה מעמיקה ביותר. אנחנו מצדנו, חברנו חבר הכנסת מיקי לוי, סגן שר האוצר, החלטנו להרים את הכפפה הזאת וקיבלנו החלטה באופן מיידי ואוטומטי. הכול יוקם בתוך פרק זמן קצר מאוד, פחות מ-24 שעות. החברים שלנו יהיו בקשר אתך תוך הימים הקרובים כדי לזמן ישיבה מקיפה, מעמיקה עד כמה שאפשר, שתדון בכל הסוגיות הקשורות לתקציב המדינה לשנים הבאות, בתקווה שאכן אתה תעמוד מאחורי מה שהבטחת, ואני בטוח שאתה תעמוד, כדי להביא לשינוי מהותי בכל התקציב בצורה שתשרת 1.2 מיליון תושבים ערבים אזרחי מדינת ישראל, בצורה שתיתן להם את האפשרות הזאת,

לנשום לרווחה ולהגיד, הנה התחלנו את הצעד הראשון לכיוון שינוי, לא רק שינוי, החלפת דיסק במנטליות של ממשלות ישראל, שיכולה באמת לפתוח פתח של תקווה לכולנו.

תודה לחבר הכנסת אברהים צרצור. יעלה חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בתוך כל ההמולה הזו, המוצדקת, סביב התקציב והגזירות שגוזרת הממשלה, נעלם אחד מהמוסדות המרכזיים במדינה, והוא מעמדו של השלטון המקומי. דווקא בשנים שבהן הממשלה מתנערת מאחריותה החברתית כלפי האזרח, מתנערת משירותים בסיסיים שהיא צריכה לתת לאזרח, ובתוך גל ההפרטות שהממשלה עשתה ותעשה, בעצם מתגלגלות לפתחן של הרשויות המקומיות מטלות חדשות וקשות, ועל אחת כמה וכמה הדברים אמורים לגבי הרשויות המקומיות הערביות, שם המצוקה היא קשה, ההכנסות הן דלות, יש קיצוץ מתמיד במענקי האיזון, יש שירותים מותנים במצ'ינג של המדינה, ובהיעדר תקציבים ברשויות המקומיות הערביות, בעצם מאבדים את הזכויות לשירותים האלה אם בתחום הרווחה ואם בתחום הדיור ואם בתחום החינוך, בעיקר במסגרת תחום החינוך. ולכן, הבעיה שתלך ותעמיק דווקא השנה, בצלן של הבחירות לרשויות המקומיות, אני חושב שמצפים לנבחרים החדשים לאחר אוקטובר 2013 תפקידים קשים מנשוא. דווקא כשבאים בממשלה ומדברים על אחוזי גבייה נמוכים של ארנונה במגזר הערבי, יש לומר שזה אחד השקרים הנפוצים ביותר על מנת לתרץ ולהצדיק את האפליה המתמשכת. הציבור הערבי ברובו נמנה עם השכבות החלשות ועם העשירונים הסוציו-אקונומים הנמוכים. רק יישוב אחד נמצא בעשירון מס' 4, וכל השאר נמצאים בשלושת הראשונים, זאת אומרת בעניים ביותר, ולכן יכולתם לשלם את הארנונה היא פחותה ורמת הפטורים היא יותר גדולה. דבר שני, האחוז של הארנונה ממגורים שנכנס לרשויות המקומיות מהווה כ-90% מהארנונה, זאת אומרת אין ארנונה על בתי-עסק, אין ארנונה על שירותים, בהיעדר תיעוש ובהיעדר מוסדות ממשלתיים ושירותים ממלכתיים שמוגשים לציבור ביישובים הערביים. הדבר השלישי,

אני ער לשעון, הדבר השלישי הוא העובדה שהממשלה משרד הפנים במיוחד אינו יכול לרחוץ את ידיו ממה שקורה. הרי בכל יישוב ערבי, בכל רשות כמעט, יש חשב מלווה. ולכן אני חושב שאחד הדברים שצריך להתמקד בהם בתקציב, בעת דיוני התקציב הבא, הוא איך לאפשר לרשויות המקומיות

במגזר הערבי בפרט, ובפריפריה גם כן, למלא את תפקידן, כי הן הגוף היחיד שנמצא מול האזרח בחיי היום-יום. הממשלה יכולה להתנתק ולדבר בחלונות הגבוהים, אבל מי שנתקל בבעיות היומיומיות של האזרחים הוא הרשות המקומית, ואני לא רואה שום מילה בתקציב שהונח על שולחן הממשלה,

לגבי השלטון המקומי, נוסף על כל המכות והגזירות האחרות. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת ישראל חסון, אחרון הדוברים. מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני לא ידעתי שאפשר להגיש הצעת אי-אמון כל כך ארוכה, חבר הכנסת ריבלין. אני לא ידעתי שאפשר להגיש הצעה, "דוח הביטוח הלאומי מזהיר כי 90,000 עניים ייכנסו למעגל העוני ודוח ה-OECD קובע כי מדינת ישראל כשלה במיגור העוני ובהפחתתו, הממשלה מדרדרת את האזרחים לעוני ודורסת את השכבות החלשות"; זה ייכנס לספר גינס כהצעה הארוכה ביותר. מעולם לא ראיתי הצעה כל כך ארוכה, אבל אם ככה, אפשר להמשיך הלאה והלאה ולראות שמה שהממשלה הזאת מביאה זה יותר עוני, יותר סבל של אנשים, יותר פערים חברתיים. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם, זה מפריע לדובר. הערכה של התווספות 90,000 עניים היא לא הערכה של האופוזיציה כאן, היא לא הערכה של שונאי הממשלה, אלא הערכה של גופים מקצועיים של ה-OECD ואחרים, גם של הביטוח הלאומי, וכולם קבעו בצורה חד-משמעית שהמצב רק ילך ויתדרדר. המחאה החברתית צמחה על רקע משבר כפול, משבר כלכלי ומשבר פוליטי, כאשר אזרחים רבים,

כאשר אזרחים רבים ראו שמצבם הכלכלי, או הרגישו שמצבם הכלכלי, הולך ומתדרדר, מצד אחד, ומצד שני, הם לא יכולים לסמוך על המערכת הפוליטית שהיא תתקן את המצב הזה. זה רקע לצמיחתה, הפתרון שנמצא במצב הזה הוא צמיחתה של מפלגת יש עתיד. יש מאין. זו מפלגה שיצאה יש מאין, בעקבות כך שאנשים ראו שהמצב הכלכלי קשה והפוליטיקה הקיימת לא יכולה לעזור, אז באו ואמרו: נעשה פוליטיקה חדשה. עכשיו אנחנו רואים שהפוליטיקה של יש עתיד ושל הממשלה בכלל היא כמו ממשלות נתניהו לדורותיהן, והיא מדיניות של הזנחת השכבות החלשות, חיזוק העשירים והגדלת הפערים החברתיים. ההערכה היא, מומחים מטעם הממשלה, לא באופן רשמי אבל כדי שאנשים יבינו מה קורה, יצאו לתקשורת והסבירו שגם צמיחה, לא רק מצב כלכלי קשה יביא להגדלת הפערים, אלא גם צמיחה תביא להגדלת הפערים, כי העשירים יתעשרו יותר, והצמיחה אצלם תהיה גדולה יותר, והפערים גדלים, ואז המצב יהיה ככה שכל הזמן יהיו יותר עניים. ובאו חכמים והציעו פתרון מתמטי, לא פתרון אמיתי, שהחישוב של העוני לא יהיה חישוב יחסי, כמו שקיים היום, אלא חישוב על-פי הכנסה ממוצעת ועל-פי הכנסה למשפחה. אני חושב, כבוד היושב-ראש, שאנחנו היום יכולים להצביע אי-אמון בלב שקט בממשלה.

ההבטחות שהובטחו, ההבטחות הגדולות, התגלו כאכזבות הגדולות ביותר, ועל כן אנחנו נצביע אי-אמון בממשלה.

תודה לחבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת ישראל חסון.

זחאלקה, גם אתה נגד הממשלה?

איזו אכזבה, חבר הכנסת ריבלין, מה לעשות, איזו אכזבה. חבר הכנסת ישראל חסון,

בשם סיעת קדימה. לאחר מכן, אם הממשלה תרצה להשיב, אז נשמע,

נעבור להצבעות. אדוני היושב-ראש,

אני מרגיש כמו זמר חתונות בזמן הגשת המנה העיקרית, אתה שם לב? אנחנו תכף נעשה סדר. סגן שר החוץ, סגן שר החוץ. חבר הכנסת מאיר שטרית, תגיד לסגן שר החוץ שזה לא מקום טוב לדבר, במליאה. וחבר הכנסת איתן כבל מאוד מאוד רוצה לשבת במקומו,

שרת החינוך לשעבר ושר החינוך בהווה, אני מבין שהדו-שיח הוא מקצועי, אבל, אני בטוח, כן. זה עדיין עם קצת מנה, בוא נגיד ככה, אנחנו הגענו למצב של מנה ראשונה,

חבר הכנסת יעקב ליצמן, הקשבנו לך קשב רב, אתה תקשיב לחבר הכנסת ישראל חסון. נא לשבת, אדוני. תודה. כרגע נשארו לנו שר התיירות וחבר הכנסת כץ. שר התיירות, צריך להרים את הקול. שר התיירות וחבר הכנסת כץ נשארו לנו. שר התיירות, קוראים לו חבר הכנסת עוזי לנדאו,

אין תגובה. הוא לא שומע, הוא לא שומע.

טוב, הנה, הגענו למצב סביר. בבקשה, אדוני, אני מחזיר לך את השעון. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני ביקשתי לדבר כדי שלא נאמר ששוב לא התרענו. מעל הבמה הזאת, לפני שבעה-שמונה חודשים, יותר, תשעה חודשים, עמד פה חבר הכנסת שאול מופז והתריע על הפער הגדול שנוצר בתקציב, ונענה בגיחוך. ואני מבקש להתריע כאן היום על כך שממשלת ישראל לוקחת אותנו בתחום המדיני לשלטון "חמאס" ביהודה ושומרון ולתהליך של "הודנה" בהיעדר המשא-ומתן שהיא חותרת אליו. וכדאי שנבין שלנוכח העובדה שאנחנו מגישים כתף קרה כמעט לכל אופציה מדינית כזו או אחרת שקיימת, אנחנו אפילו לא לוקחים אותה כמרחב תמרון, אנחנו צועדים בראש זקוף, ואני לא בטוח שזה בדעה צלולה, כי אני לא סומך על הדעה הצלולה, אנחנו צועדים לקראת תרחיש של "הודנה" עם ה"חמאס". לשם מדינת ישראל צועדת ומצעידה את עצמה. אני לא מדבר בטווחי זמן של שנים, אני מדבר בטווחי זמן של פחות, הרבה פחות משנים, לא חודשים רבים.

אדוני היושב-ראש, מהבימה הזאת כנראה זה לא מספיק. אני את חובתי אמשיך לעשות מעל הבימה הזאת. לצערי, הממשלה, הזחוחה מדי לטעמי, תמשיך לא להקשיב, ולעשות את שלה, ואני מקווה שאנחנו לא נידרש לשלם מחיר כבד מדי, כמו שאנחנו נדרשים בתחום הכלכלי. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ישראל חסון. האם סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת רוצה להשיב?

חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, מבקש בשם הממשלה להשיב לאלה שהשתתפו בדיון על הצעות האי-אמון. בשביל מה? אפשר לוותר. אפשר, אבל הוא לא רוצה, הוא עקשן. נכון, בהחלט. תמיד אפשר, חבר הכנסת זחאלקה, אבל מעדיפים שלא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמענו בקשב רב את הטיעונים של האופוזיציה גם בעניין הכלכלי, גם בעניין המדיני, אני חושב שמספיק היה לשמוע את דבריו של הנגיד סטנלי פישר היום בוועדת הכספים,

חבר הכנסת זחאלקה, הוא השיב על הכול, הוא השיב לכם על כל מה שאתם מטיחים בנו לא רק בשלושת חודשים האחרונים, אלא בארבע השנים האחרונות. ונכון שאין כלכלה מושלמת, ונכון שאין תקציבים קלים, נכון שתמיד אפשר לשפר, יש קושי, אף אחד לא העלה, חבר הכנסת בן-אליעזר, את המע"מ בחדווה. גם מי שהצביע בעד לא עשה את זה בחדווה ובשמחה. אפשר לחשוב שבימיכם לא היה מע"מ, חבר הכנסת שמולי, היה מע"מ דיפרנציאלי, כל הרעיונות הנפלאים שלכם, אתם יישמתם את הכול, אבל לתת עצות אתם יודעים. והנגיד פישר אמר בצורה מאוד ברורה: האבטלה נמוכה, הצמיחה גבוהה, 4.3, האינפלציה, הוא אמר, הייתה בסדר, ואתם ממשיכים להתלונן, אם כל זה טוב למה, ואתם ממשיכים להיות מנותקים מן העולם. אתה יודע, חבר הכנסת שמולי, אתמול קראתי, או שלשום, אינני זוכר, נתון מדהים ממה שמכונה, תן לי,

שמענו אתכם, שומעים אתכם הרי, הרי מספרכם הולך ומתמעט בכל שבוע, לא באופוזיציה, במה שמכונה, בהפגנות,

הלא-מאורגנות, הספונטניות. הן ספונטניות עכשיו בדיוק כפי שהן היו ספונטניות בקיץ 2011. אל תזלזל באלה שמפגינים. אני לא מזלזל, אפילו לא במפגין אחד. לא זלזלתי. אני רק אומר: זה אומר משהו. זה אומר, מבינים את הלוקשים שאתם מוכרים לציבור. תאמין לי, היו יותר מעריכים אתכם, חבר הכנסת מרגלית, אם הייתם אומרים את האמת. ואני אחזור על הנתון שקראתי בתדהמה בסוף השבוע באחד מעיתוני בריטניה, והוא אומר כך: ב-eurozone, חבר הכנסת שמולי, אחד מכל ארבעה צעירים עד גיל 25 הוא מובטל. שמעת את הדבר הזה? הוא מובטל. באירופה, רק, לנו עוד פעם על יוון וספרד.

אני כבר מדבר על אירופה כולה, למה צריך להיות ספציפיים? הנתון הזה היה נתון שכלל את כל אירופה, אחד מכל ארבעה, ובזמן שאצלנו האבטלה היא מהנמוכות בעולם.

אני מסכים לגמרי שלא הכול,

לא הכול זהב, כמו שאומרים, כן? לא הכול מושלם, יש הרבה מה לעשות, אבל אני חושב,

אם זה כל כך טוב,

למה כל כך רע? אני מצטער לחלוק עליך, אני לא חושב שכל כך רע. אני חושב שיש מה לעשות, בזה אני מסכים. תמיד יש מה לעשות, תמיד אפשר להביא הצעות יותר טובות, אבל בוודאי לא כל כך רע כמו שאתם מציגים. ואני רוצה להגיד לך גם שהוויכוח על יעד הגירעון,

בחודש פברואר 2009, או בחודש מרס 2009, הוקמה ממשלה חדשה בישראל. שמעתי את אזהרותיו של מר מופז, ואת אזהרותיו של חבר הכנסת חסון, שהיו אז מפלגת השלטון, שהורישו לנו גירעון של 6%. ואתם, אתם בהמלצותיכם הדרמטיות ביותר, אתם אלה שהמלצתם הרי להגדיל את הגירעון. אלה היו הססמאות ברחובות: תגדילו את הגירעון, תפרצו את התקציב, תהיו בלתי אחראיים. הרי קראתי את תוכניתכם הגרנדיוזית, תוכניתה של מפלגת העבודה, תוכניתה הכלכלית, התוכנית לכלכלה הוגנת, שבה יש 140 מיליון שקל עם רעיונות, רק ברעיונות, רק ברעיונות. ולכן אני מציע לכם, כאשר מתווכחים בנושא הכלכלי, שהוא לא נושא פשוט, והוא נושא חשוב להתווכח עליו, חשוב גם ואפשר גם להפגין עליו, חברת הכנסת שפיר, צריך לבוא עם הנתונים, עם העובדות, והעובדות אצלכם הן כנראה רק המלצות. אני קורא לחברות וחברי הכנסת להצביע ולדחות את הצעות האי-אמון. תודה לסגן השר אופיר אקוניס, שהשיב בשם הממשלה. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעות. טוב, אנחנו עוד לא הגענו להצבעות האלה, השר סילבן שלום. עוד לא הגענו להצבעות האלה. חבר הכנסת מוטי יוגב, נא לשבת, אדוני. חברי הכנסת, בדרך כלל, לא בדרך כלל, אבל לפעמים יוצא לי לפני הצבעות אי-אמון להודיע כל מיני הודעות עצובות, להעמיד את הכנסת לדקת דומייה ולקרוא הספדים. אז לשם שינוי, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אני רוצה, יחד אתכם, לשמוח בשמחתו של אחד מקודמי בתפקיד, יושב-ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת לשעבר יצחק ברמן, שהיום, שימו לב, מלאו לו 100 שנה. שוחחתי אתו לפני כמה דקות. אתה יודע מה, אדוני ראש הממשלה? אני חושב שמותר למחוא כפיים, מותר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) שוחחתי שיחה נעימה עם חבר הכנסת לשעבר יצחק ברמן בן ה-100, אני התלבטתי אם מותר לאחל לו עד מאה-ועשרים, הוא אמר: כן, אתה יכול לאחל לי עד מאה-ועשרים, וזה מה שאיחלתי לו בשם כולנו, בבריאות טובה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעות. כמה הצעות אי-אמון. הראשונה היא מטעם סיעת העבודה. אם השר גדעון סער לא ישב, איך יצביע? אם השר גדעון סער לא ישב, איך יצביע? אנחנו עוברים להצבעות. ואותו הדבר גם, אותו דין לגבי חבר הכנסת חיים כץ. מטעם סיעת העבודה: ממשלה המגדילה פערים חברתיים ופוגעת במעמד הביניים. המועמדת להרכיב את הממשלה היא חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני מפעיל את ההצבעה, מי בעד?

נא להצביע. הצעת סיעת העבודה

חברי הכנסת, 47 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת האי-אמון של סיעת העבודה לא התקבלה. מטעם סיעת ש"ס: דוח הביטוח הלאומי מזהיר כי כ-90,000 עניים ייכנסו למעגל העוני ודוח ה-OECD קובע כי מדינת ישראל כשלה במיגור העוני ובהפחתתו. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אריה דרעי. מי בעד? מי נגד?

חברי הכנסת, 47 בעד, 58 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת האי-אמון מטעם סיעת ש"ס לא התקבלה על-ידי הכנסת. מטעם הסיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל-מד"ע ובל"ד: הממשלה מעלה את המע"מ, פוגעת בעניים ומרחיבה את העוני. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת מוחמד

מי נגד? נא להצביע.

בעד, 47, מתנגדים, 58, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת הסיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל-מד"ע ובל"ד לא התקבלה על-ידי הכנסת. חברי הכנסת, מטעם סיעת יהדות התורה: הוראת ראש הממשלה להקפיא את הבנייה בירושלים בניגוד להסכמת הממשלות הקודמות. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אורי מקלב.

מי נגד? נא להצביע. מה תעשה הבית היהודי? למען ארץ-ישראל, מה אתה?

למען ארץ-ישראל, מה אתה? לא להפריע בזמן ההצבעה, חברי הכנסת. הצעת סיעת יהדות התורה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. להלן התוצאות: 29 בעד, 57 מתנגדים, יש נמנע אחד. גם הצעת האי-אמון מטעם סיעת יהדות התורה לא התקבלה. חברי הכנסת, שימו לב לנושא הבא. הנושא הבא על סדר-היום הוא בחירת נציגי הכנסת לוועדות בחירה לנושאי משרה שיפוטית. חברי הכנסת, אני מציע לכם לשמוע, להקשיב, כי הדברים, מבחינה טכנית, צריך להבין אותם לפני שאנחנו מצביעים. הכנסת נדרשת לבחור היום את נציגיה לוועדות הבחירה לנושאי משרה שיפוטית: שופטים, דיינים, קאדים וקאדים מד'הב. ההודעה על מועד הבחירה נמסרה לחברי הכנסת מראש, וכל חבר כנסת שאינו שר או סגן שר יכול להגיש את מועמדותו לוועדות השונות. כמו בפעם הקודמת, הבחירה תיעשה במקביל לכל ארבע הוועדות. מונח בפניכם גיליון בחירה עם שמות המועמדים, שבו, סליחה, סליחה, לא מונח, מונח בקלפי. על-פי ההנחיה שלי מונח בקלפי גיליון בחירה, גיליון אחד, כפי שציינתי, שבו תידרשו לסמן את בחירתכם באופן הבא:

לגבי שתי ועדות, הוועדה לבחירת שופטים והוועדה לבחירת דיינים, על הכנסת לבחור שני נציגים. לאור העובדה שיש לכל אחת משתי הוועדות יותר משני מועמדים, על כל חבר כנסת לסמן עד שני נציגים שהוא בוחר בהם. אפשר לסמן שניים, אפשר לסמן אחד, אפשר לא לסמן בכלל. אך סימון של יותר משניים יפסול את החלק הזה של הטופס. את החלק הזה של הטופס. לגבי ועדת המינויים לקאדים: על הכנסת לבחור שלושה נציגים, לפחות שניים מהם צריכים להיות מוסלמים. יש ארבעה מועמדים, מהם שלושה מוסלמים. על כל חבר כנסת לסמן עד שלושה נציגים. עד שלושה נציגים מתוך ארבעה, כן? לגבי ועדת המינויים לקאדים מד'הב: מתקיים מצב מיוחד, על הכנסת לבחור שני מועמדים דרוזים. לאור העובדה שיש רק חבר כנסת אחד דרוזי, חבר הכנסת חמד עמאר, הבחירה עבורו תיעשה בסימון נפרד, בעד או נגד. ואם הוא יקבל רוב של קולות בעד, הוא ייבחר. נוסף על כך, יש לבחור נציג שני, שהוא דרוזי שאינו חבר הכנסת. חברי הכנסת הציעו מועמד אחד, חבר הכנסת לשעבר מגלי והבה. גם עבורו הבחירה תיעשה בסימון בעד או נגד, ואם הוא יקבל רוב של קולות בעד, גם הוא ייבחר. כרגיל, אין לרשום שם או סימן מזהה כלשהו אחר על הטופס, גם סימון כזה יביא לפסילת הטופס. מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת, כל אחד ואחת ייכנסו מאחורי הפרגוד וישימו את גיליון הבחירה במעטפה. לאחר סיום ההצבעה, תיקח ועדת הקלפי שמיניתי את הקלפי ותספור את הקולות, ומייד עם סיום הספירה יימסרו התוצאות. אלה הם חברי ועדת הקלפי: חבר הכנסת יצחק וקנין שישמש כיושב-ראש הוועדה, ולצדו מיכל בירן, גילה גמליאל ויוני שטבון. אבקש מחבר הכנסת יצחק וקנין, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת וקנין, אבקש מכבודו לגשת ולבדוק שהקלפי ריקה, שנמצאים בה טפסים כנדרש, ואז נוכל להתחיל בהצבעה. שימו לב, הכיתוב, משני הצדדים של הטופס, שימו לב, על הטופס משני הצדדים יש כיתוב. חבר הכנסת וקנין תכף יבדוק אם הכול תקין. אם הכול תקין, נוכל להתחיל את ההצבעה. חבר הכנסת וקנין, בהיותו גם סגן יושב-ראש הכנסת, יחליף אותי, כך שאני אוכל להצביע לפי סדר האל"ף-בי"ת.

וגמליאל בדקו את הקלפי. הכול תקין, אדוני? גברתי מזכירת הכנסת נא להתחיל בהצבעה, וסגן היושב-ראש וקנין יחליף אותי,

כדי שאוכל להצביע. מה לעשות, אני באות אל"ף. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, מצביע נאפשר לראש הממשלה להצביע שלא כסדר האל"ף-בי"ת. לאחר חבר הכנסת אבו עראר יצביע ראש הממשלה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין נתניהו, מצביע עפו אגבאריה, שנייה, ראש הממשלה יצא. שנייה. אני לא נכנס, אני עושה את זה בחוץ. אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש

חבר כנסת רוצה הצבעה גלויה. הצבעה גלויה, אז נעשה הצבעה גלויה. אבל זאת לא הצבעה גלויה כרגע. כך קבע המחוקק וכך צריך לעשות. אני מכבד את אמירתך, יפה, אדוני היושב-ראש.

עמר בר-לב, מצביע באסל גטאס, מצביע אילן גילאון, מצביע זהבה גלאון, מצביעה גילה גמליאל, מצביעה מסעוד גנאים, מצביע משה גפני, מצביע יעל

דוד רותם, מצביע יואל

מצביע ראובן ריבלין, מצביע יוני שטבון, מצביע יובל

מוזמנים לעשות זאת עכשיו. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת אורי אריאל, מצביע גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אורבך, מצביע מיכל בירן, מצביעה דני דנון, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח משה יעלון,

יש מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע ומעוניין לעשות זאת? אני מודיע על סיום ההצבעה, ואני מבקש מחברי ועדת הקלפי בראשות היושב-ראש, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת וקנין, כמו כן, חברי הכנסת מיכל בירן, יוני שטבון וגילה גמליאל, נא לגשת, יחד עם עורכת-הדין ארבל אסטרחן, לגשת לקלפי, לבדוק שהכול תקין, ויחד עם הקלפי ללכת להתחיל בספירת קולות בחדר מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו נמשיך בסדר-היום. אני רק לא רואה איפה יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. מחכה לתוצאות לפני, כן, הוא, קולות,

קולו, זה,

יש פה אנשים מה-זה טובים, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ואני מבקש מרכזת הסיעה, או מי שזה לא יהיה, לאתר לנו את יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת חנא סוייד בנושא: קרינה מסוכנת מקווי מתח גבוה בקרבת בתים.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום.

יצטרף אלינו יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דודו רותם, שצריך למסור הודעה על החלת דין רציפות, על הרצון של הוועדה להחיל דין רציפות. ובינתיים, פשוט לחברי הכנסת שמקפידים לעבור על סדר-היום, אני מציע לשים לב: לאחר ההודעה של חבר הכנסת רותם על החלת דין רציפות, יש שני חוקים, מניעת הסתננות והלבנת הון. שני החוקים מגיעים לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת אולי שמו לב שיש הסתייגויות רבות לחוקים האלה. במסגרת ההבנות בוועדת ההסכמות והבנות כלליות בין הסיעות בבית, קואליציה ואופוזיציה, התקצר סדר הדיון בחוק הזה. אנחנו מעריכים שהדיון יארך כשעה. לאחר מכן, דיון משולב,

על-פי החלטת ועדת הכנסת. לאחר מכן, אנחנו נעבור להצביע. אז ליושבי-ראש הסיעות ורכזי הסיעות כדאי לשים לב לדבר הזה בסדר-היום. טוב, חבר הכנסת לא כאן אתנו. אנחנו, אם כן, מי מציג לנו את, מירי רגב.

מה?

רגע, שנייה, צריכים להיות פה אנשים, לא, למה? לפתוח את הדיון? את יכולה לפתוח את הדיון. ההצבעה תהיה לאחר שנשמע את כל המסתייגים. רגע, אז אני בעצם מציגה את, ואז מתחיל הדיון. ואז מתחיל הדיון. נכון. אני מבקש ממך להציג את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג 2013, לקריאה שנייה ושלישית. כמו כן, הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג 2013, גם כן לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חברת הכנסת מירי רגב,

את מציגה, מתחיל דיון. שר הפנים, אם ירצה, אחר כך, לסכם, אז הוא יסכם. חיכיתי שהשר יגיע. הנה, השר, שר הפנים הגיע, ואת יכולה. אני לא יכולה לפתוח את הדיון הזה בלי שר הפנים.

חברי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, שר הפנים, אתמול בג"ץ דן בחוקיות העברת עצורים, מהגרי עבודה, למתקן "סהרונים". האמנה בדבר מעמדם של פליטים מ-1951 קובעת כי לצורך בירור זהות מסתנן ניתן לעצור אותו ולברר את זהותו לטובת ביטחון המדינה. נפגשתי עם היועץ המשפטי לממשלה בשבוע שעבר, הצגתי את עמדתי: מדינה מחויבת בראש ובראשונה לאזרחיה, אזרחים שמשלמים מסים, שמשרתים בצבא, שעושים מילואים. כך זה גם על-פי כל האמנות: קודם כול, עניי עירך קודמים. לאחר מכן, האחרים. שמחתי לשמוע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שמבין שהמדינה הזאת קטנה מלהכיל את כל המסתננים שנמצאים בה, ושעניי עירך קודמים. מובן שיש לבצע את זה על-פי ערכים של כבוד ונורמות, כל מה שקשור לכבוד האדם. לצערי, במשך שנים מדינת ישראל לא טיפלה כראוי בסוגיית המסתננים, וטוב עשה ראש הממשלה נתניהו שהקצה תקציב להקמת הגדר. בזאת בעצם, בהקמת הגדר, הצלחנו למנוע את הכניסה הגדולה של מסתננים לעבר שטח מדינת ישראל, וכרגע נותר לנו לטפל באותם מסתננים שנמצאים בשטח מדינת ישראל, בין 60,000 ל-100,000 מסתננים. אזרחי המדינה ראויים גם הם לזכותם. לא יכול להיות שכשמדברים על זכות האדם, מדברים על זכויות האדם רק בעניין של המסתננים. ומה עם זכות אלה שחיים במדינה הזאת? מה עם זכותנו לשמור על המדינה הזאת כמדינה יהודית? גם הם זקוקים לשמור על כבודם. האינטרס של שלום הציבור וביטחונו חייב להיות בראש מעייני השופטים. גם בית-המשפט העליון צריך להבין שאנחנו דנים בנושאים של האינטרס הביטחוני שלנו ושל שלום הציבור. אנחנו רואים מה קורה במדינות אירופה, שם קורסת מדיניות ההגירה. ואני מקווה שנלמד משהו ממה שקורה שם לגבי מדינת ישראל. אני מבקשת להביא היום את הצעת חוק למניעת הסתננות (הוראת שעה), התשע"ג 2013, ואת הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה),

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מדובר בשתי הצעות חוק השלובות ומשלימות זו את זו, ועל כן אציג אותן יחד. הצעות חוק אלו, שיזמה הממשלה ואשר הגיעו לוועדת הפנים, מוצעות כהוראת שעה ונועדו להביא להקטנת הכדאיות הכלכלית שבהסתננות, ועל-ידי כך לצמצם את התמריץ להסתננות לישראל, וכן לעודד מסתננים לצאת מישראל. שתי הצעות החוק אושרו בקריאה ראשונה בכנסת השמונה-עשרה, ולאחר כמה ישיבות בוועדת הפנים אף אושרו להנחה לקריאה שנייה ושלישית. אך בשל התפזרות הכנסת ויציאתה לפגרת הבחירות, לא הסתיים הליך החקיקה במליאת הכנסת. הכנסת התשע-עשרה החליטה להחיל על הצעות החוק דין רציפות, והן אושרו שוב בוועדת הפנים. בהצעת החוק למניעת הסתננות מוצע לקבוע איסור על הוצאת רכוש וכספים של מסתנן מחוץ לישראל. איסור זה יחול על מסתנן כל עוד הוא שוהה בישראל. יחד עם זאת, כדי למנוע מצב של שימוש במסתננים כשליחים שמוציאים עמם כספים של מסתננים אחרים, מוצע להגביל את הסכום שרשאי מסתנן להוציא מישראל בעת יציאתו ממנה לסכום השווה למכפלת שכר המינימום לחודש במספר חודשי שהיית המסתנן בישראל. ככל שיעלה הסכום שהמסתנן מבקש להוציא על סכום זה, יהיה עליו להוכיח לממונה ביקורת הגבולות כי הסכום שייך לו כדין ולא ניתן לו לצורך הוצאתו עבור מסתנן אחר. מוצע לקבוע כי נמצא על גופו, בבגדיו או בכליו של מסתנן היוצא מישראל רכוש בלי שניתן לגביו אישור ממונה ביקורת הגבולות, יהיה רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס את הרכוש האמור. על אף האיסור על הוצאת כספים על-ידי מסתנן השוהה בארץ, מסתנן כאמור יהיה רשאי להוציא רכוש אם ממונה ביקורת הגבולות התיר לו באופן חריג ומיוחד לעשות זאת, אם השתכנע כי המסתנן אינו יכול לצאת מישראל והוכחה סכנת חיים שבה שרוי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של מסתנן. על מנת למנוע מאחרים לסייע בידי מסתנן להוציא את רכושו מישראל, מוצע לאסור על כל אדם להוציא כספים מישראל עבור מסתנן. איסור זה יחול גם על גורמים פיננסיים העוסקים בהעברת כספים, כגון תאגידי בנקים, בנק הדואר ושירותי נותני מטבע.

הוא לא יחול על המסתנן אם המסתנן קיבל היתר להוצאת הכספים על-פי החריג ההומניטרי האמור לעיל, או אם הוא קיבל היתר להוצאתם לאחר שיצא מישראל, ובלבד שהכספים המגיעים לו מגיעים לו כדין וטרם שולמו לו.

מוצע לקבוע כי דינו של מסתנן המוציא רכוש מישראל שלא כדין יהיה מאסר שלושה חודשים, או הקנס הקבוע בסעיף בחוק העונשין. דינו של אדם המוציא רכוש בעבור מסתנן יהיה חמור יותר, מאסר שנה, או הקנס הגבוה מבין אלה: פי-שניים משווי הרכוש שהוציא מישראל, או הקנס הקבוע בחוק העונשין. בשל החשיבות הרבה ביישום החוק החליטה ועדת הפנים בראשותי להקדים את מועד תחילתו של החוק לשלושה חודשים מיום פרסומו,

גם בברכתו של שר הפנים גדעון סער, וכן לקבוע כי שר הפנים ולא שר האוצר יגיש את התקנות המאפשרות את יישומו של החוק לאישור הוועדה כבר בתוך 60 ימים מאישור המליאה. הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה) באה בהמשך להצעת חוק למניעת הסתננות שאותה תיארתי כעת, ומציעה לקבוע את העבירה של הוצאת כספים מישראל עבור מסתנן כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, באמצעות הוספתה לרשימת העבירות שבתוספות הראשונות לחוק זה. הוספת העבירה לרשימת עבירות המקור תאפשר לייעל את האכיפה, מכיוון שהדיווח שיימסר לרשות להלבנת הון על פעולות בלתי רגילות יאפשר העברת מידע ממוקד מהרשות לרשות החקירה. כמו כן יחולו בעניין זה הסדרי חילוט המאפשרים חילוט רכוש בשווי הרכוש שנעברה בו העבירה, הרכוש ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לביצוע העבירה. ההסדר בהצעת חוק זו מוצע כהוראת שעה לתקופה של שנה, וזאת בשל הצורך לבחון את יעילות החלת משטר איסור הלבנת הון על עבירה כאמור. בתקופה זו יימסר לוועדת הפנים והגנת הסביבה דיווח מפורט בדבר אופן יישומן של הוראות החוק אחת לשישה חודשים. להצעות חוק אלה מצורפות הסתייגויות. על כן נבקש שהכנסת תדחה את ההסתייגויות ותתמוך בהצעות החוק לקריאה שנייה ושלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. הטיפול במסתננים הוא לא טיפול קל, הוא מורכב ורגיש. אנחנו, כמדינה, יש לנו אחריות לאזרחינו. עניי עירך קודמים. אנחנו רואים את החיים של תושבי דרום תל-אביב, ערד ואילת, והתפקיד שלנו בראש ובראשונה הוא לדאוג לאינטרס הציבורי. אני מבקשת בהזדמנות זו להודות באופן אישי לשר הפנים גדעון סער, שנכח בישיבות, שבא באופן אישי, נתן תגובה ותשובה על כל הסתייגות, לא התחמק משום שאלה קשה של אופוזיציה, והבהיר כיצד בעצם החוק הוא גם מידתי, הוא גם חוקתי והוא גם מגן על האינטרס הציבורי שלנו כמדינה להגן על תושבי מדינת ישראל. אילולא הגיע השר לישיבות האלה וישב באופן אישי במשך שעות, אף שאנחנו לא רגילים ששר מגיע להציג חוקים מסוג זה, הוא הגיע משום חשיבות החוק. אני רוצה להודות לך, כבוד השר, על המאמצים שעשית ועל המעורבות האישית שלך בהבאת הצעות אלה לאישור המליאה. אני רוצה להודות גם לצוות הוועדה בראשותה של יפה,

ליאת ורחלי,

היועץ המשפטי, לגלעד ולאורטל על הטיפול המסור בהבאת הצעות חוק אלה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. תודה רבה לכם. אני מודה מאוד לחברת הכנסת מירי רגב, יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. כפי שאמרנו, אנחנו פותחים בהצגת ההסתייגויות. הדוברים הראשונים יהיו, חבר הכנסת דב חנין,

אחריו, חברי הכנסת מוחמד ברכה, תמר זנדברג וזהבה גלאון, ועל ההמשך אנחנו נכריז. בבקשה, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, תודה לך, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, הסוגיה של מבקשי החיים מאפריקה היא אחת הסוגיות הקשות והכואבות ביותר שקיימות בחברה הישראלית. זו סוגיה של משבר. אותם אנשים שמגיעים לישראל וחוצים את גבול מצרים לא עושים את זה בשמחה ולא עושים את זה ברצון. רובם המכריע, רובם ככולם, מגיעים לכאן משתי מדינות, מאריתריאה ומסודאן. באריתריאה יש משטר דיקטטורי שבגללו כל מי שבורח ממנו לארצות העולם בדרך כלל זוכה להכרה של מעמד של פליט או של מבקש מקלט, בסודאן התנהלה במשך שנים ארוכות ורבות מלחמה פנימית, ועיקר האנשים שמגיעים לכאן מצפון סודאן מגיעים מחבל דארפור,

על-פי הטענות המקובלות בקהילה הבין-לאומית, הייתה מלחמת השמדה נגד חלק מהאוכלוסייה, וכתוצאה מאותה מלחמה אנשים רבים ברחו על נפשם, וחלקם הגיעו לארץ. המשברים הקשים האלה בשתי המדינות האלה, אריתריאה וסודאן, הם כמובן חלק מתופעה יותר רחבה, מהידרדרות יותר קשה שקיימת גם במקומות אחרים באפריקה, אבל אלה שתי הדוגמאות הקשות, הקיצוניות והנוראות ביותר, ומהן מגיעים האנשים שנמצאים היום באזורי דרום תל-אביב ובאזורי פריפריה אחרים של החברה הישראלית. אנחנו נציין מחר בכנסת, אדוני היושב-ראש, את יום הסביבה. אחת התופעות המרכזיות ביום הסביבה היא משבר האקלים. תמיד שואלים אותי, כשאני נותן הרצאות על משבר האקלים, מה זה אומר אצלנו, ולפעמים אומרים לי: טוב, זה דפוס המשקעים שמשתנה, פחות גשמים. ואני אומר להם: אם אתם רוצים לראות איך נראה משבר אקלים אפשר לנסוע לתחנה המרכזית בתל-אביב ולראות את ההמונים שנמצאים שם, על המדרכות, אותם אנשים שברחו מארצות שבהן יש משבר פוליטי ודיקטטורות צבאיות, אבל הכול על רקע של הידרדרות מרחיקת לכת בתנאים הסביבתיים של הארצות האלה. אם לפני 100 שנה, בתחילת המאה ה-20, במזרח אפריקה הייתה בצורת אחת לעשר שנים, היום אנחנו מדברים על בצורת אחת לשנתיים. אז ברור שנוצרות מצוקות, נוצרים מתחים, נוצרות מלחמות על משאבים, על משאבי מים, על משאבי מרעה, דברים מידרדרים למלחמות, כמו שאנחנו רואים את המלחמה הקשה, את המלחמה האיומה שמתנהלת בסודאן.

אנחנו רואים את דמותו של משבר האקלים בחברה הישראלית לא בצורה סביבתית ישירה, אלא בצורה חברתית, כי כמו כל שאלה סביבתית, תמיד הביטוי שלה הוא ביטוי חברתי, ותמיד הקורבנות שלה הם האנשים המוחלשים ביותר. אבל אין ספק שמכל ארצות אפריקה, שתי ארצות שבהן, כך הקהילה הבין-לאומית מכירה, אנשים אכן מוכרים בזכותם לברוח, להימלט על חייהם ולהגיע למקומות אחרים ולקבל הגנה, הן אריתריאה וסודאן. האנשים האלה שמגיעים לישראל, מה בעצם עושה אתם מדינת ישראל? הם עוברים את הגבול, אז בדרך כלל היו מעלים אותם לאוטובוס, מעבירים אותם לאיזשהו מחנה מעצר, אחרי איזשהו זמן מחנה המעצר היה מתמלא, מעלים אותם לאוטובוס נוסף, מסיעים אותם לתחנה המרכזית בתל-אביב, שם שערי האוטובוס נפתחים, מורידים אותם מהאוטובוס, ובזה נגמר טיפולה של המדינה באנשים האלה. ואז נוצרה במהירות רבה, באזורים המוחלשים ביותר של החברה שלנו, וקודם כול באזורי דרום תל-אביב, מציאות קשה של ריכוז עצום של אלפים רבים של מבקשי חיים, מבקשי מקלט, פליטים, תקראו להם בכל שם שתרצו, שנמצאים ברחובות הערים, בשכונות שהן ממילא שכונות עניות, שכונות שממילא יש בהן בעיות חברתיות, ונוצרה שם מצוקה מאוד מאוד קשה. אני נמצא הרבה מאוד בשכונות האלה, ואני רואה את המצוקה של התושבים שם, המצוקה גם של אותם אנשים שהגיעו מאפריקה, וגם של אותם אנשים שחיו בשכונות האלה קודם לכן, והשכונות האלה הפכו בגדול לסוג של שטח הפקר אחד גדול. אני מבין את המצוקה הזו. אמרה פה חברת הכנסת מירי רגב: עניי עירך קודמים. בואו נטפל בעניי עירנו, בואו ניתן פתרונות אמיתיים למצוקות הקשות של שכונות דרום תל-אביב ושל הפריפריה, בואו ניתן פתרונות אמיתיים לאנשים האלה שגרים בשכונות האלה. הפתרונות האמיתיים האלה לא עוברים דרך גזירות בלתי אפשריות על אותם מבקשי חיים מאפריקה.

כפי שאני אראה בדברים שלי, אתם רק תקשו את המצב, אתם רק תחמירו את המצב, גם של תושבי השכונות בדרום תל-אביב, התושבים המקוריים של השכונות בדרום תל-אביב. עמיתי חברי הכנסת, זוהי עמדתה הרשמית של ממשלת ישראל, שבמצב הדברים הקיים היום, אי-אפשר, ישראל לא יכולה, אסור לה, להחזיר פליטים מבקשי מקלט, מבקשי חיים, לאריתריאה ולסודאן. האנשים האלה נמצאים כאן, בישראל. כל עוד הם נמצאים כאן, בישראל, צריך לאפשר להם לחיות. לאפשר להם לחיות זה אומר לאפשר להם לעבוד ולהתפרנס,

לא רק העמדה שלי, זו גם העמדה של משטרת ישראל, זו גם העמדה של גורמי המקצוע. אל תמשיכו את המדיניות שמרכזת אותם בשכונות המוחלשות ביותר של תל-אביב. פזרו אותם בארץ, תיצרו תוכניות העסקה. אדוני שר הפנים, תסגרו את הדלת המסתובבת, תפסיקו לחלוטין לייבא עובדים זרים לישראל. אין צורך בעובדים זרים חדשים. תחתכו את כל הקופונים, תפסיקו את כל הקופונים של סוחרי האדם שמייבאים כוח-אדם זול לישראל, ותאפשרו לאותם מבקשי חיים מאפריקה לעבוד בסיעוד, ולעבוד בחקלאות, ולעבוד בבנייה. אנחנו שמענו פה בכנסת למשל את נציגי ענף הרפת,

שהם מוכנים להעסיק 7,000 8,000 עובדים בענף הרפת, לתת להם הכשרה חקלאית ולהעסיק אותם. תפנו את מקומות העבודה הפנויים, שאותם אתם נותנים היום לעובדים זרים, ואני קורא כל הזמן בתדהמה את הדרישות של התאחדות הקבלנים לעוד עובדים זרים ולייבוא עוד עובדים זרים. אל תייבאו עובדים זרים, תסגרו את הדלת המסתובבת הזאת, תפסיקו לייבא עובדים זרים. יש הרבה אנשים היום שנמצאים בישראל, שאתם, ממשלת ישראל, אומרים שאי-אפשר לגרש אותם. תנו להם לעבוד במקום אותם עובדים זרים, תפתחו להם אפשרות של תעסוקה הוגנת וראויה, פזרו אותם בארץ, תפסיקו את הריכוז שלהם בתל-אביב. אבל במקום ללכת על פתרונות שייתנו מענה לבעיות, הממשלה ממשיכה בכיוון שהוא גם פופוליסטי, הוא גם מתלהם, הוא גם לא נותן פתרונות והוא גם מסוכן. והצעת החוק שלפנינו, עמיתי חברי הכנסת, היא דוגמה מובהקת של חקיקה רעה כזאת. מה בעצם אומרת הצעת החוק? הצעת החוק אומרת שישראל תמנע ממי שמוגדר מסתנן, אותם אנשים שעוברים את הגבול בצורה לא חוקית, להעביר, להוציא מישראל את הכסף, את הכספים שהוא צבר לעצמו ואת הרכוש שהוא צבר לעצמו. ההצעה הזאת היא גזירה בלתי אפשרית, והיא גזירה בלתי אפשרית בכמה רמות. קודם כול, היא תוביל להחמרה במצבם של האנשים האלה, זה ברור. היא פוגעת בזכויות יסוד שלהם. היא פוגעת בזכות היסוד שלהם, שמוקנית לכל אדם, על-פי החוקים שלנו, של חופש קניין, והיא פוגעת בזכות הזאת בצורה לא מידתית, שאיננה תואמת את ערכיה של מדינת ישראל. לכן אני אומר כאן, מעל במת הכנסת, אף שהדיון בכנסת איננו דיון משפטי, אלא דיון ציבורי ועקרוני, אני אומר שלי יש ספק גדול, ספק כבד, בעצם חוקיותה של הצעת החוק הזאת שאנחנו מתבקשים לאשר היום בקריאה שנייה ושלישית. עמיתי חברי הכנסת, אם כן, עניינה של הצעת החוק הזאת לחסום את היכולת של אותם מבקשי מקלט, אריתריאים וסודאנים ברובם המכריע, שאינם מורחקים מישראל ושאי-אפשר, שאסור להרחיק אותם מישראל, שממשלת ישראל, כמו שרק השבוע למדנו שוב בבג"ץ, ממשלת ישראל אפילו לא בוחנת ברצינות את בקשות המקלט שלהם, לא של האריתריאים ולא של הסודאנים. הצעת החוק מבקשת לחסום את היכולת שלהם להוציא כספים, או להוציא רכוש,

גם את היכולת שלהם להוציא כספים ולהוציא רכוש כאשר הם כבר רוצים לעזוב את הארץ. מה הרציונל של הצעת החוק? הרציונל של הצעת החוק הוא שכביכול כל אותם אנשים באים לארץ כדי, יש להם תמריצים כלכליים, כי זה כדאי להם, וזה כאילו המנגנון שיחסום את כניסתם של מבקשי המקלט לישראל. אז הממשלה מדברת כאן בשני קולות, כי אותה ממשלה שאומרת לנו את הדבר הזה אומרת לנו גם שבשביל זה היא השקיעה מאות מיליוני שקלים בהקמתה של חומה גבוהה במיוחד בגבולות הדרום של ישראל, חומה שחסמה לחלוטין את אפשרויות הכניסה לישראל. אתם מתגאים בזה. אז אם חסמתם את הכניסה, במה אתם נלחמים בדיוק? אם חסמתם את הכניסה, מנעתם את התמריץ, אז על מה אתם נלחמים? אם השקעתם כל כך הרבה כספים בבניית חומה כל כך גבוהה וכל כך משמעותית לאורך כל הגבול הדרומי, אז חסמתם את הכניסה, אז הצלחתם, אז למה אתם בעצם צריכים בכלל את המנגנון הזה? התכלית של הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, לטעמי, לחלוטין איננה מתגשמת. אם המטרה של הצעת החוק היא לעודד יציאה של אותם מבקשי חיים, של אותם מבקשי מקלט, של אותם פליטים, שנמצאים בישראל, לעודד יציאה שלהם מישראל, אז אתם משיגים בדיוק את המטרה ההפוכה. ההגבלות שאתם מטילים על הוצאת כספים ורכוש גם בעת היציאה מישראל הן חתירה מובהקת מתחת לתכלית ומתחת למטרה, שהאנשים האלה ירצו בסופו של דבר לעזוב את ישראל. אתם לא מאפשרים להם לעזוב את ישראל עם הכסף שהם חסכו, אם הם הצליחו לחסוך כסף. אתם לא מאפשרים להם לקחת מישראל את הרכוש שהם צברו. אתם לא רוצים שהם יעזבו את ישראל, כי אחרת הייתם מאפשרים להם לעשות את זה.

גברתי היושבת-ראש, מתעלם לחלוטין ממציאות שקיימת בשטח, ושרק מי שמנותק לגמרי מהמציאות יכול להתעלם ממנה. אנחנו כבר היום נמצאים במצב שבו יש בנקים עברייניים שדרכם ובאמצעותם בין היתר גם מבקשי חיים מאפריקה, וגם אחרים, מעבירים כספים לחוץ-לארץ. אתם בעצם בהצעת החוק הזאת הרי לא תמנעו מאנשים להשיג את אותם כספים שהם משיגים, והם גם לא יתרמו אותם מרצונם לקופת המדינה. אתם בעצם הופכים את כל התחום הזה, את כולו, לתחום עברייני.

בהצעת החוק הזאת, יוצרים, בדיוק כמו חוק היובש בארצות-הברית, מערכת שתהיה מערכת בנקאית מקבילה, עבריינית, של שוק שחור, שדרכה אותם אנשים שיש להם כסף וירצו להעביר את הכסף הזה לחוץ-לארץ יעבירו אותו לחוץ-לארץ. אם המטרה היא לצמצם עבריינות, אז החוק הזה הוא דרך המלך של תגבור העבריינות. ומה שבעצם נותר, כאשר אנחנו שוללים את המטרה של ההרתעה, כי אמרנו, אין צורך בהרתעה, בניתם חומה, אם אנחנו שוללים את המטרה של עידוד היציאה, כי אנחנו אומרים בדיוק ההפך, אתם מונעים יציאה, לא רק שאתם לא מעודדים יציאה, אתם מונעים יציאה של האנשים האלה מישראל. אם המטרה הייתה להיאבק בעבריינות,

החוק הזה מחזק עבריינות, מעודד עבריינות, יוצר בנקאות עבריינית, מערכת של בנקאות עבריינית. אז מה נותר לנו? מה שנותר לנו מהצעת החוק הזאת זה שלילת הזכות של אדם, שברוב המקרים, כמו שאמרתי, אין שום אפשרות או כוונה או זכות להרחיקו מישראל, לסייע לקרוביו, לסייע לעתים למי שמטפל בילדים שלו, או בהורים החולים שלו, בכסף המועט שהוא הצליח להרוויח מעמל כפיו.

זו פגיעה בזכות הקניין, באוטונומיה של אותם מבקשי מקלט.

עמיתי חברי הכנסת, זה קודם כול פגיעה באנושיות שלנו, בנורמות שלנו, בהתייחסות שלנו לעצמנו. אנחנו לא רק מדברים על התעללות באנשים אחרים, אנחנו מדברים על התנכרות מוחלטת לכל הציוויים המוסריים הבסיסיים ביותר של התייחסות לאנשים שהם פליטים ומבקשי מקלט. הדבר הזה הוא חמור ומסוכן מכיוון שהוא פוגע בכל נורמה מוסרית. אנחנו פוגעים בנורמה המוסרית הזאת גם, וזה כואב במיוחד לומר את זה, כמי שבעצמנו הרי היינו פליטים ומבקשי מקלט לאורך המאה ה-20. אנחנו היינו אלה שבמאה ה-20 ברחנו על נפשנו,

דודינו, מכל מיני ארצות. ואנחנו היינו מבקשי מקלט בכל מיני מקומות בעולם. ואנחנו באנו, בצדק, בביקורת על אלה שלא נתנו לנו התייחסות אנושית ולא נתנו לנו יכולת לחיות במקומות שאליהם הגענו. יותר מזה, גברתי היושבת-ראש, את בוודאי מכירה היטב את המקורות שלנו. אין ציווי שחוזר יותר פעמים בתורה שלנו מאשר החובה שלנו לאהוב כמונו את הגר שגר בשערינו.

לא בלשון "מי שהתגייר", אלא מי שאיננו יהודי, מי שאיננו בן עמנו ושחי אתנו, שנמצא אתנו. איפה המחויבות שלנו לנורמות האנושיות? איפה המחויבות שלנו לנורמות היהודיות? איפה המחויבות שלנו לנורמות של המשפט הבין-לאומי? יש אמנה לגבי פליטים.

ישראל הייתה אחת מהחותמות הראשונות על האמנה בדבר מעמדם של פליטים. אנחנו היינו מיוזמי האמנה בדבר מעמדם של פליטים שבעצם נוצרה בעקבות השואה של יהודי אירופה ומלחמת העולם השנייה. לאן נעלמו כל הדברים האלה במהלך הדרך? עמיתי חברי הכנסת, התוצאה של החקיקה הבלתי-אנושית הזאת לא תהיה הפסקה של העברה של כספים לחוץ-לארץ, אלא פיתוח של שוק עברייני ונצלני של העברות כספים בלתי חוקיות תמורת דמי תיווך מופקעים, פגיעה קשה בשכרם וגנבה של שכרם של אותם מבקשי מקלט על-ידי ספסרים ועל-ידי גורמים נצלניים אחרים. הצעת החוק הזאת במקורה עסקה באיסור על הוצאת כספים מישראל. אבל בעת הדיונים בהצעה הממשלה ביקשה גם לאסור הוצאת רכוש. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה נוספת על כל הבעיות שתיארתי עד עכשיו. הטעם המעשי לדבר הזה הוא הניסיון של רשות האוכלוסין וההגירה להשתחרר מהחובה שלה לטפל באותו ציוד רב שמבקשי מקלט ופליטים שגורשו השאירו אחריהם. אז במקום, לפחות, לאחר שאנשים מגורשים, ולפעמים במקרים רבים לא יכולים לקחת אתם את הציוד לטיסה, במקום שישלחו את הציוד הזה, את הרכוש הזה אחריהם, כמו שאגב היה בעבר, ורשות האוכלוסין וההגירה בעבר גם התחייבה לשלוח את הרכוש אחריהם, עכשיו החליטו פשוט לחלט גם את הרכוש הזה יחד עם הכספים. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לעבור בקצרה על ההסתייגויות העיקריות שלנו בחוק שהן הסתייגויות מאוד ענייניות. אנחנו מנסים להפוך את החוק הזה לחוק רע פחות: אנחנו מנסים לגרום לכך שלפחות מי שהגיש בקשה למעמד פליט או מי שהודיע לנציבות האו"ם לפליטים על כוונה להגיש בקשה לפליט, כי ישראל הרי לא מקבלת את הבקשות למעמד פליט בכלל לגבי אריתריאים וסודאנים, על אלה, למשל, החוק הזה לא יחול. אתם רוצים לפגוע בפליטים? אתם אומרים שאתם לא רוצים לפגוע בפליטים, אז בואו נחריג אותם מהחוק הזה. אנחנו דורשים בהסתייגויות שלנו, למשל, לאפשר לאותם אנשים שמעקלים להם את הרכוש הזדמנות לטעון את הטענות שלהם. אפילו זה אין בחוק. לא מאפשרים לאנשים להשמיע את טענותיהם, לא מאפשרים להם את יומם בדין לפני שמחלטים את הרכוש שלהם, הזדמנות לטיעון, מנגנוני בקרה בסיסיים על אותה פעולה קשה וקיצונית של החרמת רכוש שנעשית על-ידי הממונה על

הגבולות. אני מציע לכם, עמיתי חברי הכנסת, לקרוא בתשומת לב את ההסתייגויות שאנחנו הצענו, ולא להצביע בהינף יד על הצעת החוק הממשלתית כפי שהיא באה לפניכם. אני גם רוצה לציין, גברתי היושבת-ראש, שגם חברי כנסת ממפלגות שונות שהשתתפו בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולא מסכימים עם עמדותי בסוגיות הכלליות שאני הצגתי כאן קודם, הביעו ספקות מאוד קשים, מאוד כבדים ומאוד רציניים ומאוד אמיתיים לגבי המנגנונים הדרקוניים שהצעת החוק הזאת מציעה. חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, חברי כנסת שבאמת ניסו לגשת לסוגיה הזאת מעבר לשאלות הכלליות של הוויכוח, מה עושים עם אותם מבקשי מקלט מאפריקה, ניסו לגשת לסוגיות האלה בצורה עניינית ולבדוק את המנגנונים באופן אובייקטיבי ושקט, לשחרר את הדיון שלנו מאותה אווירה של התלהמות שמקדשת את כל האמצעים בדרך המטרה הפסולה של אותה מלחמה במבקשי חיים באפריקה.

אני מסיים, גברתי. אני רק רוצה להגיד משפט אחד על החוק השני שגם אותו כרכו לנו בכפיפה אחת עם החוק הזה, וזה גם החיבור לאיסור הלבנת הון, שזה פשוט לעשות פלסתר את כל המנגנונים שאנחנו אימצנו בכנסת למאבק בהלבנת הון. אנחנו בכנסת, אחרי הרבה התלבטויות, אישרנו מנגנונים מיוחדים כדי להיאבק בתופעה מיוחדת ספציפית של הלבנת הון. מה הקשר בין זה לבין אותם מבקשי מקלט מאפריקה? איך אתם משתמשים במנגנונים שנועדו למטרה המיוחדת של הלבנת הון? אתם עושים שימוש לרעה בכלים של החקיקה, אין מילה אחרת. אתם פוגעים בתכלית החקיקה. מה שאישרנו נגד הלבנת הון אנחנו לא יכולים עכשיו להרחיב לכל מיני דברים אחרים פשוט כי הקואליציה החליטה שזה מתאים לה ברגע הזה.

עמיתי חברי הכנסת, אני מציע להתנגד לחוק הזה, אבל גם במידה שהוא עובר, לאמץ את כל ההסתייגויות שלנו, של חברי ממרצ, של חברי ש"ס, יהדות התורה והחברים האחרים, כדי שהחוק הזה יהיה קצת פחות זוועתי ממה שהבאתם לנו. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין.

עד שחברת הכנסת זנדברג עולה אני מבקשת לומר משהו לחברי חברי הכנסת. כשאני יושבת פה למעלה, אני באמת לא רוצה לצאת צדקנית, זה נראה מאוד לא נעים. אחד מהחברים שלנו מדבר, ואנשים עומדים עם הגב אליו ומדברים בטלפון. זה בית-המחוקקים של ישראל. מי שלא מתאים לו עכשיו, יכול לצאת החוצה. אני נשמעת כמו מורה. תודה רבה. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג. גברתי היושבת בראש, תודה רבה, חברי חברות וחברי הכנסת, אנחנו מקיימות כאן דיון משולב בשני חוקים שלכאורה הנושא שלהם קשור, אבל התוכן של החוקים עצמם לאו דווקא קשור,

או שזה שימוש חדש בשפה? אם הייתי מדברת בלשון זכר היית שואל למה הנשים לא כלולות בשפה? לא הייתי שואל. בסדר, אני בעדך. תודה. נדמה לי שמעל שני החוקים האלה אפשר לשים כותרת אחת: חוקי הרצחת וגם ירשת וגם כלאת. יש משהו משותף לשתי הצעות החוק האלה. שתי הצעות החוק טוענות, או שמענו בטיעוני נימוקי הפתיחה ובטיעוני הממשלה, שהן עוסקות במהגרי עבודה. אבל בפועל וכפי שעולה מנוסח הצעות החוק עצמן, הצעות החוק האלה עוסקות במבקשי מקלט.

מכיוון שהרי מהגרי עבודה, לרבות מהגרי עבודה לא חוקיים שלא נושאים רישיונות, שמאבדים את הרישיונות שלהם בדרך זאת או אחרת, הם נכלאים במשמורת ומורחקים מישראל. כאן מדובר במה שנקרא "מסתננים", כלומר, אנשים זרים שנכנסים לישראל באופן לא חוקי, ובמבקשי מקלט, שבגלל מדיניות שאימצה ממשלת ישראל, שלא מרצונה, דרך אגב, מדיניות שהיא התחייבה עליה בבג"ץ, מדיניות שנקראת אי-הרחקה, אותם זרים נמצאים כאן ואפילו רשאים לעבוד. ועכשיו, מה מבקשות שתי הצעות החוק האלה לעשות? ההצעה הראשונה, מה שנקרא חוק המסתננים או חוק ההסתננות, מבקשת להכניס את האנשים האלה לכלא בפרוצדורה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים בתור מה שנקרא מעצר מינהלי ללא משפט, ללא אפשרות להגן על עצמם, באופן שהוא כמובן לא דמוקרטי. הוא מאוד חריף, הוא מאוד לא מידתי, כשהיה אפשר אולי לחשוב שאמצעי כל כך חריף הוא מידתי אל מול שטף נוראי של כניסה לישראל, שכולם מסכימים שכבר לא קיים בגלל הגדר. אז את זה נשים את זה רגע בצד. הצעת החוק השנייה מבקשת לעשות עוד דבר חמור ביותר, והוא לגנוב את כספם ואפילו את רכושם של אנשים שנמצאים כאן, והם כאמור מבקשי מקלט, כלומר אנשים שנסו על נפשם והגיעו לישראל בנסיבות קשות וחמורות. ואת כל זה, את כל הדברים החמורים האלה, מדינת ישראל מבקשת לעשות בעודה נאחזת כמעט בכוח, כמעט בצורה נואשת, בהתעקשותה שלא לאמץ מדיניות הגירה כוללת, שהרי מדינת ישראל, אנחנו יודעים שבמסגרת הגלובליזציה, שזה הרבה פעמים תנועה של הון, אבל הרבה פעמים גם תנועה של בני-אדם, גם מבקשי מקלט וגם מבקשי עבודה מגיעים למדינות כמו ישראל, שהיא מדינה מערבית, שהיא מדינה מפותחת. ומה שעושות הרבה מדינות בעולם, ודרך אגב, לאו דווקא,

לאו דווקא מרצונן החופשי, באופן וולונטרי, אלא כתוצאה מאמנות שכל המדינות חתומות עליהן, היא אומרת כמה אנשים מבקשי עבודה המדינה יכולה לקלוט, וגם על-פי סקטורים, כמה מבקשי מקלט בכוחנו וביכולתנו לשאת במסגרת יכולתנו הכלכלית, החברתית וכו', וליתר לסרב. ואלה שנמצאים כאן גם בהחלט אפשר ואפילו נחוץ להעביר אותם תהליך של לגליזציה במקום מדיניות הדלת המסתובבת, שבמסגרתה אנחנו מתעמרים באנשים שכבר נמצאים כאן בעודנו מעניקים רישיונות מדי חודש בחודש למהגרי עבודה חדשים, פשוט להכשיר לעבודה את מבקשי המקלט שנמצאים כאן, שגם ככה מדינת ישראל התחייבה לבית-המשפט שלא להרחיק אותם וגם לתת להם לעבוד. כך שהמדיניות הזאת צועקת אבסורד מכל כיוון. אבל במקום זאת, כשנבחן את בקשות המקלט שישראל דנה בהן ואישרה, אז בכמה בקשות מקלט ישראל דנה בשנים האחרונות?

וכמה בקשות מקלט אישרה ישראל בשנים האחרונות?

כך שנדמה לי שהמספר הזה מעיד יותר מכול על הכוונה האמיתית שמאחורי הצעות החוק האלה, שבאמת אין דרך אחרת להגדיר אותן מאשר, הרצחת וגם ירשת וגם כלאת.

תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג.

הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר,

הכנסת הזאת או הייתי צריכה לומר הממשלה הזאת, מתעלה על עצמה ביוזמות החקיקה שהיא מביאה. אנחנו דנים בדיון משולב בשתי הצעות חוק: הצעת החוק למניעת הסתננות והצעת החוק לאיסור הלבנת הון. סליחה שנייה, חברת הכנסת גלאון. חבר הכנסת דרעי, אני רוצה לומר לך שבשבילי זה כמו ארון קודש פה. להפנות לו גב זה לא כבוד.

בבקשה. חברי חברי הכנסת, אנחנו דנים עכשיו בשילוב של שתי הצעות: הצעת חוק למניעת הסתננות והצעת חוק לאיסור הלבנת הון, והיה חסר לי רק גם השילוב של הצעת חוק או הפקודה למניעת טרור. עוד רגע גם את הפקודה למניעת טרור יביאו באותה הצעה. השתגעתם? זה מה שעושה חברה מתוקנת? לא מספיק שכולאים את מבקשי המקלט במתקן כליאה, כ-2,000 איש או קצת יותר נמצאים במתקן כליאה? זו אחת החרפות שמכתימות את ספר החוקים הישראלי שהכנסת הקודמת העבירה. אתמול בעתירה לבג"ץ כבר החליטו אולי להעביר אותם למדינה שלישית עלומה, כאילו מדובר באיזו סחורה עוברת לסוחר שרק מעבירים אותה מיד ליד או ממדינה למדינה. ועכשיו הכנסת מתבקשת לאשר הצעה נוספת שמספסרת בכסף של פליטים מבקשי מקלט. זה מה שעושה ממשלה מתוקנת? מעודדת ספסרות בשוק השחור בכספי מבקשי המקלט? לאן הגענו? איך התבהמנו באופן הזה? אנחנו מדינה שפליטים היינו, שאזרחיה פליטים היו. כך אנחנו מקבלים מבקשי מקלט? כולאים אותם, משפילים אותם, עוצרים אותם, אף אחד לא יודע מה קורה אתם שם בנגב, בדרום, ועכשיו גם מבקשים לחמוס את הכסף שהם הרוויחו ביושר, כסף שהם הרוויחו ביושר והם מבקשים להעביר לבני-המשפחה שלהם העניין של הכסף, נכון, שהם לא יוכלו להוציא אותו החוצה. אף אחד לא לוקח את זה מהם. אם הם יצאו מכאן הם ייקחו את הכסף אתם. אז מי חומס את כספם? אז מי חומס את כספם? אפשר, אפשר, אפשר. אם הם עוזבים הם לוקחים את הכסף, אני אסביר לך מי חומס את כספם. אדוני השר, אני אסביר לך. אני אסביר לך. יש כאן שתי סוגיות, אדוני השר.

זכותו של כל אדם להחליט איזה שימוש הוא עושה בכסף שלו ומתי. הם עובדים כאן מבוקר עד לילה בסכומים משפילים, בעבודות, רק שנייה, רגע. בעבודות הכי בזויות. הם באו לכאן כי הם רוצים לכלכל את המשפחה שלהם שנשארה מאחור, ומחליטים, ומדינה מחליטה עבורם מתי ואיך הם יוציאו את הכסף? אנחנו הרי יודעים,

אבל האם הם באו בתור פליטים או באו כדי לכלכל את משפחתם? אני אגיד לך בתור מה הם באו. הם באו כמבקשי מקלט. אבל אתה יודע למה אין מענה על השאלה שלך, השר שלום? כי אם היית שומע את הדברים של חברת הכנסת זנדברג, לא, לא שמעת. אל תענה לי, תקשיב לי רגע.

הממשלה הזאת, או הממשלות לדורותיהן,

אי-אפשר להפיל את זה על הממשלה הזאת, לא עושים בדיקה פרטנית של מבקשי מקלט. עושים מין האשמה קולקטיבית. כל אלה שהגיעו, הרי הם כולם מסתננים, הם כולם מהגרי עבודה. אף אחד לא חושב, אולי קורה משהו בדרום-סודאן, באריתריאה. אמרה חברת הכנסת זנדברג: מכל אלפי הבקשות, מכל אלפי הבקשות להכרה כפליטים, בקשה אחת הוכרה. בכלל לא בודקים אותם. יש כאן תחושה שמתייחסים לכולם כאל מסתננים, כולם רק באו לכאן, וכשכבר הם כבר הגיעו ונניח שהם הגיעו בדרך לא חוקית, והממשלה אפשרה להם להישאר כאן. הרי מה עשו אתם? זרקו אותם בדרום העיר, פיזרו אותם במקומות המוחלשים, והם עובדים בעבודה הכי בזויה שיש. עכשיו באה המדינה ואומרת להם: אתם עובדים. אנחנו מאפשרים לכם הרי לעבוד, אנחנו מאפשרים לכם לעבוד, אבל את הכסף שלכם,

אתם תחליטו עבור עצמכם? אנחנו נחליט עבורכם. איפה זה נשמע, אדוני השר? איך זה מתקבל על הדעת? עוד נקודה שאני רוצה להגיד לך, להסב אליה את תשומת לבך. חלק גדול מאותם אנשים שמבקשים להגיע לארץ עוברים דרך חתחתים. זה קשה, זה קשה להגיע לכאן. זה לא חוקי, אנחנו יודעים. זה קשה, וחלק מהם נעצרים, נאנסים, נחטפים, מוכים. אנשים רוצים לשחרר, להשתמש בכסף הזה ככופר כדי לשחרר את בני-המשפחה שלהם. מה אומרת להם המדינה? מה פתאום שתשחררו אותם? מה אכפת לנו מהם בכלל? הכסף שלכם נשאר כאן. אני אומרת, חברי חברי הכנסת, למה זה כל כך מטריד, ועוד השילוב הזה עם החוק לאיסור הלבנת הון? איך בכלל אפשר לשלב את הדברים האלה? למה אני כל כך מוטרדת? אנחנו רואים כאן תפיסה ממשלתית, מדיניות ממשלתית שהייתה אחראית לה גם הממשלה הקודמת, אבל שום דבר לא משתנה. הממשלה משתנה ואותה מדיניות ואותה חקיקה מחפירה, שלא מתחשבת בזכויות האדם של בני-האדם. גם אם הם מבקשי מקלט, גם אם הם פליטים, גם אם הם מהגרי עבודה, זכותם של אנשים, אחרי שהם כבר מרוויחים את הכסף הזה בדוחק, לעשות בכסף שלהם כרצונם, ולא שמדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית, נאורה, את כבשת הרש מבקשת לגזול מהם. תודה רבה. אני עדיין לא מצליח להבין מה גוזלים מהם. תסבירו לי, מה גוזלים מהם? לא לוקחים מהם את הכסף. זה סוג חדש של רווחים כלואים. הפוך על הפוך. סליחה, זה זמן דיבור של סגן השר מיקי לוי.

נכבדי השר שלום, נכבדי השר שלום, אתם מפריעים לסגן השר מיקי לוי. אני מבקש, זה לא דיון פרטי. חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה. בבקשה, הסתייגות של סגן השר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להביא בפניכם את ההסתייגות הבאה: בפסקה (1) בסעיף 7א סעיף קטן (ג)(4) המוצע, במקום "שר האוצר, בהסכמת השר לביטחון הפנים" יבוא "שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובהתייעצות עם שר האוצר". לסיכום הנושא, כדי שנפשט את מה שאמרתי, אני מבקש לקבל את ההסתייגות בסעיף 5(א): במקום "שר האוצר" יבוא "שר הפנים". זה הכול. להוריד את שר האוצר מהחוק הזה. תודה רבה. תודה רבה, סגן השר. תעלה להסתייג חברת הכנסת מיכל רוזין. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמה שתיתן לי, אני, בבקשה, חמש דקות לרשותך. חמש דקות בלבד. חבל שחבר הכנסת, השר, סליחה, יצא, כי הייתי מסבירה לו,

מה הבעיה עם כך שאנחנו אוסרים על אנשים להוציא את כספם, כאשר המטרה,

לא שר הפנים שאל את השאלות, כאשר המטרה העיקרית של החוק הייתה בעצם לעצור את מה שנקרא תופעת ההסתננות לתוך גבולות מדינת ישראל. אבל מכיוון שמאז שהתחילו בתהליך חקיקת החוק בעצם קמה הגדר, שעצרה את ההסתננות לחלוטין, אפשר לומר כי בחודש האחרון כוחות הביטחון הכניסו, על דעת עצמם, תשע נשים וילדים, כלומר באמת אין כבר מעבר בגבול, חוץ מבאמת בודדים שאותם כוחות הביטחון מחליטים להכניס. המטרה העיקרית של החוק, שזה בעצם למנוע את העובדה שמגיעים לכאן אנשים כדי, על-פי טענת הממשלה, לעבוד, המטרה הזאת בעצם התייתרה לחלוטין. עכשיו מדובר על אותם אנשים שכבר נמצאים פה. ומדובר פה בענישה, ולא בפתרון. ואנחנו חייבים להפסיק לשסות אוכלוסייה אחת בשנייה, כמו שאנחנו עושים כל הזמן, תושבי השכונות נגד המסתננים, הפליטים, מבקשי המקלט, כל אחד על-פי הגדרתו. 2,000 איש היום כלואים במדינת ישראל בבתי-כלא, ללא משפט, רק כי עברו את הגבול. רק כי נכנסו לגבולות מדינת ישראל, הם יושבים בכלא, על-פי החוק, לפחות שלוש שנים. מדובר בגברים, בנשים וילדים, שנמצאים בכלא. אני חושבת שרוב אזרחי ישראל לא יודעים את העובדות האלה, לא רואים את זה בעיניים, לא מבינים מה זה אומר. רובם אזרחי סודאן ואריתריאה, מדינות שעל-פי הודעת הממשלה עצמה אין אפשרות לגרש את אותם אנשים, את האזרחים, בשל הסכנה שנשקפת להם. היה דיון אתמול, עתירה שהוגשה נגד החוק בבג"ץ. אני הייתי שם. תשעה שופטים ישבו והקשו על נציגת המדינה ושאלו אותה שאלות ענייניות חשובות מאוד, ואני חייבת לומר שלא היו תשובות מספקות. קודם כול הם העלו את שאלת המידתיות, האם אדם שנכנס למדינה,

המדינה מכירה בכך שהיא לא יכולה גם לסלק אותו, ואין לאן לסלק אותו, האם זה מידתי לכלוא אותו ללא משפט לשלוש שנים? שאלו השופטים את באת-כוח המדינה, מה עלה בגורל אלה שגירשנו? האם מדינת ישראל עוקבת? בקשר עם האו"ם? בודקת בכלל מה גורל האנשים האלה, שאנחנו פשוט מגרשים מאתנו? והדבר החשוב ביותר, שאלו השופטים, האם נעשתה בדיקה פרטנית של בקשות המקלט? ואמרה באת-כוח המדינה: שלוש בקשות נדחו, אפס אושרו. אנחנו מדברים על 2,000 כלואים היום, שלא לדבר על 8,000 הבקשות האחרות שנמצאות במשרד הפנים. ואז התבשרנו על-ידי באת-כוח המדינה, שבעצם יש בשורה חדשה: יש מדינות שמוכנות לקלוט אותם, מדינות שמוכנות לקבל, מדינת יעד ושתי מדינות מעבר מוכנות לקבל. שאלתי, הקשיתי ושאלתי, האם אותם אנשים צריכים להסכים לצאת מפה? האם מגרשים אותם, או האם זה בהסכמה? אמרו לי, לא, זה בהסכמה. איזו הסכמה? ישאלו אותם, האם אתם רוצים להיכנס לכלא, או תחזרו למדינה שלכם. זאת לא הסכמה. מי שסיפר לי את זה אמר, זה כמו שאת לא מחליטה בבוקר לקום וללכת לעבודה. אני אגיד לכם את האמת, אני כן מחליטה בבוקר לקום וללכת לעבודה, אבל בכל מקרה, אני אדם חופשי, ואני יכולה לבחור אם כן או לא. אותם אנשים שאתה מציע להם או להיכנס לכלא או לחזור למדינה שסביר להניח שתפגע בשלומם, האופציות הן די, קצת קשה לדבר על חופש הפרט בעניין הזה. בסוף שנות ה-70 נקלטו בישראל מאות פליטים ממלחמת וייטנאם. בהוראת ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, הפליטים שוכנו ביישובים שונים בארץ, ובהמשך חלק מהם היגרו למדינות אחרות וחלק נשארו כאן וקיבלו סיוע בקליטה. היו אלה שר הקליטה דוד לוי וראש הממשלה בגין שנתנו להם, גם להגיע לכאן מלב ים, גם להשתלב בשוק התעסוקה ולהפוך לגורם מאוד חיובי בחברה הישראלית. אבל הכנסת האורחים של בגין ודוד לוי שדאגו לאותם פליטים מווייטנאם, הפכה במדינת ישראל של 2013 ליחס אכזרי, משפיל ומתנכר לפליטים שמתדפקים על שערינו כיום. אין לנו מנגנון מוסדר, אנחנו לא בודקים אם מדובר בפליטים, במבקשי מקלט, אנחנו מסיתים אוכלוסיות שלמות, מוחלשות, נגדם, אנחנו לא פותרים את בעיית תושבי השכונות כי אנחנו רוצים שהם ימשיכו לצעוק חמס, כדי שתהיה סיבה לסלק ולגרש מפה אנשים שבסך הכול ביקשו לקבל חיים.

תודה רבה. יעלה חבר הכנסת עיסאווי פריג', להסתייג, ואחריו, חבר הכנסת אלי ישי. אם אתם רוצים שהוא ידבר, תקראו לו. חבר הכנסת אלי ישי לא מדבר? נכבדי, חמש דקות. בבקשה. כבוד היושב-ראש, תודה, חברים, אני רואה כאן איחוד של שתי הצעות חוק: חוק למניעת הסתננות וחוק איסור הלבנת הון. למען האמת, הרבה מהחברים דיברו על ערכים, ועל איך עם נרדף אמור להתייחס למסתננים, וכל הדברים האלה. בסדר.

ככלכלן, משך את תשומת לבי חוק איסור הלבנת הון. זה מעניין. הרי ההון השחור במדינה מסתובב מהצפון עד לדרום, וידוע. עכשיו, ידידנו שר האוצר, והצעת התקציב שמונחת, 2013 2014, גילתה את אמריקה, יש לה מאיפה ואיך להילחם בהון השחור, דרך המסתננים. המסכנים. עכשיו, אני באמת גיליתי שיש רזרבה תקציבית שלא ידענו עליה, שאמורה להיות מהכיסוי של חוק הלבנת הון. הרזרבה התקציבית הזאת, זה המיליארד של משרד הביטחון שמצאו ברזרבה. זה מאוד מעניין, כי כל הזמן

אל תדאגו, נעמוד ביעד הגירעון, 4.65%. עכשיו יש להם תשובה פחות או יותר איך עומדים ביעד הזה, ויש מקור. מצאו גורם, גורם שיכסה לנו את החלק מהגירעון הזה. צר לי מאוד שאני שומע את זה, אבל טוב לדעת. לעניין שהשר סילבן והחברים דיברו ביניהם, לגבי הכסף. אני שואל את עצמי, לפני שאני מתייחס לסוגיה הזאת, שאלתי את מיכל, ואת החברים, הם אינם כאן, אני שואל אתכם, אם המסתנן הזה היה דובר אנגלית, או שבדית, או נורבגית, איך היינו מתייחסים אליו? זה מעניין אותי. איך היינו מתייחסים אליו? קראתי סקר שהמבטא הנסבל ביותר על האוזן היהודית הצברית זה המבטא האנגלו-סקסי. זה מבטא שאפשר לחיות אתו. אבל ברגע שמדובר באפריקנים, שיש להם צבע עור שונה משלי,

כל אחד עם הסיבה שלו, שזה ברח מגורלו, אני צריך לתת להם את היחס הזה. אני שואל את עצמי, ואת כל חברי הממשלה שנמצאים כאן,

אני מדבר במעמד שאין שר, אדוני היושב-ראש, אני שואל את עצמי,

אני שואל אותך,

מה היה קורה אם המדינה הייתה קולטת 55,000 60,000 מסתננים, וקוראת להם פליטים? מה היה קורה? אני שואל, מה היה קורה? מה? אני קראתי, ואחרי שאני מסתכל, אני אומר לעצמי: הרי אתם, היהודים, עם ישראל, יש לי היסטוריה: כשאתה הולך לתורה, נכון, הרב אריה דרעי? הכנסת אורחים, איך היא אצל העם היהודי? אברהם אבינו, איך הוא בהכנסת אורחים? מצוין.

עם נרדף, שסבל, עבר מעשים בלתי נסבלים, תראה, עוד סיבה. אמנת או"ם, חוקים בין-לאומיים שהמדינה חתומה עליהם, עוד סיבה. וכל הסיבות האלה לא מאפשרות לי להתייחס לאדם בדבר פשוט? הוא מבקש: תקבע את מעמדי. אפילו להתייחס אליו, מדיניות, לקבוע את מעמדו של האיש, האם הוא פליט, לא פליט, נרדף, אפילו את קביעת המדיניות הזאת אני לא מעניק. למה?

אני שואל, למה? למה היחס הזה לזר? האם הוא יחס לזר, או יחס כי אלו באו מאפריקה? אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. מכאן אני פונה לחברים. אני יודע שזה חוק קואליציה, וחוק שיש, רק תסכם,

הסכמה עליו. אבל אני שואל אתכם, ופונה לחברים: בואו נסתכל על עצמנו לפני שמצביעים על חוק כזה. אפשר לחיות בצורה אנושית בקליטת אנשים עד שנברר את מעמדם, לגבי הכסף שגבו בעמלם, עבדו יום ולילה בשביל הכסף הזה. לייעד אותו לכיסוי גירעונות זה לא תעודת כבוד, זה בושה.

תודה, חבר הכנסת פריג'. חבר הכנסת אלי ישי, לא נמצא. חבר הכנסת יעקב מרגי, נמצא? לא נמצא. חבר הכנסת יצחק וקנין, סופר קולות, אז אנחנו נשמור לו את הזכות, אם הוא יבוא. הוא יכול להדליף תוצאות בינתיים?

חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. הוא יכול לדבר בשם כולם? הוא יכול לקבל את הכול? לא, לא. יש נאום מוכן. חבר הכנסת וקנין,

כי הוא במשימה לאומית. בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עשר דקות. אני מתקן. יש מאמר: לאו עכברא גנב אלא חורא גנב. המשמעות, העכבר הוא לא הגנב, החור הפנוי שמאפשר לו לקחת ולגנוב, זו הבעיה. אני רוצה להבין, כשנותנים לנו מוסר על הכנסת אורחים, ומזכירים לנו את העבדות שלנו במצרים, תגיד לי, אתה משווה את זה למה שקיים היום בפועל? הרי המסתננים האלה הם מסתננים בהגדרה של הסתננות. הם לא אותם המסכנים שאתה מכיר, שהיו נרדפים בארץ מוצאם ובאו למדינת ישראל. אני ישבתי בוועדות, שמעתי סקירות במשך שנתיים. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אילו הגדר הזאת לא הוקמה בזמן, והממשלה לא התעשתה בזמן ולא הקימה את הגדר הזאת, היום היינו רואים פה לפחות חצי מיליון אריתריאים, שלא יהיה פה ספק, התחילו להגיע בהמונים, במאסות של 200 ו-300 איש ליום. על איזה מסכנים אתם מדברים? על איזה נרדפים אתם מדברים? אנשים שהיו במצרים, לפי כל הסקרים, היו שם כמעט 2 מיליון בדרכם למדינת ישראל, זה רק עניין של זמן. ובסקירה האחרונה ששמעתי, לפני כמעט שנה, דיברו על 600,000 שהם בדרך למדינת ישראל, ששהו במצרים כבר שלוש, וארבע וחמש שנים. אז פתאום הם נרדפים? פתאום חייהם בסכנה? לא היה ולא נברא. זה בצד העובדתי. האם מדובר במסתננים או בדורשי עבודה? חד וחלק, מדובר בדורשי עבודה. האינטרס הכלכלי שלהם לבוא לכאן משתלם בכל מחיר, והעובדה היא שהם משלמים כופר נפש כדי להגיע לכאן. לא כי הם נרדפים, כי הם יודעים שפה הם ירוויחו עשרת מונים, הם מוכנים לשלם 4,000 דולר. ומי עשה פה את ההון השחור? השבטים הבדואיים בנגב, שעמדו משני עברי המתרס. משפחות שהיו מאחורי הגדר ולפני הגדר, לפני הגבול ואחרי הגבול, וכדי להגיע לתל-אביב היו צריכות לשלם תוספת של 2,000 דולר, ומי שהיה מגיע לאילת משלם פחות. זאת אומרת, היה תעריף לכל מסתנן שמגיע, האם הוא מגיע לאילת או מגיע לתל-אביב,

2,000 דולר הוא מוכן לשלם,

4,000 דולר. ועשו פה הון תועפות במשך שנים, שלוש שנים. זה התחיל ב-2010, 2011, 2012. במהלך 2012, לקראת סוף שנת 2012, וַתיעצר המגפה. אז היה פה איום, אני אומר לך,

מבחינה דמוגרפית,

וזה נעצר. אז עכשיו באים ומדברים, איזו אכזריות של מדינת ישראל, הממשלה הזאת אין לה חמלה. אני לא בקואליציה, אני לא חייב לממשלה הזאת שום דבר, אבל לדבר בלי היגיון, בלי לדעת את העובדות? על זה אני חושב שצריך להיות קונסנזוס מבחינת חברי הכנסת, שצריכים להגן פה על המדיניות ועל ההחלטה בכל מה שקשור לעובדים זרים. אדוני היושב-ראש, תסתובב היום באילת, השוק השחור שם, איך הוא עובד, זה פשוט מבהיל. אנשים, תושבי המקום, הם מחוסרי עבודה, הם דורשי עבודה. הם הולכים לביטוח הלאומי, מחתימים שאין להם עבודה, מי שתופס את המסעדות, מי שתופס את מקומות העבודה שם, זה אותם המהגרים שהגיעו. אז אני לא מבין, ו"חי אחיך עמך",

אתה רוצה לסייע, אתה רוצה לעזור, אדרבה, תעזור. אבל לא ייתכן שהתושבים, תושבי אילת שסובלים מהם, שפתאום הפכו להיות מחוסרי עבודה, והכנסת פתאום מלאה חמלה על אותם המסתננים הנרדפים כביכול. תאמינו לי שהם לא נרדפים, אף אחד לא רודף אותם, הם עושים כסף טוב, ומה בסך הכול החוק פה בא ואומר? כשהם יוצאים ממדינת ישראל הם צריכים דיווח. אדוני היושב-ראש, מי שרוצה להגיע היום לארצות-הברית, הוא לא עובר את הגיהינום כדי לקבל את ה"גרין קארד"? אנשים שיש להם כספים ומשקיעים בארצות-הברית, יש להם יכולות כלכליות, מה הם עוברים במשך שנים עד שהם מקבלים את ה"גרין קארד", את הכרטיס הזה כדי שיוכלו להיות חוקיים. ופה אנחנו רוצים לאפשר, כאילו מדינת ישראל היא מעל הכול בכול כול, היכולת שלנו אין למעלה ממנה. לא נשלה את עצמנו. ולכן השלמת הפאזל בנושא הזה, זה בשני מישורים. המישור האחד, נכון, זה העמדת הגדר. ואני חושב שיש עוד השלמה שם בקטע שגובל עם העיר אילת. אבל מאידך גיסא, צריך לדעת שמי שמעסיק עובד כזה, הוא בעצם גורם לכך שהוא נותן כוח לאותם המסתננים לבוא ולעבוד, ונותן להם מוטיבציה להמשיך להישאר במדינת ישראל. אבל ברגע שאתה מפסיק את העבודה, ואתה לא מאפשר להם, ויש ביקורת גם ביציאתם מהגבולות, הם עושים חשבון נפש, כי הם יודעים את האמת. כי אם באמת חייהם בסכנה, הם לא יצאו מפה, הם יעדיפו להישאר. אבל ברגע שהם יוצאים, הם יודעים שהם צריכים למסור את הדוח, וגם אני חושב שזוהי חשיפה כלפי המעביד. ברגע שאתה יודע את המקור של ההכנסה של אותו עובד, אתה גם יכול לדעת מי המעביד שלך. מבחינה עובדתית אני רוצה לומר, האנשים האלה, איך שהם הגיעו לארץ, כמעט כל חודש, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, הם שולחים את הכספים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הכספים שהם מקבלים כאן ביום אחד, זה הרבה יותר ממה שהם מקבלים שם בחודש, ולכן כדאי להם להסתכן, כדאי להם לשלם כל כך הרבה כספים כדי שיישארו בתוך מדינת ישראל. לכן, אדוני היושב-ראש, די לנו להסתכל על עצמנו כמדינה אכזרית, כאנשים שלא מתחשבים. אני חושב שכל ההסתכלות הזאת נובעת מתוך חמלת יתר, רגישות יתר, שלפעמים הרגישות מעבירה אותנו על השכל הישר, הייתי מגדיר את זה חולי אפילו, כשיש רגישות יתר לזולת, ואתה לא מרחם על עצמך, כשאתה נפגע. אני כבר לא רוצה לדבר על כל הנזק שקורה בדרום תל-אביב, כל המסתננים שם שהפכו את חייהם של התושבים לגיהינום. אז אנא מכם, אל נא נעצום עיניים, צריכים להסתכל על המסתננים כפי שהם. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שר הפנים לשעבר אלי ישי בדק וחקר עשרות רבות של מקרים, והוא אמר לי בזמנו, אין מקרה אחד, מקרה אחד שבאמת היה בו הגדרה של פליט, כולם היו מסתננים, וכולם היו ושהו זמן רב במצרים. לכן, אם אנחנו רוצים לרחם, קודם כול לרחם על עצמנו, גם כשאנחנו לא מסוגלים להבין כל כך את הבעייתיות. תודה, אדוני. תודה, אדוני. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת דוד אזולאי. אחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. אם אתם רואים שחבריכם לא נמצאים, אתם רשאים לקרוא להם, כדאי. חבר הכנסת וקנין, אני דילגתי עליך כי היית בספירה, אם תרצה לדבר שמור לך. בבקשה, נכבדי, עשר דקות לרשותך. אז נחזיק אתכם במתח כמה דקות, עד שהיושב-ראש ירשה לסגן יושב-ראש הכנסת להכריז תוצאות. אדוני היושב-ראש, יש פה שר? לא,

פה סגן השר מיקי לוי.

אתה שר-על היום בשבילי, כל תחום אתה פה. אין מסור כמוך לממשלה. הסופג, הסופג הלאומי. יש פה מעריצים, מיקי. אני לא אקפיד על כך, שמכיוון שלא נמצא פה שר, אדוני היושב-ראש יחליט.

שר החינוך נכנס פה.

אנחנו לא יכולנו להתחיל בלעדיך, אדוני שר החינוך. אדוני השר, חברי חברי הכנסת,

שבחוק שבעצם נדון היום במשולב עם שני דברים שונים, מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ואיסור הלבנת הון, הוראות שעה. אדוני היושב בראש, אני רוצה להמשיך את אותו קו שחברי נסים זאב התחיל קודם לתאר. הרבה פעמים בכנסת עולים ותוקפים חוק של ממשלה או של חבר אחר שאנחנו לא מסכימים אתו, אנחנו יכולים להקצין אותו, ולהעביר אותו משחור ללבן, ולהציג את זה כמשהו שהוא תמיד אכזרי,

אנטי-אנושי, אנטי-הומניטרי. אבל, אדוני היושב-ראש, בוא נבחן באמת את הסוגיה הזאת של הסתננות שהייתה לצערנו בארבע-חמש השנים האחרונות, והיא גברה, והדוגמאות הן מן הסוג הזה: הגיעו לארץ, אדוני היושב-ראש, קבוצת תיירים, קבוצת צליינים. ואני במקרה אמון על אגודת ידידות עם אותה מדינה שהצליינים הגיעו ממנה. אני מקבל טלפון בוקר אחד, שקבוצה גדולה של אותם צליינים שהגיעו לארץ כתיירים תמימים, קיבלו ויזה זמנית להיכנס לישראל, הם החליטו יום אחד, כנראה בעצת גורם שרצה שהם יישארו פה, שיש להם אפשרות להכריז על עצמם כמבקשי מקלט מדיני. קבוצת תיירים, כמעט 50 איש התייצבו במשטרת הגבולות והכריזו על עצמם בסכנת נפשות, שאם יחזרו לאותה מדינה שהם באו ממנה צפויה להם סכנת מוות. הקבוצה הזאת, על-פי החוקים הליברליים שלנו כמדינת ישראל, שאנחנו חלילה לא נסכן אדם שמכריז על עצמו כבר-סכנה, מדינת ישראל החליטה שהם כולם הופכים תחת חסות של בדיקת הזכאות שלהם להכריז עליהם כפליטים, שהם בעצם זכאים לקבל את הגנת האו"ם. ואז, אדוני היושב-ראש, מה קרה? אני מקבל טלפון באותו בוקר מאותה מדינה, אותה מדינה שמשם הם באו, כי הם בעצם אותם תיירים שבאו הנה, הכפישו את אותה מדינה, קודם כול זה פגע בהם. נשיא אותה מדינה התקשר אלי ואמר לי,

אתה הנציג של קשרי ידידות בין שתי המדינות. האנשים האלה, אתם זכאים להעלות אותם למטוס מייד ולגרשם ממדינת ישראל. לא רק שהם רמאים ושקרנים, הם גם פוגעים במערכת היחסים שבינינו, כי הם בעצם כביכול מסכסכים בין שתי מדינות. מה קרה באותו בוקר? אותם תיירים שהכריזו על עצמם כבני-סכנה, מדינת ישראל אפילו לא ידעה איך לשלוט לפני שכל הצעדים האלה היו קיימים. זה היה לפני שנתיים-שלוש, עוד לא היו אז מחנות הסגר וכאלה דברים. התיירים האלה התפזרו בכל מיני מקומות בארץ. ועד היום, עד היום, הם נמצאים בארץ. אין להם שום סכנת חיים. הם לא פליטים. הם מסתנני עבודה לכל דבר, ומסתובבים בארץ ומחפשים עבודות מזדמנות כאלה או אחרות. מישהו יכול להגיד: טוב, מה קרה? אלו 50 אנשים.

אלו לא 50 אנשים, מדובר פה במדיניות של קבוצות מאורגנות, שיש להן כנראה מדריכים שמלמדים אותם את כל השטיקים ואת כל הטריקים איך להישאר במדינת ישראל. ומה לעשות, עד ששר הפנים הקודם לא לקח על עצמו כמשימה לאומית, לבוא להילחם בתופעה, ואני מדבר על התופעה של המסתננים. חלילה לפגוע בפליט אחד שהיה בסכנת חיים. חלילה לפגוע במישהו שיכול היה לבוא ולהציג, בנתונים שהיו לו ביד, שהוא בסכנת חיים. ואני הדגשתי כרגע את הסיפור הזה של התיירים האלה, כי כך קרו כמה וכמה מקרים של אנשים שהגיעו לארץ באופן תמים, על-פי אישור ממדינת ישראל להיכנס לארץ. האנשים האלה הגיעו בסוף למצב שהם הפכו לא רק למסתננים, לא רק שהם הסתובבו בארץ ותפסו עבודות לא חוקיות כאלה או אחרות, הם בסוף גם פגמו במערכת היחסים בין שתי המדינות.

זה פגע במאמץ שהיה בין שתי המדינות לבטל את הוויזות. אני יודע על איזו מדינה, וזה מאוד פגע. אני הייתי מעורב בזה בזמנו.

זאת הייתה פגיעה אנושה. ואני מודיע לך שזה אכן פגע, כי אני הובלתי את אותו מהלך של פטור מוויזות לאותה מדינה.

ואני אפילו לשר הפנים החדש גדעון סער,

יש לי פרצוף לבוא ולבקש ממנו לחדש את אותה בקשה שלהם לפטור מוויזות?

בגלל המקרה הזה, נכון. לכן, מה אני אומר? כל דבר אפשר להציג אותו בשחור ולבן, להגיד כמה אנחנו, מדינת ישראל, מדינה אכזרית, מדינה שלא מתחשבת במצבים הומניטריים כאלה או אחרים. רבותי, אנחנו לא כאלה. אנחנו לא מוכנים שהמדינה הזאת תהפוך למקלט למסתננים, לאנשים שבאים הנה בשביל לחפש עבודה, עבודה לא חוקית, עבודה במקום האנשים הישראלים שחיים במדינה הזאת ומגיע להם לעבוד. אבל בסוף שנגיד על כל דבר: זה לא יפה, איך אנחנו נראים בעולם? גם העולם לא עד כדי כך תמים היום, אדוני היושב-ראש. בוא ניכנס לאירופה, מה קורה? אם אנחנו נסתכל

באותן מדינות נאורות, הן היום נגד הסתננות אצלן, כמה הן מחמירות, כמה הן מקפידות, כמה הן לא נותנות, בעקבות הניסיון של הסתננויות אצלן, את אותם פטורים מוויזות, כמו שציפינו אנחנו לתת לכל מיני מדינות. אכן התופעה היא עולמית. אבל על עובדה אחת אנחנו יכולים כרגע להצביע: אם לפני שנה, לפני שנתיים, אדוני שר הפנים, אתה יודע את הנתון הזה יותר טוב מאתנו, חדרו לפה אלפים דרך הגבול הדרומי, היום אני מבין שרשות האוכלוסין פרסמה שבחודשים האחרונים זה עומד על מספרים בודדים של אנשים. כתוצאה ממה הם הפסיקו להיכנס לארץ? הרי הפיתוי והפיתיון עדיין עומדים. אבל המכשולים האלה, הן מכשולים פיזיים והן מכשולים משפטיים, שהצבנו מולם כמדינה, הדבר הזה מפריע להם ומונע מהם להיכנס לישראל. ולכן החוק שאנחנו מתבקשים היום לאשר בקריאה שנייה ושלישית, יש בו היגיון מסוים. אומרים לאנשים האלה, רבותי, אם אתם נמצאים פה בדין פליט, אז יש לכם זכות להיכנס בדין פליט. ויש לבחון את ההליכים של ההכרה בהם. ואני אומר, אני מסכים עם הטענה שאומרים, שההכרה בפליט נמשכת יותר מדי חודשים. הבירור נמשך יותר מדי חודשים. בשביל זה אנחנו כן צריכים כמדינה לשפר את ההליכים הנדרשים להכיר באדם אם הוא פליט או לא. אבל לגבי מסתננים שאין להם שום סיבה להיכנס לכאן באופן לא חוקי, כפי שהם עשו, אם אנחנו מציקים להם בהחרמת רכוש או בהחרמת כספים,

יש להם זכות מלאה לבוא ולטעון את טענותיהם. החוק הזה גם מאוזן בכך שמגיעים לבתי-משפט, ובית-המשפט יכול לבחון אם החרמה של כסף או של רכוש שהחרימו להם אכן נעשתה כדת וכדין. ואם לא, אז הרכוש יוחזר להם, וזה כתוב פה במפורש בחוק הזה. ולכן, בואו לא נהיה יפי נפש, מעבר לכך שבסוף, במקום להיות מדינה נאורה, נהפוך למדינה מזוכיסטית, ואנחנו בסוף נסבול מאותן תופעות שאף אחד בעולם כבר לא מוכן לסבול. אנחנו מדינה שפעם עשתה את זה, פעם עשינו את זה לכמות מסוימת של פליטים מווייטנאם. זה לא דומה. ראש הממשלה מנחם בגין, זכרו לברכה, מה שהוא עשה, הוא עשה את זה בחוכמה, במידתיות ובנסיבות מאוד מיוחדות. שאף אחד לא ילמד היום קטגוריה על ממשלת ישראל ועל מדינת ישראל כתוצאה מכך שהיום אנחנו לא פותחים את הדלתות שלנו בצורה חופשית לאלפים שנכנסו לפה. וברוך השם שאנחנו כבר שיפרנו את התופעה הזאת והגענו למצב שכמה, שפחות ופחות אנשים נכנסים. לכן אנחנו כאופוזיציה לא צריכים להצביע על כל דבר אוטומטית נגד. כשהחוק הוא טוב, וזה טוב וזה למען מדינת ישראל, למען עם ישראל, אנחנו תומכים בחוק הזה.

תודה רבה, אדוני. אני מבקש את חבר הכנסת אורי מקלב, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. תתייחס בסוף למסתייגים חברת הכנסת מירי רגב, ואחריה ישיב שר הפנים. בבקשה, אדוני, שבע דקות לרשותך.

מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, החלוקה בין המסתייגים שהסתייגו לחוק הזה היא לשניים, כאלה שחושבים שעושים את החוק הזה בצורה דרקונית מאוד, בצורה חמורה מאוד כלפי המסתננים במקום למצוא להם פתרונות אחרים, וכאלה שמסתייגים כי הם חושבים שמה שנעשה מול המסתננים נעשה בצורה לא מידתית. אני הסתייגתי מכיוון אחר. הכיוון הזה אומר, שאם אנחנו רוצים להגיע לאותה מטרה, שאנחנו נדרבן ויהיו לנו תמריצים כדי שהמסתננים יעזבו את הארץ, וכפי שאמר ראש הממשלה אתמול, וכפי שאמרה המדינה בתשובה לבג"ץ, כמעט אין מסתננים שהגיעו בחודש האחרון, או בחודש אפריל, מארבע ספרות זה ירד לספרה אחת, שלושה, ארבעה או חמישה שהסתננו לארץ בחודשים האחרונים. זה צריך להביא אותנו למחשבה אחרת בכל החשיבה לגבי שני החוקים, אבל ודאי וודאי לגבי החוק השני, שזה החוק של איסור הלבנת הון. רבותי, חברי חברי הכנסת, אנחנו יוצרים היום מצב בחוק הזה, שלא רק זה שלא יהיה שום תמריץ כדי שהמסתנן יעזוב את הארץ, אלא אנחנו נגרום לכך שהמסתנן יישאר בארץ. אני לא מכיר מסתנן אחד, ואני חושב שאין מישהו שיבוא ויגיד לי שאני טועה, שיש לו סכום כסף שהוא צבר בתוך כמה שנים שהוא היה, והוא עמל על זה, או שהוא השיג אותו בדרך לא דרך, והיום הוא צריך לצאת מהארץ ואנחנו נגיד לו: אדוני, אתה יכול להוציא סכום מוגבל, והוא יניח את הכסף הזה פה לפיקדון, ישים את זה בבנק עד לבירור ויעזוב את הארץ. אין יצור כזה, אין ברייה כזו. אנחנו היום נגרום לכך שאותם 60,000 או 80,000 מסתננים שאנחנו רוצים להביא אותם למצב שהם יעזבו את הארץ, הם יישארו בארץ. כי לא רק שלא יהיה להם דרבון אלא יהיה להם עיכוב. תהיה להם סיבה אמיתית וצודקת מבחינתם לא לעזוב את הארץ. במקום שאנחנו נעשה מאמצים ונדרבן אותם כדי שהם יצאו עם כספם, אנחנו מגבילים אותם היום בצורות חמורות מאוד. ואנחנו מגבילים את כל האפשרות שלהם להוציא את הכסף שלהם מהארץ, חושבים שאנחנו נגביל,

הם ימצאו דרכים אחרות, דרכים לא כשרות, דרכים שיעלו למסתננים יותר כסף, ויהיו לו עוד סיבה,

להישאר פה בארץ. ואנחנו שואלים: האם 4,000 שקל, 4,000 פלוס, שזה הסכום,

שזה הסכום שנותנים למסתנן לקחת אתו כשהוא יוצא מן הארץ, האם זה כל הסכום שאנחנו באמת מאמינים שיש לו? אנחנו הרי יודעים כמה אותם עובדים מרוויחים. הם עובדים בשתי משמרות, עובדים בעבודות נוספות. מרוויחים הרבה כסף, עובדים בעבודות שאף אחד לא רוצה אותן וחיים חיים מאוד מאוד מצומצמים. ועוד יכול להיות ששמים ידם בעוד מקומות, ואחרי זה אנחנו נרצה שהם יצאו מהארץ. רבותי, האם ראש הממשלה, שבא ואמר שאנחנו גאים בכך שאף אחד לא עזב, שאף אחד לא הסתנן לארץ, זו הייתה הסיבה המחייבת לשנות את החוק ולהגיד היום בחוק: אנחנו נקפיא את החוק לתקופה מסוימת, בואו נראה מה קורה עם המסתננים, אם מצאנו להם ארץ אחרת להביא אותם. אנחנו לא עושים את זה. אנשי המקצוע באו לוועדות, עוד בקדנציה הקודמת, באו והסבירו מדוע רוצים לעשות הגבלה על הסכומים שהמסתנן יכול להוציא מהארץ. עיקר הסברם היה שזה גורם מרתיע, שלאנשים לא יהיה כדאי לבוא ולהסתנן. ידוע שכל אלה, המסתננים, חירפו את נפשם, סיכנו את נפשם.

על כך שהם יכולים להרוויח, לקבל עבודה פה בארץ ולפרנס או להעביר את הכספים למשפחתם, או שהם עצמם ייקחו את הכספים לארץ מוצאם, לארץ מולדתם. באים ואומרים,

אם אנחנו נערים עליהם קשיים ויהיה להם קשה להוציא את הכסף מהארץ, לא יהיו להם תמריצים ולא יהיה כדאי להם לבוא.

כשאמרנו שהגבולות סגורים, מסיבות כאלה, בגלל החוק, בגלל הגדר, אנחנו אומרים לכל אלה שהם מוגבלים בהוצאת הכספים, במקום להגיד להם: קחו את הכסף ותלכו. אני יודע שיבואו כאלה ויגידו: תשמע,

יבוא אחד וייקח את הכסף של כל החברים שלו והחברים שלו יישארו. אז אפשר להגביל, לא שכר המינימום במשק, אלא פעמיים שכר המינימום, שלוש פעמים, שלא יכול אדם להוציא. אבל אל תשים במיטת סדום, במידת סדום, סכומים שלא מספקים, סכומים שבטוח יביאו אותו להישאר בארץ, ואנחנו אומרים: בוא תעזוב, תמריץ לעזוב. זאת חוכמת חלם, זה חוק חלם, זה חוק לא ישים.

נניח שאנחנו רוצים להשתמש בחוק הזה,

אנחנו רוצים להגביל אותו. אבל להחיל על זה את חוק איסור הלבנת הון, חוק שצריך להיות במקרה של סמים, טרור, להשתמש בו במקרים הקיצוניים ביותר, למקרי משפחות פשע, לבוא להשתמש בו במקרים האלה? יש זילות בחוק הזה. ונבוא ונגיד, אנחנו נחכה חצי שנה, נראה איך עובד החוק ולאחר מכן אנחנו נשתמש בחוק.

למה שלא נלמד ממדינות אחרות? אנחנו לא המדינה היחידה שצריכה להתמודד עם מסתננים. יש עוד מדינות. איך אמריקה מתמודדת בנושא הזה? אמריקה באה ואומרת למסתננים שלה: תוציאו את הכסף, כל הכסף שלכם, אבל תוציאו את זה דרכי, בדרך לגלית, דרך מקומות, דרך בנקים, דרך מקומות מסודרים. אנחנו נדע כמה אתם מוציאים, אנחנו נוכל לעקוב, ואם נראה סכומים לא סבירים, נדע. אבל לבוא ולהגיד, במידת סדום: שכר מינימום זה הדבר היחיד שהמסתנן יכול להוציא מן הארץ, אין בזה שום היגיון. אני יודע שמטרת החוק היא לדרבן, אני בטוח שהשר היוצא, והשר הנכנס רוצה להביא לכך. כולנו, בכל אופן מי שמדבר, רוצה להביא אותו. הדברים האלה, בכל מבחן שלא יהיה, הם לא יביאו אותו, מכיוון שבסופו של דבר טיבו של האדם גובר על כל הכדאיות. טיבו של האדם. לדאבוננו אנחנו גם חיים עם משפחות רבות, הסבים והאבות של הסבים שלנו חלקם נהרגו ונרצחו מפני שהם חסו על ממונם, מפני שהם חששו, הם לא רצו להפסיד את ממונם ונשארו בארצות שבסופו של דבר עשו בהם פוגרום,

שחטו אותם, אם בארצות ערב ואם בארצות אירופה. מדוע הם לא עזבו? מכיוון שהם אמרו: לא, אנחנו לא נוכל לעזוב. היו דרכים, היו צריכים קצת להפסיד מזה. משפט סיכום, בבקשה.

מה שאני מציע, בכל אופן, בחוק איסור הלבנת הון יש אפשרות להמתין עם זה שנה, לא להשתמש בחוק, לראות איך החוק הראשון פועל. במידה שזה לא מדרבן וזה לא מספיק, ואנחנו נראה שהכספים מגיעים למקומות אחרים, אז להחיל גם את החוק השני.

תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. אני מבקש את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו תתייחס חברת הכנסת מירי רגב.

אדוני, חמש דקות. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, בין השולחנות במליאה כולם מדברים מי נבחר לוועדות לבחירת שופטים וקאדים. אני לא אצהיר, אבל אני מברך, כי אני נותן את הכבוד הזה ליושב-ראש לעשות זאת. היה ניצחון גדול לאופוזיציה היום, וזה חשוב. בנושא שני החוקים האלה אני בא להביע עמדה עקרונית של סיעת בל"ד, אנחנו מתנגדים באופן עקרוני ומעשי לפגיעה בזכויות אדם באשר הוא אדם.

בזכות קניין שלא למטרה ראויה לכלל הציבור, כאשר הפגיעה היא למטרת הפגיעה. פוגעים כאן בזכות הקניין של אדם, מונעים ממנו להעביר כסף, לא כדי לקחת את הכסף הזה לבנות בית-חולים או לעשות משהו טוב אלא כדי לפגוע בו, לאלץ אותו לעשות מעשה מסוים. גם ההגבלה על הוצאת כסף, של פעמיים שכר מינימום, גם היא פוגעת במספר גדול של אנשים, כאשר אנחנו יודעים שחלק גדול ממהגרי העבודה עובדים לפעמים שתי משמרות ביום ולאף אחד, גם בחוק לא ברור לאן ילך הכסף. אם יש לו יותר כסף מהכמות שמותר להעביר בזמן שהוא עוזב את הארץ, מה ייעשה בכסף הזה? מי ייקח אותו? האם זה ילך למשל לבניית התנחלויות, או שתעשה בו הממשלה הזאת את מעשיה הלא-ראויים?

אנחנו מתנגדים התנגדות עקרונית לפגיעה בזכויות הקניין. אנו גם מתנגדים לפגיעה בזכויות משפטיות של אדם, כאשר החוק הזה מונע מהנפגע הליך משפטי הוגן, כמקובל לכל אזרח. עניין מהגרי העבודה עולה מדי פעם, והרבה פעמים אומרים לנו שהימצאותם של עובדים זרים בארץ פוגעת דווקא בציבור הערבי. אנחנו לא רואים שיש לפגוע בהם כדי לעשות טובה לעובד ערבי פוטנציאלי. הדרך הנכונה לטפל בעניין הזה היא השוואת תנאים של העובדים הזרים עם העובדים בישראל. הרי ידוע שאם היום עומדים בפני המעביד שני עובדים,

תושב הארץ ואחד מהגר עבודה, והוא צריך להוציא עליהם אותו סכום של כסף והם מנפיקים עבורו אותה עבודה, הוא לא יבחר בעובד הזר. למה הוא בוחר בעובד הזר? כי יותר זול לו. מה שצריך לעשות זה דווקא להעביר חקיקה שתמנע אפליית עובדים זרים בעניינים של שכר ותנאי עבודה. ככה נוציא את האפשרות ואת הפיתוי למעביד להעסיק עובד זר על חשבון העובד תושב הארץ, אם יהודי או ערבי. זאת הדרך הנכונה, דווקא לשפר את מצבם של העובדים הזרים ולא להרע אותו, במיוחד שהיום אין מהגרי עבודה חדשים. אני לא מכיר דרך ששומרת יותר על זכויות אדם מאשר הדרך שאני מציע. דווקא שמירה על זכויותיהם של העובדים הזרים היא לטובת כלל העובדים, ערבים ויהודים.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חברת הכנסת מירי רגב, יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. גם השר, את רוצה לעשות בבקשה, בבקשה. מה זה, זה לובי להופעתו של השר בפני הכנסת? הוא לא זקוק לזה, תאמיני לי. כן, יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, תודה רבה לך,

שמעתי כבר לאורך הדיונים בוועדת הפנים את ההסתייגויות של החברים, שהם העלו כאן. אני חוזרת ואומרת שצריך לעשות הבחנה מאוד ברורה בין מסתננים לבין פליטים. צר לי שאנשים הגיוניים, ומבינים שמסתנני עבודה ומהגרי עבודה הם לא פליטים. את הפליטים נקלוט בכל מקום בארץ, גם בצפון תל-אביב, גם בכפר-שמריהו, לא רק בדרום תל-אביב, ולא רק בערד, ולא רק באילת. אבל את מהגרי העבודה נחזיר לארצות מוצאם. מהגרי עבודה באו לכאן כדי להרוויח כסף ולשלוח את הכסף למשפחות שלהם. אנחנו מדינה קטנה מכדי להכיל את כל אותם מהגרי עבודה שמגיעים למדינת ישראל.

אני מציעה לכל אותם מתנגדים ולכל אותם אנשים שעלו ודיברו היום, שיסתובבו בדרום תל-אביב ויראו מה קורה עם נשים מבוגרות שאחרי השעה 17:00 חוששות ללכת ולהסתובב ברחובות, שנערות בגיל 16, 17 ו-13 לא מסוגלות להסתובב בנווה-שאנן, שזה המקום שבו הן נולדו. לכן אני אומרת: עניי עירך קודמים. התפקיד שלנו בראש ובראשונה הוא לשמור על האינטרס הציבורי של מדינת ישראל, לשמור על זכויותיהם של תושבי דרום תל-אביב, לשמור על זכויותיהם של אלה שמשלמים מסים, הולכים לצבא ועושים מילואים, ואחר כך להתחשב בכל האחרים. אני מבקשת מהמליאה לאשר את הצעת החוק, להצביע נגד ההסתייגויות, מלבד הסתייגות אחת, שהציג אותה סגן שר האוצר מיקי לוי, בעניין הזה אנחנו נצביע בעד

כל שאר ההסתייגויות, אנחנו נצביע נגד, וכמובן נצביע בעד הצעת החוק. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת מירי רגב. אני מבקש מחבר הכנסת גדעון סער, שר הפנים, לעלות ולסכם את הדיון בהצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להתייחס בתמצית לכמה נקודות שעלו בדיון.

את חבר הכנסת מקלב אני שומע כמה דיונים בנושא הזה. אני כל פעם שומע אותו טועה מחדש. אני מבין בהחלט את מה שאתה טוען. אין מגבלה על הוצאת כסף או על הוצאת רכוש שהמסתנן יכול להוציא, ולזה צריך להתייחס גם בהמשך. מכפלת שכר המינימום במספר חודשי השהייה היא סטנדרט שכדאי שתחשוב עליו.

המסתננים הבלתי-חוקיים, אלה הסכומים שהם משתכרים. ההנחה הזאת היא כאילו אין הוצאות בכלל, זאת אומרת, מה שמרוויחים, הכול נחסך,

אבל גם כאשר יש מחלוקת על כך, כל אחד ואחד יכול להוכיח שהכסף שייך לו כדין, גם אם הוא בא והרכוש שלו הרבה יותר גדול מזה. הליכה בדרך אחרת, המשמעות שלה היא הוצאה של כסף בידי מסתנן אחד עבור יותר מסתננים. כפי שאמרתי, הצעת החוק מניחה מעין, כביכול, כאילו הוא עבד כל הזמן ולא הוציא שום דבר, כל התקופה עבד וכדומה,

לפי דעתי, חבר הכנסת מקלב, אתה לא צודק בעניין הזה. אני רוצה להעמיד את חברי הכנסת, היו פה כמה חברי כנסת שאמרו, כאילו לוקחים, נוטלים, כספים מידי אותם מסתננים. אין בזה שמץ של אמת. לא לוקחים כסף מאף אחד. זה קורה פעם אחרי פעם, חברת הכנסת רוזין. אנחנו אחרי שבת של פרשת המרגלים. אל תוציאו דיבת הארץ רעה.

אל תוציאו דיבת הארץ רעה. בחוק הזה, הלא-אנושי והלא-מוסרי, אתם מוציאים את דיבתנו בעולם. ממש מקור לגאווה. חברת הכנסת רוזין, הרי אתם התנגדתם גם להצעת החוק הקודמת. היום אתם באים וטוענים, ואתם אלופים בלהחזיק את המקל בשני קצותיו, ומה אמרתם? הייתם נגד החוק שעכשיו נדון בבג"ץ. היום אתם באים ואומרים: הנה, התופעה נבלמה. מדוע היא נבלמה? בין היתר משום שבמקום להיכנס מגבול סיני למרכזי הערים, היום נכנסים מגבול סיני ל"סהרונים". כך נבלמה התופעה. אבל בסופו של דבר מדינת ישראל היא המדינה המערבית היחידה שגובלת ביבשת אפריקה. יש תופעה של כניסה בלתי חוקית למדינות מערביות רבות, אין מדינה מערבית שקל להיכנס אליה יותר מלמדינת ישראל. בהבדלים ברמת החיים בין יבשת אפריקה למדינת ישראל, האינסנטיב הוא ברור. אם לא תהיה התמודדות עם אותו תמריץ כלכלי להסתננות הבלתי-חוקית ולא נגלה נחישות בעניין הזה, מדינת ישראל לא תוכל לשמור על אופייה, ומזל שמדינת ישראל לא נמצאת בידיים שלכם, כי לא הייתם יודעים להגן על האינטרסים העמוקים ביותר של המדינה זאת. איי, בחייך.

זה לא רק בחיי, זה גם בחיי המדינה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני קורא, אני מקווה שאתה ישן טוב בלילה. התמודדות עם התופעה של הסתננות בלתי חוקית ובהיקפים הללו דורשת אמצעים יוצאי דופן, ואנחנו ננקוט אמצעים יוצאי דופן כדי להגן על האינטרס הלאומי, ואני מזכיר: עם כל הסייגים שקיימים, עם החריג ההומניטרי, בהתחשב בזה שזה הוראת שעה, עד שאנחנו נדע שאנחנו עומדים על קרקע איתנה בהתמודדות עם תופעות שמדינות דמוקרטיות שלא נקטו אותם שילמו ומשלמות מחיר כבד ביותר. תודה. תודה לשר הפנים, חבר הכנסת גדעון סער. אנחנו נצביע על שני החוקים בנפרד ודאי, אף-על-פי שהתקיים דיון משולב. לפני שנצביע, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אנחנו רק נודיע את התוצאות כפי שנמסרו על-ידי ועדת הקלפי. זו גם הזדמנות להודות לחברי הכנסת יצחק וקנין, יוני שטבון, מיכל בירן וגילה גמליאל על כך שעזרו לנו במלאכה, וגם לעורכת-הדין ארבל אסטרחן ולמזכירת הכנסת על כך שליוו את הוועדה מבחינה מקצועית. להלן התוצאות: לבחירת שני נציגי הכנסת לוועדה לבחירה שופטים הצביעו 112 חברי כנסת. מספר הקולות הפסולים, כולל נמנעים, 1. לחבר הכנסת יצחק הרצוג, 78 קולות, לחבר הכנסת יצחק כהן, 65 קולות, לחבר הכנסת דוד רותם, 61 קולות. אם כן, נבחרו כנציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים חברי הכנסת הבאים: יצחק הרצוג ויצחק כהן. לבחירת שני נציגי הכנסת לוועדת המינויים לקאדים

על-פי חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג 1962, הצביעו 112 חברי כנסת. מספר הקולות הפסולים, 7. חבר הכנסת חמד עמאר:

88,

11. חבר הכנסת לשעבר מר מגלי והבה: בעד, 94,

11. אם כן, נבחרו מגלי והבה וחמד עמאר. שני נציגי הכנסת לוועדה לבחירת דיינים, הצביעו 112 ואין קולות פסולים. חבר הכנסת אליהו ישי, 80 קולות, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, 70 קולות, חברת הכנסת מרב מיכאלי, 47 קולות.

נבחרו לכהן כנציגי הכנסת בוועדה לבחירת דיינים חברי הכנסת הבאים: אליהו ישי ושולי מועלם-רפאלי. לבחירת שלושת נציגי הכנסת לוועדת המינויים לקאדים הצביעו 112. מספר הקולות הפסולים, 4. התוצאות הן: עפו אגבאריה, 39 קולות, מסעוד גנאים, 28 קולות, עיסאווי פריג' 82 קולות, ראובן ריבלין, 94 קולות. אם כן, נבחרו לכהן כנציגי הכנסת בוועדת המינויים לקאדים חברי הכנסת הבאים: ראובן ריבלין, עיסאווי פריג' ועפו אגבאריה. אלה היו התוצאות של הבחירות. אנחנו מברכים ודאי את כל הזוכים, ומאחלים להם בהצלחה בעבודה שלהם. חברי הכנסת, כפי שאתם יודעים, ועל זה גם התקיים עכשיו הדיון, יש כמה הסתייגויות להצעת החוק. אנחנו קודם כול נצביע בקריאה שנייה על הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג 2013. אני לא שומע את עצמי אפילו. חבר הכנסת יצחק כהן, נא להפסיק עם החגיגות, לשבת ולהיות ערוך להצבעות.

חברי הכנסת, לשם החוק אין הסתייגויות. לכן, אנחנו נצביע על שם החוק כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, בעד, 53, מתנגדים, 23, ואין נמנעים. שם החוק אושר כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. לסעיף 1 קיימת הסתייגות של סגן שר האוצר, חבר הכנסת מיקי לוי. להצביע, אדוני, נכון? בעד. מי בעד ומי נגד הסתייגותו של סגן השר לוי? נא להצביע. בעד. ההסתייגות של סגן שר האוצר מיקי לוי לסעיף 1 נתקבלה. בעד, 47, 24 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגותו של סגן השר לוי לסעיף 1 התקבלה. חברי הכנסת, שימו לב, בסעיף 5(א), בעקבות קבלת ההסתייגות, אנחנו ודאי גם נצביע על הסעיף עם ההסתייגות, גם במקום "שר האוצר" יבוא "שר הפנים". זאת תוצאה של קבלת ההסתייגות. לפרוטוקול, אם אפשר להוסיף,

חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד ועפו אגבאריה,

וחברי הכנסת תמר זנדברג, זהבה גלאון, אילן גילאון, ניצן הורוביץ, מיכל רוזין ועיסאווי פריג' קבוצת סיעת מרצ. חברים, אתם מבקשים להצביע על ההסתייגויות? תגיד על מה. 2, 3, 4, כן. אנחנו, אם כן, מסירים. לא, לא מסירים. הסתייגויות 2, 3 ו-4, אנחנו מצביעים על כל הסתייגות בנפרד, ודאי, של קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ. הסתייגות מס' 2 לסעיף 1, קבוצת חד"ש, קבוצת מרצ, מי בעד?

להצביע. ההסתייגות (2) של

חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה.

הסתייגויות 2, 3 ו-4, אנחנו מצביעים על כל הסתייגות בנפרד,

של קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ. הסתייגות מס' 2 לסעיף 1, קבוצת חד"ש, קבוצת מרצ, מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

הכנסת, בעד, 24, 48 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות מס' 3 לא התקבלה. הסתייגות מס' 4 לסעיף 1,

24,

גם הסתייגות מס'

חברי הכנסת אלי ישי,

יצחק כהן,

אמנון כהן, יעקב מרגי,

בהצבעה.

של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 1 לא נתקבלה. בעד, 23, 48 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הסתייגות 11 לסעיף 1 לא התקבלה.

מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות

להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 3 לא נתקבלה. אני צריכה לתקן את ההצבעה שלי, חברי הכנסת, בעד,

49 מתנגדים,

הסתייגות מס' 14 של מרצ וחד"ש לא התקבלה.

כולל ההסתייגות של סעיף 1. סעיף 5, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, בעד, 51, 23 מתנגדים, אין נמנעים. סעיף

, מי נגד?

סעיפים 1 3 נתקבלו. חברי הכנסת, בעד, 48, 24 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי אישרנו את חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה) בקריאה

להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד?

חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה),

הקבועה בחוק לאותה שנה. הפער בין הגירעון המתוכנן לשנת 2012 לבין הגירעון בפועל נבע רובו ככולו מזה שהמשק פשוט לא עמד בתחזית ההכנסות. הקושי לייצר תחזית עמידה בתקציב דו-שנתי הוא גם

בהוצאה על-פי חוק תהיה הממשלה רשאית להגדיל את הוצאותיה באופן חד-פעמי בשנת הכספים 2013 בשיעור נוסף על השיעור הקבוע

46.5 מיליארד

כלומר, הממשלה תוציא 46.5 מיליארד שקלים יותר מההכנסות שהיא תכניס. זה אומר שיש כאן אבדון כללי, יש כאן חוסר חיזוי,

לכן נשאלת השאלה עוד הפעם עכשיו, ביתר שאת: איפה הולך כל הכסף הזה? מהטריליון שקל האלו, איפה הולכים בערך 46.5 מיליארד שקל שהם

לזה תועלות, יש לזה מחירים, אבל זה ממש לא כתוב בעשרת הדיברות. לא כתובים בעשרת הדיברות עקרונות של שיפור הגירעון וגם לא של מסגרת גירעון ואלה

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין שרים פה, שמת לב,

בשעה כזאת. אלא אם כן אתה רוצה

אז מה קרה, אדוני סגן השר מיקי לוי? מה קרה שבתוך זמן קצר החלטתם שזה בסדר? אני בעד, על-פי תפיסת העולם שלי, עם כל הבעייתיות שהציגו כאן חברי,

בסוף חוזרים לשלם את זה. מי אמור

בשנתיים וחצי האחרונות, אולי מאז המחאה החברתית, כאילו הייתה פה מנהיגות כלכלית יוצאת מגדר הרגיל, מנהיגות כלכלית שבשעה שכל העולם קורס, כל כלכלות העולם נמצאות במשבר, אנחנו

הממשלה בכבודו ובעצמו מקפיץ את הגירעון באחד השיעורים הגדולים ביותר שנראו כאן. אז כדי להעמיד את הדברים על דיוקם, אני חושב שצריך למחוק את הדמגוגיה הזאת שמנסים לעשות לנו באופוזיציה, כאילו מפלגות הקואליציה מתנהלות באחריות, מדברות בשם האחריות

שהולכים להנחית עלינו. אבל אני חושב מציאותית, צריך ללכת על כיוון של 3.5%. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת גטאס. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. סגן השר מיקי לוי, אני רק

מה עשיתם? בחרתם להעלות את המע"מ ב-1%, כל מיני צעדים שאפשר להעביר בלי להתעמת עם טייקונים, בלי להתעמת עם מקורבים ובלי להסתבך עם רפורמות אמיתיות. העלאת המע"מ אמרנו, מי משלם את המחיר? אלה שגם ככה קשה להם. העלאת המע"מ תגדיל את האי-שוויון, תוריד משפחות רבות מתחת לקו העוני ותהפוך את החיים של מי שקשה לו לקשים יותר. כשאני רואה את סדר העדיפויות המעוות, אני מודה שאני לא יכולה שלא להתייחס לזה שמעלים מע"מ ומקצצים ומעבירים 50 מיליון שקלים לאוניברסיטת אריאל, אחרי כל הדיבורים האלה על הצורך לשמור על ריסון תקציבי. צמיחה, דיברו כאן, מנועי צמיחה. על חשבון מה זה בא? על חשבון אותם 50 מיליון שקלים שחסכתם על-חשבון טיפולי שיניים עבור ילדים בני 12 14. זה היה חשוב לקצץ? אני מודה, חברי חברי הכנסת, שאפשר לתת עוד דוגמאות מדוגמאות רבות על הקיצוצים, שבעיני הם פוגעניים, הם אכזריים. ולכן חבר הכנסת גפני ואני הגשנו תוכנית, אני לא אומר תוכנית אלטרנטיבית, אבל תוכנית שמראה איפה הכסף, תוכנית שמראה איפה הכסף. אנחנו ניסינו להראות איך אפשר להביא 43 מיליארד שקלים דווקא ממקומות שהם לא הכיס של מעמד הביניים והקבוצות המוחלשות, מכל אותם מקומות שהאוצר בחר שלא להתעמת. אני אתן כמה דוגמאות: אם הייתם מתעסקים בתופעת תכנוני המס האגרסיביים, אבל כמו שצריך, אפשר היה להכניס 3 מיליארד שקלים, נא לסכם.

זו רק דוגמה אחת, אדוני היושב-ראש. עשינו רשימה מלאה: גביית מס על רווחים כלואים,

פטור מהטבות לבעלי הון או צמצום ההטבות, העלאת המס על רווחי הון, מיסוי דירות ריקות, וכו' וכו', אני לא אפרט כאן את כל הרשימה. ניאלץ להסתפק בדוגמאות האלה. וחברי חברי הכנסת, כיוון שאני רק נגעתי במקצת הדוגמאות האלה, אני קוראת לכם: יש חלופה, ואל תצביעו על ההצעה שמובאת לכם כאן היום על-ידי האוצר. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת. תמר זנדברג נמצאת?

חברת הכנסת מיכל רוזין,

חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, שלוש דקות.

חברות וחברים, אנחנו עומדים להצביע עכשיו על הצעת חוק הגדלת הגירעון, ואנחנו, בתור חברות וחברי כנסת מהאגף הזה, מהאופוזיציה, שידועות וידועים בעמדה כלכלית שמאלנית, הרי הציפייה הייתה, ואולי גם של חלק מהציבור, שאנחנו נתמוך. כי הרי מן המפורסמות שהמחלוקת המרכזית בין ימין לשמאל כלכלי מתחלקת לשניים: השמאל הוא זה שתומך במדיניות כלכלית מרחיבה בתקציב, מרחיבה בגירעון, ותמורת זה, הרחבת השירותים הציבוריים, שצריך לממן אותם מכסף ציבורי, שבין היתר הוא בא לידי ביטוי בהוצאות הממשלה וגם בהגדלת הגירעון, ואילו הימין, התפיסה הכלכלית של הימין, ככה באופן מאוד סטריאוטיפי וכללי, גורסת שצריך לשמור על ריסון, לצמצם כמה שיותר את הגירעון, כמה שיותר את ההוצאה, כדי לשמור כביכול על איתנות כלכלית, והמחיר יהיה צמצום בשירותים ובהוצאה הציבורית על שירותים כאלה ואחרים. והנה, יש לנו, הממשלה הזאת באמת, אני חייבת להגיד, הממשלה הזאת וקודמתה, ולתפיסתנו, הממשלה הזאת היא ממשיכת המדיניות של קודמתה באופן ישיר. אני מקדימה לסגן השר מיקי לוי, שבוודאי יעלה ויגיד: אנחנו רק שלושה חודשים, ותנו זמן וכו'. אז אני אומרת: זה המשך ישיר של המדיניות הקודמת. הממשלות האלה הצליחו להביא לנס כלכלי הפוך: זה ממש לסבול מכל העולמות, גם להגדיל את הגירעון ולהגיע למשבר, על סף משבר, על סף אסון כלכלי, וגם לצמצם את השירותים.

לקחת את הרע משתי התפיסות הכלכליות, גם מהשמאל וגם מהימין, במקום לעשות את ההפך. ועכשיו באה לפתחנו הצעת החוק להגדיל את הגירעון. אז כביכול, ואנחנו, אני חייבת לספר לכם, שבחוגינו ככה הייתה התלבטות, הרי אנחנו כמדיניות תומכים ותומכות בהגדלת הגירעון.

חברות וחברים, ההגדלה הזאת היא לא הגדלה שבאה כמדיניות מרחיבה, כמדינות שאומרת: להגדיל את הגירעון כמקור תקציבי שבא לתת כסף לשירותים החברתיים כמדיניות של קבע. זה טלאי שהוא אד-הוק, שהוא בא כאן כאיזושהי קוניונקטורה מאוד מיידית וספציפית, לפתור בעיה לשנים 2013 2014. הכסף הזה לא ילך לשירותים שאנחנו, אזרחיות ואזרחי ישראל, כל כך זקוקים ונצרכים להם. לא מדובר כאן בשינוי מדיניות, מדובר כאן בהמשך של אותה מדיניות עם טלאי קטן, חשבונאי, שאין בו אפילו בשורה, לא מבחינת תקציב המדינה ולא מבחינת השירותים הציבוריים שיינתנו, משפט סיכום,

לאזרחיות ואזרחי ישראל.

אנחנו נתנגד להצעה הזאת ונמשיך לתבוע מדיניות כלכלית וחברתית צודקת יותר.

חבר הכנסת אורי מקלב ויתר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, סליחה? פסחת עלי. אה, סליחה. זו לא הדרת נשים מכוונת. חברת כנסת מיכל רוזין. אחריה, חבר כנסת אייכלר. אחריו, חבר כנסת עיסאווי פריג'. איך אתה דואג לזכויות האופוזיציה. נחתך בהדפסה.

בבקשה, שלוש דקות. בואו נדבר על התקציב. בואו נדבר על המצב הנפלא של המשק. יאללה, בואו נדבר. בואו נדבר על דוח ה-OECD שפורסם על מדינת ישראל והתמונה שמצטיירת. היא רחוקה מאוד ממה שהממשלה מציירת לנו. מדברים שם על העסקה לא תקנית גבוהה מאוד בישראל, שמתרכזת בכמה ענפים: בשמירה, בניקיון, בהוראה, בסיעוד, במגזר הבריאות. בדוח מדברים על הקשר בין זה שישראל מתאפיינת בפערים גדולים מאוד בשכר בין עובדים עניים למקבלי שכר גבוה, זה לא מפתיע אותנו שיש פה ניצול עובדים, אנחנו יודעים את זה. הדוח גם קובע שאף-על-פי שממשלת ישראל הציבה לעצמה כיעד את עידוד התעסוקה, מושקעים במדינת ישראל רק 0.9% מהתמ"ג בנושא של עידוד תעסוקה, לעומת ממוצע של 1.7% במדינות הארגון. כמו כן, רק אחד מכל 100 עובדים קיבל ייעוץ ייעודי שמתאים לו ושמתאים למשק, ורק שניים מתוך 100 הופנו להכשרה מקצועית. סך ההוצאה על תמיכה בחיפוש פעיל של עבודה בישראל הוא 0.15% מהתמ"ג, כמעט ללא שינוי מאז 2008, לעומת ממוצע של 0.66% במדינות ה-OECD. כשנכנסה ישראל ל-OECD הממשלה קבעה יעד שלפיו 10% מהמועסקים במגזר הציבורי עד 2012 יהיו ערבים, אך בפועל הנתון היה 7.8% בלבד. וה-OECD מוצא לנכון גם לציין שהחברות הממשלתיות וגופים אחרים במגזר הערבי, ראוי שידווחו על העסקת אזרחים ערבים לוועדה לשוויון הזדמנויות בתעסוקה. ואם זה לא מספיק, אז האוצר בחוק ההסדרים החליט לצמצם את סבסוד הצהרונים, בניגוד להמלצות ועדת טרכטנברג, שעל יישומן התגאה כה רבות ראש הממשלה שלנו. משמעות הדבר היא לא רק אי-פתיחת צהרונים לכל ילד מגיל שלוש עד תשע, כפי שהובטח, אלא גם ביטול תוכניות שכבר התחילו בפועל.

בירושלים תבוטל תוכנית ציל"ה להפעלת צהרונים ברחבי העיר. מדובר על מעל 150 צהרונים במגזר הממלכתי ועוד כ-250 במגזר החרדי, כולם מיועדים לסגירה. במסגרת ביטול התוכנית, 350 סייעות ועובדות מיועדות לפיטורין. אין הבטחה להשבתן לעבודה במסגרת הזאת. ולא רק העובדות שרויות בחוסר ודאות, אלא גם העירייה. אנחנו מדברות פה על עובדות ותיקות, שעובדות כבר 20 ו-30 שנה במערכת, שאולצו בכפייה,

לקבל על עצמן תנאים חדשים במסגרת יישום התוכנית, וכעת מושלכות למצב של חוסר ודאות לגבי המשך העסקתן.

האם מישהו מהממשלה נענה לקריאתן? האם מישהו מהממשלה קרא לעומק את דוח ה-OECD?

תודה רבה, חברת הכנסת רוזין. חבר הכנסת ישראל אייכלר נמצא?

חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברים נוכחים, תראה, אני אישית, יש לי בעיה עם החוק הזה. נכון שעל-פי חוק צריך לאשר את הגירעון ואת יעד הגירעון, אבל החוק הזה הוא חוק שלהערכתי צריך להוריד מספר החוקים של המדינה. בקלילות מוסיפים למע"מ 1% אחרי 1%; המע"מ היה 16%; לפני כחצי שנה, 17% בין יום ולילה, ולפני שבוע נהיה 18%. הוספת ה-1% הזה, המשמעות שלה כל כך מרחיקת לכת, ובאה בקלילות כזאת. זה בעיני עוול אחד גדול. החוק המוצע כאן,

אישור יעד הגירעון, זה צחוק בעיניים. זה צחוק בעיניים. הקלילות להכשיר כל התנהלות לא מקצועית ואינטרסנטית של ממשלות שעברו, ולהכשיר את הכישלון בהתנהלותן בהצעת חוק, שהחברים צריכים ללחוץ על הכפתור "בעד", זה בעיני דבר אומלל, וצריך לחשוב עליו אסטרטגית ולטווח ארוך, כי זה לא יכול להיות הגון וצודק. אני הייתי מציע לחברים, לפני שהם מגישים הצעה כזאת ליעד גירעון על חשבון הצרכן והאשכולות המסכנים, אני שוב חוזר ואומר: להביא הצעת חוק שתגביל את העומס שאנחנו יכולים להטיל על הצרכן והאיש העני הפשוט, דוגמת הגבלת שיעור המע"מ על מוצרים, להגביל את שיעור המע"מ עד ל-15% וטוב ששר האוצר שומע, ושכל גירעון שרוצים לכסות אותו, לכסות אותו בדרכים אחרות, כדי שתהיה לו אחריות. בעבר היה ניסיון לכסות את זה על-ידי "מס יסף" משהו כזה, אם אני זוכר טוב, שנתן את הכיסוי הגירעוני הזה. אנחנו צריכים, חברים, לגלות אחריות ולחשוב פעמיים על חוקים מהסוג הזה, של הגדלת הגירעון בקלילות כזאת, ולהעביר חוק כזה,

בלי חשיבה לעומק.

אני מתנגד לחוק וקורא לחברים לחשוב קדימה. זה חוק שצריך להוריד אותו מספר החוקים. תודה רבה, חבר הכנסת פריג'. חבר הכנסת מוזס נמצא?

אני מבקש להזמין את יושבת-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה. אחריה, חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת מרגי. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראיתי את גבו של שר האוצר היוצא מהמליאה, וצר לי שהוא יוצא, כי אני רוצה לשתף אותו בכמה נתונים. לפני שנה ביקשתי ממחלקת המחקר המשובחת של הכנסת לבדוק ביסודיות את המדיניות הפיסקלית של מדינת ישראל לעומת זו של מדינות אחרות, ניתוח והשוואה של המדיניות התקציבית של ישראל. הדוח הזה הגיע לידי היום. יש פה 35 עמודים מרתקים ביותר, ואני רוצה לשתף אתכם בקליפת אגוז בכמה נתונים טרי-טרי מהמכבש, אבל מאוד מלמד. זה שלא חברי הכנסת מפריעים אלא בשוליים,

סליחה, אני מבקש לא להפריע שם.

בשנים הקרובות ההוצאה, שימו לב, יש כאן נתון מעניין, לפי תוכניות הממשלה, צפויה להיות גבוהה מתקרת ההוצאה שהממשלה מתעקשת להציב לעצמה שוב ושוב, בצורה שלא קיימת כמעט בשום מדינה אחרת. אנחנו אחת מארבע מדינות בעולם שיש בה כלל הוצאה כל כך קשיח ומגביל. על-פי הכלל הזה שהממשלה מציבה לעצמה, אנחנו עומדים היום על פער של 13 מיליארד שקלים בין ההוצאה לפי התוכניות לבין כלל ההוצאה, לבין יעד ההוצאה, 13 מיליארד שקלים בשנת 2013, פער של 22 מיליארד שקלים ב-2014, ופער של 27 מיליארד שקלים בשנת 2015. ואז הפתעה, תדהמה, זעזוע: הגירעון, מאיפה הוא נחת עלינו? כל פעם בתדהמה גמורה. ולמה זה קורה? כי אין שום מדידה שיטתית ושקופה של התחייבויות הממשלה העתידיות. אין כלום. אז בטח שאי-אפשר להשוות משהו לתקרת ההוצאה, כי אנחנו לא יודעים מה יש לנו היום.

אנחנו תועים באפלה. ובכל פעם, תדהמה וזעזוע. ולא, גלגול ההוצאות מ-2013 2014 ל-2015 הוא לא פתרון, הוא לא משנה שום דבר במסלול ההתרסקות הזה. בדיוק כמו שלקצץ עכשיו בתקציב הביטחון, אבל לתת לתקציב הביטחון יותר בעוד שנתיים, ואני אפילו לא נכנסת לגופו של הקיצוץ, זה בוודאי לא הפתרון, זה המשך אותו תוואי הרסני. עוד נתון שאני רוצה לשתף אתכם בו. תקשיבו: השכר הנמוך של העובדים, מרכיב השכר בתוצר, הביא לפגיעה בהכנסות ממסים בהיקף של 7 מיליארד שקלים. לפי הניתוח של בנק ישראל שמשתמשים בו פה במחלקת המחקר, ההתפתחות הזאת השפיעה על הכנסות המדינה בהיקף מוערך של 7 מיליארד שקלים. ולמה השכר כל הזמן נשחק ונפגע? למה הוא הביא לירידה בהכנסות המדינה? כי את ההון הרבה יותר קשה למסות מאשר את השכר. מיסוי השכר היה גבוה ממיסוי ההון, והשכר הריאלי לא עלה בשנים האחרונות, כי כל פירות הצמיחה התנקזו אל ההון: דיבידנדים עלו, אופציות. במקביל השכר הלך וקטן ומספר עובדי הקבלן גדל. התוצאה הכלכלית בשנתיים של 2011 2012 באותו תקציב דו-שנתי, אובדן הכנסות של 7 מיליארד שקלים בגלל השחיקה בשכר העובדים. שימו לב מה עושים כאן.

הקפאה בשכר הריאלי לא משפיעה רק על ההכנסות ממסים, היא משפיעה גם על הצמיחה.

הייתה גם צמיחה, אבל כל הפירות של הצמיחה הלכו אל ההון. נא לסכם. הממשלה לא תעמוד ביעד הגירעון. נקודה. והיא שוב תצטרך,

לעשות אחד מהדברים: או להטיל מסים או לקצץ בתקציב, והיא תעשה את שניהם,

אותה פוליטיקה ישנה בחדרים חשוכים שבסוף יוצאת ודוחפת לכם את הידיים לכיסים וכן הלאה וכן הלאה, שלל הקלישאות. זה מה שיקרה. אני רוצה לצטט לסיום את ירום אריאב, שהיה מנכ"ל האוצר. הוא כתב כך לפני כמה ימים: "אי-שם באוגוסט 2014 שר האוצר יאיר לפיד ישפשף את עיניו כלא מאמין. הוא יחזיק בידיו את טיוטת התקציב ל-2015 ולסתו תישמט. שורת הגזירות והקיצוצים שיידרשו תהיה כזאת שלידה גזירות התקציב הראשון שלו ייראו כמשחק ילדים. 'איך הגענו לכך?' הוא ישאל באימה, 'אני הרי הבטחתי לאזרחים שבעוד שנתיים יהיה פה גן-עדן'". אז לא, לא יהיה פה גן-עדן אם תמשיכו במדיניות הפיסקלית השגויה הזאת. אתם צריכים לשנות אותה מן היסוד. וכן,

אני אצביע בעד החוק הזה היום אף שהוא טלאי עלוב, אף שהוא לא קשור לשום תוכנית, והוא בא לסתום חור. והרי אתם מכירים בשגיאה של המדיניות שלכם, ובגלל זה אתם באים אלינו. אתם יודעים שאתם לא עומדים ביעד הגירעון, ואתם באים ומבקשים מאתנו לאשר את הטלאי הזה. אני אצביע בשבילו, גם הצבעתי בעד הכלל הפיסקלי בכנסת הקודמת, אף שאתו לא הסכמתי. כל פעם שתעשו משהו שיש בו טיפת היגיון נגיד: בסדר, תעשו אותו. אבל אתם לא יכולים להמשיך את מסלול ההתרסקות האובדני הזה של הכלכלה הישראלית. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת יחימוביץ. חבר הכנסת יעקב אשר נמצא? איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי נמצא? איננו, חבר הכנסת יצחק כהן נמצא? איננו, חבר הכנסת דוד אזולאי נמצא? איננו. חבר הכנסת יצחק וקנין,

אחריו, חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת אריאל אטיאס. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אמרתי בשבוע שעבר שכאשר התחלפה הממשלה של אולמרט עם ממשלת ביבי נתניהו היינו במשבר כלכלי גדול מאוד, לא רק מדינת ישראל. אני חושב שהמשבר הזה הוא משבר שבמיוחד בארצות-הברית היה משבר קשה מאוד. אחרי כן זה עבר לאירופה. המשבר הזה הביא אותנו למצב שבסוף שנת 2008, שנת 2009, המשק הישראלי כמעט לא צמח. בשאר המשקים בעולם, אפילו באירופה, הייתה צמיחה שלילית. ב-2010 המשק הישראלי כבר הראה סימנים של צמיחה, ואז עברו לתקציב הדו-שנתי, מי שזוכר. הגירעון התקציבי שהיה ב-2009 עמד על 5.1, אפילו יותר ממה שאנחנו נאשר היום. זאת אומרת, אם המצב היה הרבה יותר גרוע ועדיין לא הלכנו לאותן גזירות כלכליות שמשיתים על השכבות החלשות ועל שכבות הביניים, זה מראה שהמדיניות של האוצר היא מוטעית. רבותי, אני לא אומר את זה סתם. אמרתי את זה כמה פעמים: המדיניות של האוצר מוטעית. היום אמרתי יותר מזה אפילו, למי שהיה בוועדת הכלכלה: עד לאיפה הממשלה הזאת לוקחת את השכבות החלשות? לאיזה מקום, רבותי? את הפריפריה, מה שאנחנו נלחמנו פה להעביר את מענקי המקום לזוגות צעירים חסרי דיור, גם בהם פגעתם. אמרתי לנציג האוצר שפשוט נפל לידם שלל, שרים שהגיעו ללא ניסיון, אני אומר את זה באחריות, ללא שום ניסיון, במיוחד פוליטי. כי פקידי האוצר, הם ייקחו אותך לאן שהם רוצים. ורבותי, אני חושב שהם הביאו את שר האוצר לאחד המצבים הקשים ביותר בגזירות דווקא על אותו ציבור,

סגן שר האוצר, שאתם אמורים לייצג אותו. ציטטו שם דברים שאמר יאיר לפיד בכנס בחירות, והדברים שנאמרו שם מזעזעים. פשוט לא ייאמן איך הוא שינה את כל מה שהוא אומר. לחריש-קציר הוא אמר: רבותי, זה חרדים. כל מה שנעשה פה נותנים לחרדים. הוא אמר את זה במפורש. אז עכשיו אין חרדים שם. מי שהייתה שם היום לא הייתה אישה חרדית, זוג צעיר, לא חרדים. מה אתם אומרים להם? אין מענק מקום. ולא שנתתם לאנשים איזה פרק זמן להתארגן, הורדתם את הגרזן וזהו, בלי שום מחשבה. ואני שואל אתכם: אתם יודעים מה אנחנו עברנו פה כדי להעביר את החוק הזה? אני פשוט לא תופס איך אפשר לקבל החלטה כזאת בלי לשבת בכובד ראש. הרי מה זה ייתן לאוצר? מה זה ייתן לו? מה זה יחסוך לכם? זה לא יחסוך לכם כסף. בשורה התחתונה זה לא יחסוך לכם כסף. אני אומר לכם את זה באחריות. ההפך הוא הנכון. אתם תגרמו לכך שחלק מהזוגות הצעירים האלה יבטלו את העסקאות שלהם, כי המענק הזה הוא מענק הכרחי. לא סתם אנשים ממרכז הארץ הלכו לחריש-קציר ולדימונה. אדוני,

את שר הרווחה. גם הוא אמר את זה.

אני אומר לכם, המהלכים שאתם עושים פוגעים דווקא בשכבות החלשות ובמעמד הביניים. אתם צריכים לעצור את המהלכים שאתם עושים,

זה יחזור אליכם כבומרנג.

תודה, אדוני. חבר הכנסת נסים זאב. חברת הכנסת שטה, את יכולה לגשת רגע למזכירות? בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, השר שי פירון שאל: מה, אין לכם אישה בבית? לא מחכים לנו?

מחכים לנו ורוצים אותנו בבית, ויש גם ילדים קטנים, אבל מה לעשות, זה התפקיד שלי פה באופוזיציה, להשמיע את קולי, כי קולך ערב ומראך אולי נווה. כן, אני אומר, כל אחד. ואני לא רוצה לדבר עכשיו על התקציב. יש לנו כל כך הרבה דיונים, דיוני התקציב, לאין ערוך. ים שאין לו סוף. אדוני שר החינוך, אני פונה אליך ולכן אני נמצא פה. קיבלנו את ההודעה, כל אחד בבית-ספרו, על קיצוץ שעות תמריץ ושעות טיפוח. מר יהודה פינסקי שלח כמובן לתלמודי-תורה, ובמקביל נשלחו מכתבים למוכרים שאינם רשמיים.

יש קיצוץ של 70 מיליון שקלים, והמוסדות מתבקשים לקצץ בשעות, שזה כמעט 25%. אדוני השר הנכבד, כולנו מכבדים אותך, ואני יודע שזוהי גזירה שנפלה גם עליך, שאתה בעצם נאלץ לקצץ באיזשהו מקום. חייבים לקצץ, מה לעשות? אבל אני רוצה לומר לך, אנחנו את גזירת פרעה לא נוכל לקבל. "תבן אין נִתָּן לעבדך ולבנים אומרים לנו עשו. והנה עבדך מֻכים וחטאת עַמֶך." שיהיה ברור, בתי-ספר מתבקשים לעמוד במבחני המיצ"ב וללמד את כל הלימודים שמשרד החינוך מבקש, ועומדים בדרישות ועומדים ברמה, ואותם מוסדות מממנים 25%, כאשר משרד החינוך מממן 75%, ובתי-הספר משלימים עד 100%, ויש דרישה מאותם מנהלי המוסדות לכתת רגליים כדי להשלים את אותן שעות. אדוני השר, ידידנו ואהובנו, תגיד לי איך אפשר היום לקבל את הגזירה הנוראה הזאת, לקבל קיצוץ כל כך מסיבי? ואני אומר לך שמנהלי המוסדות לא יודעים איך להתנהג ואיך להתנהל, כי אין הגדרה ברורה בכמה שעות, והמשמעויות. אתן לך דוגמה של בית-ספר שהוא מאוד קרוב אליך, אני מציע לך להצטרף מחר בבוקר לחינוך הציבורי, ואני נותן לך 100% חבר הכנסת זאב, תם הזמן. אם יש לך סיכום, אם יש לך עוד משפט אחד, אבל אני מבקשת לשמור על לוח הזמנים. אני כבר אסכם, אני כבר אסכם. אמרתי לך, אני מתחייב. תצטרף לחינוך הציבורי ואני אדאג לך ל-100% תגיד לי, אתה לא סומך על החינוך שלי? אני שואל אותך, האם החינוך שלנו פסול בעיניך? אנחנו פסולים בעיניכם? יש חוק במדינת ישראל. מה זה חוק? החוק הזה קיים 60 שנה. 60 שנה משרד החינוך מממן. אז מה, אנחנו עכשיו מוקצים מחמת מיאוס? מה, אנחנו מצורעים של המדינה הזאת? הדברים ברורים, חבר הכנסת נסים זאב. אני רוצה להבין, מה נשתנה הלילה הזה? מה נשתנה הלילה הזה? מה נשתנה, הממשלה הזאת מכל ממשלות שקדמו לה? מחר בבוקר תקבל, אין מחר בבוקר, יש היום בערב. אתה לא תצא מפה, אדוני, עד שאתה תבטל את הגזירה הזאת.

לא יכול להיות שתהיה איפה ואיפה במערכות החינוך. תודה. אני רק התחלתי, יש עוד הרבה מה לדבר בנושא. תודה. הבא בדוברים, חבר הכנסת אריאל אטיאס. נמצא? אינו נוכח. אחריו, חבר הכנסת אמנון כהן. מי שלא נמצא, לאחר מכן לא יוכל לעלות לדבר. חבר הכנסת משולם נהרי, אינו נוכח, חבר הכנסת אריה דרעי, גם אינו נוכח. חבל מאוד שאנשים נרשמים ובסוף לא מנצלים את זכותם לדבר. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. עשרות חברי כנסת לא חרדים. חלקם לא כפי ששמת לב, עליתי בדיוק לפני שתי דקות לנהל את הישיבה, אז אני חושבת שההערה מתייתרת. את ההערה הזאת צריך להשמיע לכולם. משום מה, גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת,

אני רוצה לברך אותך. נדמה לי שעוד לא בירכתי אותך בתפקידך כשאת מנהלת את הישיבה כסגן יושב-ראש הכנסת. שיהיה לכם ברכה והצלחה. תודה, ואתה תקל עלי אם תעמוד בלוח הזמנים. אני אשתדל. אצלי זה דבר קצת קשה, אבל אני אשתדל. אני בטוחה שתשתדל.

לכן, אני לא אומר את כל מה שרציתי לומר. הגדלת יעד הגירעון והגדלת תקרת ההוצאות זה פועל יוצא של מדיניות כלכלית מאוד מעוותת. מיותר כבר אם אומר שגם כשאנחנו הגשנו תוכנית כלכלית אלטרנטיבית שבה לא צריך יהיה לפגוע במעמד הביניים ובשכבות החלשות, אני חושב שהציבור כבר יודע ששר האוצר נכשל בתפקידו. הציבור יודע שהממשלה הזאת היא ממשלה שאיננה יודעת לנהל מדיניות כלכלית. הציבור כבר יודע שהממשלה הזאת פוגעת בציבור, במעמד הביניים ובשכבות החלשות ללא צורך. יש פתרונות אחרים. אני לא על זה אדבר עכשיו. אני ביקשתי רשות דיבור, אדוני היושב-ראש, כדי לנתח את תוצאות הבחירות שהיו כאן היום. תוצאות הבחירות, אם אתם לא שמתם לב, הרי הן כדלקמן: מתוך ארבעת המועמדים לוועדה למינוי דיינים ולוועדה למינוי שופטים, מתוך ארבעת המועמדים, שלושה הם נציגי האופוזיציה ואחת היא נציגת הקואליציה, שזה דבר חדש. הרבה שנים אני בכנסת. מה שהיה בבחירות, כאשר התנהלו בחירות מהסוג הזה, לקואליציה תמיד היה יתרון בכל מקרה, לא פחות משווה בשווה. בפעם הראשונה אנחנו הכתבנו את הקצב.

ביהדות התורה ובדגל התורה, הסרנו את המועמדות של הנציגים שלנו לשתי הוועדות החשובות הללו כדי שהקואליציה תובס וכדי שש"ס תקבל נציג, ש"ס באופוזיציה תקבל נציג גם בוועדה למינוי דיינים וגם בוועדה למינוי שופטים. אבל אני רוצה לנתח דבר יותר מעניין. הכנסת בחרה את נציגיה. הכנסת הזאת, שדואגת לנשים, כל הזמן יש נשים על סדר-היום, ומי יותר חשוב מאשר, מי שישמע, חבר הכנסת גפני,

הכנסת דואגת לנשים, כל הזמן מדברים על זה. זה בסדר, אני לא אומר כלום. הנה הגיע שעת מבחן מעשי, לא תיאוריות, והכנסת בחרה תשעה, תשעה? תשעה נציגים לוועדות שיפוטיות. ומה היה יותר פשוט מאשר חמש נשים שתיבחרנה לוועדות האלה וארבעה גברים? נורא פשוט. כנסת שמדברת, הרוב המוחלט פה מדבר על שוויון לנשים, לפחות,

ואז באו תוצאות הבחירות של הכנסת הצבועה הזאת, והתוצאות,

הן כדלקמן: גבירותי ורבותי, מתוך תשעה חברים שנבחרו לוועדות השיפוטיות, שמונה גברים. אז מה? אישה אחת, דתייה, לוועדה למינוי דיינים בלבד.

כלום, הכול בסדר. רק שידעו. הוועדה למינוי שופטים, שופטים בישראל. כולם נזקקים לבתי-המשפט. הכנסת הזאת, שמטיפה לנו החרדים מוסר, אתם לא שמים נשים? חיכיתי לראות את התוצאות של הוועדה למינוי שופטים. שני חברים, הייתי בטוח ששניהם יהיו נשים, נא לסיים, אדוני. אבל לכל הפחות אחת. שני גברים לוועדה למינוי שופטים. הכנסת הזאת, שמטיפה לנו החרדים מוסר, האחת והיחידה שנבחרה היא כמובן בוועדה למינוי דיינים, כדי שחבר הכנסת שי פירון יהיה מבסוט. תודה רבה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת עפר שלח, אחרון הדוברים. חבר הכנסת פרוש, אני מבקש, ברשותך, לתבוע את עלבונה של חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, שהחליפה אותי בדיוק לחמש דקות, כדי שאלך לשירותים. מתנצל, מתנצל. תודה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כנראה בשעה המאוחרת הזאת של הלילה אין קץ לנפלאות שאדם יכול לראות במשכן הכנסת.

אנחנו רואים את ידידי חבר הכנסת משה גפני מדבר בהתלהבות בעד בחירת נשים לוועדה לבחירת דיינים. חבר הכנסת גפני, לבי החילוני זע תזועה גדולה למשמע הדברים.

כנראה שימות המשיח הולכים ומתקרבים. בשלב הבא, חבר הכנסת גפני, אני מניח שנדבר על הרבה הראשית האשכנזית, מן הסתם, במהרה בימינו. נחכה לחברת כנסת ביהדות התורה.

חברי הכנסת של האופוזיציה עולים לפה זה אחר זה ותוקפים את הגדלת יעד הגירעון לשנה הזאת ל-4.65%. אני מניח שמדובר בדבר שמנוגד מהותית למדיניות שלה חברי הכנסת מהאופוזיציה מטיפים. ידוע שהם בעד הקטנת הגירעון וקיצוצים גדולים בהוצאות הממשלה. זה לא זה אראל? נראה שלא הבנתי. זה על האמון, על מה מוציאים ואיך. החוק שאנחנו מאשרים, חבר הכנסת מרגלית, הוא העלאת יעד הגירעון ל-4.65% השנה ול-3% בשנה הבאה. כמו שאתה יודע היטב, שר האוצר אפילו נאבק על זה מול עוצמתו האימתנית של נגיד בנק ישראל. אבל בסדר, מי שרוצה לתקוף את המדיניות הכלכלית, בכל שעה, בכל זמן, שלום גם לך, שר האוצר. שמעתי תוקפים. חשבתי שנזעקת לאור קריאתו של חבר הכנסת גפני לבחור נשים לוועדה למינוי דיינים ואתה לא רוצה להחמיץ את השעה המופלאה הזאת. ובכן, אני חושב שיעד הגירעון הזה ששר האוצר מביא היום, שהוא תוצאה של המציאות הכלכלית שהוא והממשלה מצאו בהיכנסם לתפקידם, הוא יעד הגירעון המתחייב. הוא הרי יעד גירעון שבסופו של דבר הוא תוצאתי, הוא גם לא מדיניות. אפילו מי שתומך בהגדלת יעד הגירעון לא יכול, חבר הכנסת לפיד,

לא יכול לתת לך את הקרדיט הזה. זה אפילו לא אתה. סוף-סוף עשית מעשה טוב על-פי האופוזיציה ואתה לא יכול לקחת עליו קרדיט. בשנה הבאה, על-פי המדיניות הכלכלית, יעד הגירעון יהיה 3%. אני מניח שרוב חברי הכנסת יסכימו שזה יעד שמתחייב מהרצון. אני לא מאמין בגירעון של 3% בשנה הבאה. רגע,

אתה ואני נעמוד כחומה בצורה בוועדת הכספים, נעמוד עליו,

כדי להאמין צריך להאמין בניהול, ופה איבדנו את האמון. לא היה לך אמון מלכתחילה, אראל, בחייך. עכשיו איבדת אותו? בשעה הזאת של הלילה? אמרו לנו 3.5% ואחרי זה אמרו לנו 4.6% ואחרי זה, מכיוון שאני מניח ששום מקרו-כלכלן סביר לא מתווכח על יעדי הגירעון האלה, אני קורא לכנסת בסופו של דבר לאשר את הצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת שלח. אדוני שר האוצר, אדוני שר האוצר, אני מצטער להפריע לך בשיחה עם חברת הכנסת גלאון. האם אתה מעוניין להשיב לדוברים?

מוותר על זכותך. תודה רבה. אני מבקש לעבור להצבעה על הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 13) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2013 ו-2014 וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2013), התשע"ג 2013, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 13) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2013 ו-2014 וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2013),

אם כן, הצעת החוק התקבלה. בעד, 42 קולות, 12 מתנגדים. החוק יעבור לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים לסעיף השמיני: הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג 2013, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר מיקי לוי.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

השרים, מתן מענק מיוחד לרוכש דירה או מרחיב דירה קיימת בירושלים נקבע בחוק הלוואות לדיור בשנת 2001, בסכום של עד 90,000 שקלים. גובה המענק הניתן לכל חסר דירה נקבע על 76,800 שקלים בקרקע המדינה ו-57,600 שקלים בקרקעות פרטיות. בשל עלותו התקציבית הכבדה של המענק, כחודש וחצי לאחר כניסתו לתוקף של החוק בשנת 2001 הוא הוקפא מעת לעת לתקופות שונות. ההקפאה האחרונה הסתיימה ב-21 בדצמבר 2012. לאחר מכן לא הוחל ביישומו של הסעיף נוכח סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, וזאת עד ליום 5 במאי 2013. סכומי המענקים צמודים למדד, ועומדים היום על כ-96,000 שקלים בקרקע מדינה ו-72,000 שקלים בקרקע פרטית. בירושלים היצע הדירות מוגבל ונתון, עקב סיבות תכנוניות ומדיניות. לאור זאת צפויה ההטבה להוביל לעליית מחירי הדירות בעיר בגובה ההטבה או שיעור משמעותי ממנה. זה לא נכון. המענק צפוי להתגלגל ברובו, באמצעות מנגנון המחירים, כנראה לקבלנים, ליזמים הפועלים,

המשמעות היא שמתן המענק צפוי לגרום לעליית מחירים ולעלייה תקציבית. לפיכך, לא ברור אם לצד עלויות המענק תהיה כל תועלת בצדו. יש לציין כי בדוח בנק ישראל משנת 2002 נבדק מתן המענקים ונמצא כי מענקים מעלים את המחיר בשיעור דומה לגובה המענק.

החוק הזה עזר למשפחות אחרי משפחות. תסתכל על השכונה ועל איך שהיא מתעוררת. זה המעט שנותנים, ולקחת את זה זה עוול גדול. חבר הכנסת אראל, אני מזמן אותך לעיין בדוח בנק ישראל לשנת 2002. אני מזמין אותך לשכונה. נבדק מתן המענקים, ונמצא כי מענקים אלו מעלים את המחיר בשיעור דומה לגובה המענק. לאור זאת מוצע כעת לבטל את סעיף 6ג לחוק, הקובע את הזכות למענק כאמור. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אני מבקש את חבר הכנסת באסל גטאס. נמצא? לא נמצא. חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מאיר פרוש, ואחריו, אורי מקלב. בבקשה, אדוני.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, סגן השר מיקי לוי, אני רוצה להגיד לכם איפה החוק הזה בא לידי ביטוי בירושלים בשנים האחרונות, כדי שלא תחשבו שזה על העצים. אני במקרה מכיר חלק גדול מהמשפחות שניצלו את החוק הזה בכמה שכונות, שתיים אני אתן כדוגמה. אחת מהן היא ברזיל אולסוונגר. אתה מכיר את זה? זו השכונה הזאת עם בית-ספר ארגנטינה, השכונה בקריית-היובל שיש בה העוני אולי הגדול שיש בירושלים. השכונה השנייה זה קטמון ח'-ט', ליד גוננים. בשתי השכונות האלה, במקרה חלק גדול מהתלמידים שעברו את הבגרויות בשנים האחרונות, המשפחות שלהם ניצלו את החוק הזה כדי לקנות את הדירות וכדי להרחיב אותן ב-30 מ"ר. ואם מישהו רוצה לבקר, אם מישהו רוצה לבקר בקטמון ח'-ט', הוא יראה שבארבע השנים האחרונות השכונה הזאת מפסיקה להיראות כשכונת עוני וזוגות צעירים נכנסים. והדרך היחידה של החבר'ה שגרים שם לקנות חלק מהדירות זה על-ידי החוק הזה. אני שואל אתכם: מאיפה אתם לוקחים את העוז לקחת מאנשים שסוף-סוף יש להם עזרה מוחשית, אמיתית, לדירה קטנה, לא דירה גדולה, לעוד 30 מ"ר, לבטל את המענק הזה? החוק הזה חמור כמו העניין של המע"מ, החוק הזה חמור כמו קצבאות ילדים. החוק הזה חמור כי הוא לוקח את היכולת של אנשים שאין להם הרבה בירושלים, בשכונות העוני של ירושלים, שהשאירו אותן עניות, לקבל איזושהי דירה ואיזושהי עזרה. ולכן, אני מבקש מכם לא לחשוב על החוק הזה בתור איזה משהו כללי כזה, אלא משהו מוחשי בשכונות שפוגע באנשים כדי שיהיה להם משהו לילדים שלהם ולעצמם. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת מרגלית. חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה.

חבר הכנסת אורי מקלב,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת אשר. הרשימה, אגב, סגורה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כאחד מאלה שיזמו את הצעת החוק הזה שמבקשים כיום לבטל, אני מבקש להתייחס ולומר כמה משפטים לחברי הכנסת. הדבר הזה קרה בתקופתו של אהוד ברק כראש הממשלה, ודווקא בתקופתו זכינו לאוזן קשבת והכנסת חוקקה את החוק למתן מענקי דיור לרוכשי דירות בירושלים, זכאי משרד השיכון. מה הייתה המטרה של אותו חוק? המטרה של אותו חוק הייתה לחזק את ירושלים ולמנוע את ההגירה השלילית שהיינו עדים לה, ועדיין אנחנו עדים לה, אבל בתקופה ההיא בוודאי היינו עדים להגירה שלילית מול אלה שבאו לגור בירושלים. ואני רוצה לומר לסגן שר האוצר: אני לא זוכר שאי-פעם האוצר הסכים. תמיד תמיד האוצר בא ואומר: המענקים האלה בסופו של דבר הולכים לקבלן ולא לרוכשים. העובדות הן בדיוק הפוכות. תמיד כשרצינו לעודד ביקושים, הדרך לעודד ביקושים הייתה על-ידי מתן מענקים. מאז ומתמיד כך זה היה. מה גם שלא מדובר פה לכל דכפין, מדובר פה לזכאי משרד הבינוי והשיכון. לזכאי משרד הבינוי והשיכון, למה למנוע מהם את ההטבה הזאת אם ירושלים זקוקה לעוד ועוד ושלא תהיה פה הגירה שלילית? אני רוצה לבקש ממך, אדוני סגן שר האוצר, אנא תענה לנו. אנחנו יודעים שבימים אלה הממשלה מבקשת לבטל את המענקים לפריפריה, מכיוון שזה עולה הרבה הרבה כסף לקופת המדינה. מצד שני אתה אומר פה שיש היום מעט מאוד בנייה בירושלים.

אם כבר מישהו יכול לקבל את המענק, אלו מעטים מאוד בירושלים, כי אין הרבה בנייה פה בירושלים. אבל אם יש כמה אלפים שכן יכולים בסופו של דבר לקבל את המענק הזה, והמענק הזה יעודד אותם לבוא ולגור בירושלים, איך אתה, סגן שר האוצר מיקי לוי, עולה כאן לדוכן ומבקש מחברי הליכוד שימחקו את החוק הזה שמעניק לרוכשים בירושלים מענק של כ-100,000 שקל, שיבטלו אותו? יש גבול עד כמה אתם יכולים לדרוש מהליכוד ולדרוס אותם בדרך כזאת על כל מה שהם אמרו בעבר שהם מאמינים בו.

תגרום לכך שכל חברי מפלגת העבודה יהיו פה. אולי זה יעזור לנו. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה.

חבר הכנסת אייכלר, חבר הכנסת אשר וחבר הכנסת מוזס.

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, אני מניח שיש איזה שר באולם פה. יש שר.

העיקר שסגן השר נמצא, זה מה שחשוב. הצעת החוק שהממשלה מביאה, המבקשת לבטל את המענקים בירושלים, היא הוספת חטא על פשע. לא זו בלבד שהממשלה מקפיאה את הבנייה בירושלים וגורמת למחסור בדיור, היא גם גורמת לביטול חוק, מה שלא נעשה במשך עשר שנים של הממשלות לדורותיהן. הממשלה הראשונה שהתלתה את החוק של חבר הכנסת פרוש בדבר הענקת מענקים בירושלים, הייתה ממשלת ברק, לא ממשלה שאחת המטרות שלה זה לבנות בעיר הבירה, בירושלים.

ממשלה שמנפנפת כל הזמן שצריך לבנות בירושלים, צריך לחזק את ירושלים, עושה בדיוק את ההפך בירושלים. אם זה נכון לגבי כל מקום שצריך לבנות בו ולתת פתרונות, הרי בירושלים כולם יודעים שההגירה השלילית, כפי שאמר חבר הכנסת פרוש, כל כולה היא הגירה שלילית של זוגות צעירים שהדיור יקר להם. איך אפשר לבוא ולהגיד מילים שאין מאחוריהן שום דבר, שרק הקבלנים ירוויחו? על איזה קבלנים אתם מדברים כשאין בנייה של קבלנים, אין בנייה חדשה? החוק הזה נותן גם בדירות יד שנייה את המענק. איך אפשר לבוא להגיד כאן, נציג רשמי של ממשלת ישראל, סגן שר האוצר: הבעיה היא שהקבלנים יקבלו את הרווח? זה לא היה נכון אז, ב-2008, וקל וחומר זה לא נכון עכשיו, כשאין בנייה, שאנחנו יודעים שהמקסימום שהדירות עלו, שאם מישהו רוצה לקנות דירה, זה רק מפני שאולי יהיה לו יותר זול ב-100,000 שקל. כן, אדוני שר השיכון לשעבר. יש הקפאת בנייה בירושלים. הממשלה לא בונה בירושלים. יש הקפאת בנייה בהוראת ראש הממשלה. אני מצטט לכם את מה שמחלקת המחקר של הכנסת כתבה ב-2008, בעקבות הבקשה להתלות את החוק, לא לבטל את החוק, הממשלה הזאת מבקשת לבטל את החוק, לא רק להתלות אותו. כותבים במסמך של מרכז המחקר שלנו, של הכנסת: דחיית הסיוע בדיור בירושלים לפי הצעת החוק הנדונה, ולצדה אי-התערבות ממשלתית מספקת לעידוד הרחבה ניכרת של צד ההיצע, יביאו להמשך ההגירה השלילית מהבירה ולהגדלת שיעור העוני בה. ובפסקה שנייה במסמך הזה של הממ"מ, ב-2008, קל וחומר עכשיו: אפשר לומר שבכל הקשור לחיזוק העיר ירושלים, הצעת החוק מעידה על פער עמוק בין קווי היסוד של הממשלה ובין המדיניות התקציבית בפועל. אומר שביטול, דבר אחד ברור: זה נקרא לחזק את ירושלים? זה נקרא להחליש את ירושלים. אדוני, משפט סיכום. משפט הסיום הוא שלא רק שמקפיאים, אלא שמבטלים את המענק, מה שאף ממשלה לא העזה עד היום. הממשלות למיניהן ביקשו להתלות באופן זמני,

לשנתיים. באה הממשלה הזאת ומבקשת לבטל את חוק חיזוק ירושלים. בושה. תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת יעקב אשר, לא נמצא, חבר הכנסת מוזס, לא נמצא, חבר הכנסת דוד אזולאי, מוותר. חבר הכנסת יצחק וקנין. בבקשה,

חבר הכנסת זאב, חבר הכנסת אריאל אטיאס וחבר הכנסת אמנון כהן. אם יש מישהו מהדוברים שמבקש לוותר על זכות הדיבור, נא לעדכן את המזכירות.

חבר הכנסת וקנין, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני סגן שר האוצר, מי יושב-ראש קבינט הדיור?

שר האוצר. אבל אין קבינט. יש קבינט דיור. אני יכול להגיד לך מי האנשים,

השרים שיושבים בקבינט: שר האוצר, שר הבינוי והשיכון. איפה הם? אבל אני שואל, אם זה הקבינט ושר האוצר מבין שיש מצוקה גדולה מאוד בנושא הדיור, זוגות צעירים, רבותי, היום לא יכולים לרכוש דירה. אין מציאות שזוג צעיר יכול לרכוש היום דירה, בתל-אביב, בטוח שלא, בירושלים, שלא נדבר. אז אני שואל: אם אתם מבטלים את המענקים לפריפריה, ועכשיו הבאתם את החוק הזה, אז איך אתם מתכוונים לפתור את הבעיה של הדיור? יש לכם איזה משהו שאתם אולי תביאו מהחלל כדי לפתור את הבעיה? אתם כנראה לא מבינים את גודל הבעיה. רבותי, היום זוג צעיר בעיירה שלומי לא יכול לקנות דירה. ולמה? היום הסברנו שזוג צעיר, כשהוא כשהולך לבנק לקחת הלוואה, אין לו המימון המלא כדי לרכוש דירה. לא אנחנו אומרים את זה. ישב היום בוועדת הכלכלה מנכ"ל התאחדות קבלני, אני לא יודע איך קוראים לזה, בוני ישראל, והוא אמר בצורה מפורשת. רבותי, עשרות זוגות צעירים לא ינצלו את המענק.

כי אין להם המימון. ברגע שאתה ביטלת לו את המענק, הקטנת את היכולת שלו להשיג את כל הכסף עבור הדירה.

גם בנק ישראל עשה פעולות שמגבילות היום את גובה המשכנתה. קח את כל זה, זוג צעיר שפעם רכש דירה במרכז הארץ ב-700,000, 800,000 שקל, הייתה לו אפשרות לארגן את הכסף. היום בשום פנים ואופן הוא לא מסוגל לארגן את זה, כי הדירה שווה מיליון ו-300,000, והוא מקבל משכנתה חצי מיליון עד 600,000, 50% מערך הדירה.

אתם ממיטים פה אסון, כי גם שכירות עולה היום לא פחות ממשכנתה, 3,000 שקלים היום, רבותי, 3,500 שקל.

רבותי, מתכון איך אתם מביאים גם את שכבות הביניים למטה למטה. איך אתם תפתרו את הבעיה, רבותי? השר לפיד, שעומד בתוך הקבוצה הזאת שצריכה בעצם לפתור את הבעיות, איך אתם חושבים שאתם תפתרו את הבעיות, רבותי? אין לכם שום פתרון. אין לכם פתרון,

אלא להביא אותם למטה למטה, עד לשלב,

שזה יתפרץ, כמו שהיה לפני שלוש שנים. יהיה לנו רוטשילד פעם שנייה. אדוני, תודה. אני מבקש מחברי הכנסת, השעה לא מוקדמת, נא לדייק בזמן. אנחנו נהיה עקשנים על זה. חבר הכנסת זאב, בבקשה. אחריו חבר הכנסת אטיאס, ואחריו, חבר הכנסת אמנון כהן. בבקשה, אדוני. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שבדיון הבא יהיה חצות, ואני אקרא לפניכם "על נהרות בבל". אז תצטרפו אתי בבקשה, חד וחלק. יש, רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע. אדוני היושב-ראש, לא הבנתי. מה הבעיה להדפיס כל שנה נייר? כמה עולה לכם הנייר הזה, תגידו לי? הרי החוק הזה קיים כבר למעלה מעשור, וכל שנה עולים לדוכן ומבקשים דחייה, כי הממשלה לא יכולה לשאת בנטל האיום זה, להשתתף ולתת את המענקים האלה. אז מה אכפת לממשלה הזאת לעשות איזושהי מחווה, לתת איזושהי תחושה, או אפילו אשליה, שהחוק הזה יום אחד יקום לתחייה, תהיה תחיית המתים ויהיה אפשר לממש אותו? הממשלה הזאת כנראה היא חברה קדישא, שכל דבר שאפשר לקבור עוד היום, ביומו תקברנו, ולא לתת שום תקווה. מדוע? הרי ברור לנו שהממשלה לא מתכוונת, לא בעלמא הָדֵין ולא בעלמא דְאָתֵי, לא חשבה ולא חושבת לתת איזשהו מענק, חלילה וחס, ודאי לא בירושלים. אבל תיתנו לפחות את ההרגשה הטובה שיום אחד ממשלת ישראל, יהיה לה פעם כסף. אני רוצה לומר שמשרד השיכון, אדוני היושב-ראש, מאז ומעולם היה מעודד מתן הלוואות ומענקים, כי מבחינת המדינה זה הרבה יותר זול. אני רוצה שתבינו על מה מדובר. בן-אדם שהפך להיות זכאי משרד השיכון, ובסופו של דבר בגלל מצבו הכלכלי הקשה המדינה נאלצת או חייבת לתת לו דירה, פה לא נותנים דירה, נותנים סך הכול מענק של 100,000 או 70,000 או 80,000 שקלים ונפטרים מהמשפחה הזאת. אומרים לו: אדוני, תעשה אתה את המאמץ, אתה תעשה את ההשתדלות. כמה זה עוזר לאותה משפחה? ואני אומר לך, בסופו של דבר, ההשקעה הזו משתלמת כי יעלה למדינת ישראל הרבה פחות להשקיע במשפחות במענקים, הייתי אומר, שלא מגיעים, בין 5% 10% משפט סיום,

מאשר להפוך אותם לזכאי משרד השיכון, שבסופו של דבר הממשלה צריכה לתת את כל הדירה על חשבונה. תודה רבה. אנחנו מחקנו בטעות את חבר הכנסת איציק שמולי, אז אנחנו נאפשר לו עכשיו לדבר. בבקשה, חבר הכנסת שמולי. ואחריו, חבר הכנסת אטיאס. אנחנו מחקנו בטעות גם את חבר הכנסת שי, ואנחנו נחזיר אותו לאחר מכן. בבקשה, אדוני. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אומנם הצעת החוק מדברת על בקשה לביטול הלוואות לדיור בירושלים,

ברשותך, אדוני היושב-ראש, רוצה להרחיב את היריעה ולדבר על כל הארץ, כיוון שהיום בוועדת הכלכלה היה לנו דיון שאפשר לכנות אותו דיון חירום, בדבר ביטול הטבות מענקי מקום בפריפריה. אנחנו מדברים, שנבין על מה אנחנו מדברים, על זוגות צעירים שקונים בפעם הראשונה דירה ביישובים פריפריאליים. 25 יישובים, כמדומני, כאלה, כמו דימונה, נהרייה, מקומות שיש למדינה עניין, צריך להיות למדינה עניין לחזק אותם. והנה באה הממשלה ומחליטה שבאופן מיידי יבוטלו כל הטבות מענקי מקום בפריפריה שהובטחו לזוגות צעירים. יש פה ביקורת משני סוגים. ביקורת מסוג אחד אומרת: אחרי שהממשלה הזו, וגם הממשלה הקודמת, מדברת גבוהה-גבוהה על כך שצריך לקדם את הפריפריה, לתמוך בזוגות הצעירים, היא מקבלת החלטה מהסוג הזה, שאומנם תכסה את יעד הגירעון אבל תקבור תחת אותה החלטה גם את הפריפריה וגם את הזוגות הצעירים. אבל לא פחות חמור, ואני מתנצל שמעל בימת הכנסת אני משתמש בביטוי כזה, יש כאן הולכת שולל של הזוגות הצעירים.

כי מה באה, הגזמת, איציק, באמת. אני הילד, הגזמת. נסחפת קצת. אני אומר לכם, הולכת שולל כזאת לא ראיתי הרבה זמן. כי מה בעצם באה הממשלה ואומרת לאותם הזוגות הצעירים?

מטוב לבנו, מוכנים לתת לכם עד 1 ביולי כדי לממש את אותה הטבה. רק שכחה הממשלה להודיע באותה הדלפה בשבוע שעבר לערוץ 2 שאין יכולת לאף אחד במדינת ישראל, אפילו לא לשר השיכון בכבודו ובעצמו, להוציא את אותו היתר בנייה שיקנה להם את אותה הטבה בחודש ימים. אז יש פה שתי בעיות. קודם כול, יש פה קרוב ל-3,000 אנשים שעומדים להיפגע מהגזירה הזאת. מן הראוי לאפשר להם ארכה מינימלית, סבירה, ועדת הכלכלה המליצה על 1 ביולי 2014, כדי לממש את אותה הטבה. כי צריך לזכור שגם הם לא יכולים להתיר את עצמם מההתחייבויות שלקחו. ולא פחות חשוב, אתם יודעים, משפט סיכום. לסיכום, מה לא אמרו לנו ומה לא הבטיחו לנו אחרי המחאה החברתית?

לכם, לזוגות הצעירים אפשר לשקר פעם אחת, אפשר לשקר להם פעם שנייה. אבל בסוף יש גבול כמה בדיות וכמה סיפורים הם עוד יוכלו לאכול ולהאמין. בסוף לא יאמינו לכם. וזו המכה הכי גדולה שיכולה להיות, גם לממשלה וגם למי שרוצה לפתור את בעיית הדיור.

תודה רבה, חבר הכנסת שמולי. חבר הכנסת אריאל אטיאס, בבקשה.

חבר הכנסת משולם נהרי,

חבר הכנסת נחמן שי. ינעלו את הדיון חבר הכנסת גפני, ואחרון, חבר הכנסת מיכאלי אברהם. בבקשה, אדוני. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר האוצר, מאז הקמת הממשלה, וגם אחרי הקמת קבינט הדיור בראשות שר האוצר, הדבר המרכזי שהממשלה עושה לשוק הדיור הוא לבטל את כל ההטבות, ולהעמיס עוד עלויות על רוכשי הדירות, שעשתה הממשלה הקודמת. מה שבא לפנינו זה להוסיף חטא על פשע, כי גם מרמים את הציבור, זה המשך הרמאות ממערכת הבחירות, אבל גם בנתונים שנותנים פה, אומרים דברים שהם לא נכונים. הגזירה הראשונה שנחתה על רוכשי הדירות היא מס משפרי הדיור. אני כבר קראתי לזה "מס גזל", כי מדובר באנשים שכבר קנו דירה פעם אחת, שילמו עליה מס רכישה, מסים למדינה. הם מוכרים את הדירה, לא משנה אם הם קונים דירה גדולה יותר או קטנה יותר, הם משלמים עוד מס. 3.5%, בדירה ממוצעת זה שווה בין 40,000 ל-80,000 שקל ליחידה.

עוד חרפה, העלו את המע"מ בעוד 1%. זה שווה עוד לפחות 20,000 שקל לעוד יחידה. בהעברת התקציב בסוף מאי קיבלו החלטה לבטל את מענקי המקום בפריפריה.

כל זוג צעיר שקונה דירה ראשונה בחייו, דירה חדשה, כדי לעודד הגירה חיובית ב-28 יישובים, מתוכם שמונה יישובים ערביים, יקבל 100,000 מענק וסבסוד פיתוח. במכה אחת הורידו את זה, וזו בשורה לפריפריה. הגיע משרד האוצר, החבר'ה של אגף תקציבים, מוכשרים, מתחבלים, לקחו את שר האוצר, ככה ערבבו אותו, אמרו לו: זה הולך לחרדים,

בוא נוריד את זה. מה לעשות, היום הגיעו לוועדת הכלכלה רק חילונים. באו לדבר על חריש: אנחנו קנינו דירות בחריש, ואנחנו התחייבנו לקבוצת הרכישה, ואנחנו שילמנו כסף. ואנחנו עכשיו שבויים, כי הורידו לנו את 100,000 השקלים האלו, 60,000 יותר נכון, ואנחנו לא יכולים לצאת כי שילמנו דמי קדימה, ואנחנו לא יכולים להיכנס, כי לקחו לנו 60,000 שקל. רבותי, 60,000 השקלים האלה, זה 50% כולל ה-40,000, מההון העצמי של כל זוג צעיר. אומר נציג אגף התקציבים: זה עולה הרבה כסף. אז הנה, אני אגיד לכם את השקר. כל המענק שווה למע"מ של דירה בפריפריה, אחד לאחד. אפילו במקרים מסוימים, כשהדירה היא של ארבעה חדרים, המע"מ עוד מכניס יותר כסף. לפי הנתונים של משרד השיכון יש גידול של 30% בהתחלות הבנייה בפריפריה. ואני אתן לכם עוד נתון: למעלה מ-80% הצלחה במכרזים של המשרד בפריפריה. עכשיו באים לירושלים. לא מספיק בחודש אחד, עוד מכה. בירושלים מדובר בהרחבה של יחידות דיור. ככל שמרחיבים יחידת דיור, במקום שלאנשים לא יהיה איפה לגור והם יעברו מירושלים, ותהיה הגירה שלילית,

אנחנו מקבלים פה עוד מכה. והיום ישב קבינט הדיור, קיבל הרבה החלטות, אפס החלטות על הפריפריה, אפס החלטות על ירושלים. יש שם מיחזור של החלטות על מחנות צה"ל, שיהיו משוחררים, במקרה הטוב, בעוד שבע-שמונה שנים. יש שם מיחזור של החלטות על דירות להשכרה ועל חסמים. בתקופה הזאת, בימינו, רק גזירות. ולכן אנחנו צריכים להתנגד לחוק הזה,

תודה רבה, חבר הכנסת אטיאס. הבא, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, איזה עוד קשקושים יכולה הממשלה הזאת להציע? אנחנו הקמנו בכנסת הזאת את השדולה למען ירושלים, אורי מקלב, אראל, צחי, וכמובן מוטי, ורבים אחרים בבית הזה. כי כל אחד פה מבין מהי ירושלים. כל אחד. וכל אחד יודע שחוזקה של העיר הזאת הוא כמו חוזקה של החוליה הכי חלשה בשרשרת. והחוליה הכי חלשה בשרשרת היא אותן שכונות שדיבר עליהן אראל, שירושלמים יודעים איפה הן, וגם אתה, אדוני סגן השר, יודע היטב איפה השכונות החלשות של ירושלים, וגם אתה יודע כמה העיר הזאת חלשה וכמה היא זקוקה לעזרה. אז במקום שהממשלה הזאת, שרוממות ירושלים בגרונה ושממלאת את ראשנו בהצהרות כמה חשוב שבירת ישראל באמת תזכה במקום הראוי לה, ברגע שזה מגיע לענייני היום-יום הקטנים, שצריך לתמוך במי שיש לו מעט או מי שכמעט אין לו, שוכחת. אני באמת חושב שיושבים שם אנשים אטומים. אנחנו כל הזמן מדברים עליהם, אבל אני שואל לפעמים מי הם אלה שלא רואים שום דבר חוץ ממספרים. הם אפילו לא מציצים מחוץ לחלונות הקטנים האלה של משרד האוצר, להציץ החוצה לראות מה עובר בתוך העיר הזאת. והם אומרים: נוריד, זה עלה יותר מדי, או במקרה אחר: לא השתמשו בזה בכלל.

כמו שהזכיר ידידי שמולי, והיום ישבנו עם החברים שעוברים עכשיו לחריש, לא השתמשו בסעיף,

אז למה אתם מורידים את זה? אנחנו, כולנו, מצווים לעזור לירושלים. השמחה הזאת, שאני שומע לפעמים, שיצאו מירושלים, ולפעמים זה חרדים יוצאים, אז זה בכלל טוב שחרדים עוזבים את ירושלים, מה השמחה הזאת? צריכים לעבור לירושלים. הממשלה הזאת צריכה לעודד הגירה לירושלים ולעצור את הנשירה הזאת מירושלים. במקום זה עושים כל מה שיכולים כדי להפריע ולשבש ולעשות את החיים בירושלים קשים. אז מה הפלא שזאת העיר השנייה הענייה במדינת ישראל? בירת ישראל העיר השנייה בעוני, אחרי בני-ברק. זה באמת מאוד מכובד, זה רק משתווה לדירוג של מדינת ישראל ב-OECD. צריך לבטל את ההחלטה הזאת, אדוני סגן השר. ברגע הזה תהיה אתה ירושלמי במשרד הזה, ותגיד להם: עשיתם דבר שטות, תרדו מזה. תודה, חבר הכנסת נחמן שי. הבא, יעלה חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הממשלה הקודמת הצליחה בכמה וכמה מטלות כלכליות. כשהממשלה החלה את עבודתה בתחילת הקדנציה הקודמת, העולם היה בטלטלה כלכלית בלתי רגילה. בארצות-הברית נסגרו בנקים,

חלק מהמדינות שם קרסו, האבטלה ביוון הגיעה לממדים מפלצתיים. המשק במדינת ישראל, לעומת זאת, היה משק יציב, המערכת הפיננסית שגשגה, הבנקים הצליחו, האבטלה ירדה כפי שלא ירדה למעלה מ-30 שנה, דירוג האשראי עלה. היו הרבה מאוד דברים שהממשלה הצליחה בהם, הקואליציה, יותר נכון. יש דבר אחד שהממשלה הקודמת נכשלה בו כישלון טוטלי, זה היה בנושא של הדיור. האוצר עמד על רגליו האחוריות ונלחם בשר אטיאס. לשר אטיאס היו כמה דברים שהוא הצליח בהם. לא נפתרה בעיית הדיור, אבל היו דברים שהוא הצליח בהם: במענקים בפריפריה, בשחרור קרקעות, בדברים שהוא יכול היה לעשות. אבל אני עוד זוכר דיונים בוועדת הכספים, איך היה עימות בין משרד השיכון לבין משרד האוצר, ומשרד האוצר ניצח. אם אנחנו מסתכלים בסך הכול הכללי, אנחנו נכשלנו בנושא של הדיור. והגיע המלאך המושיע. הגיע שר האוצר יאיר לפיד, הבטיח פוליטיקה חדשה והבטיח שהוא הולך לפתור את הבעיות. וודאי שהבעיה הראשונה שניצבת בפני הזוגות הצעירים במדינת ישראל זה הדיור. אני לתומי התפתיתי לחשוב שאולי מבחינה דתית תהיה לנו בעיה, אבל לפחות דירות יהיו לנו. התברר שלא תורה ולא סחורה. מה שקרה זה שהתחלנו לחטוף מכות.

אזרחי מדינת ישראל, התחלנו לחטוף מכות שלא היו אפילו בתקופה הקשה הקודמת שלא הצליח בה נושא הדיור. קודם כול, בלי לעשות חשבון, ביטלו את המענקים בערי הפיתוח, בפריפריה. התקשרו אלי אנשים לא דתיים, יש שמות שאתם גם מכירים ואני כמובן לא אומר אותם, התקשרו ואמרו: אצלנו זה פיקוח נפש. השקענו בדמי מקדמה ברכישת דירה, הסתמכנו על מה שהממשלה החליטה בקדנציה הקודמת, והפסדנו. ופתאום הממשלה מחליטה בבת-אחת, בחוסר רגישות, כדרכה של הממשלה הזאת, או כדרכו של משרד האוצר, שהוא עושה היום מה שהוא רוצה ואין פוצה פה ומצפצף. וככה, מכה אחרי מכה אחרי מכה, שום פתרון לנושא של הדיור, הרבה יותר גרוע ממה שהיה קודם. והנה, אנחנו יושבים בוועדת הכספים, ומגיע משרד האוצר, אני מבקש לסיים. כבר, כבר, אני מסיים. מגיע משרד האוצר באיזה הצעת חוק אחרת ומבקש פתאום להכניס ביטול של החוק של חבר הכנסת פרוש, של מה שאנחנו דנים בו עכשיו. ואני עומד משתומם בתוך הוועדה, ואני אומר להם: נושא חדש, מי דיבר על זה בכלל. לאחר דין ודברים משרד האוצר, בכל אופן בממשלה הוא הרגיש שהוא בעל-בית, פקידי האוצר יודעים ששם הם עושים מה שהם רוצים, אין מי שיכול להתמודד אתם, אז הם חשבו שהם יעשו את זה גם בכנסת. פה, פתאום הם נתקלו בבעיה, ולכן הם לא הצליחו. אני זוכר שניגשו החברים מיש עתיד וצעקו עליהם, ובצדק.

ולכן אני קורא לחברים פה במליאה, בניגוד למה שהאוצר העז לעשות בעבר, להקפיא את החוק הזה, היום אין לו בכלל פחד משום דבר. הוא מבקש מאתנו, לא להקפיא, לבטל, מה שלא היה עד היום. אבל אמר שר האוצר שעוד שנתיים יהיה טוב, עוד שנה יהיה טוב, אז למה לא מקפיאים? למה מבטלים?

לא יהיה טוב אם אתם תהיו הממשלה, ולא תהיו. תודה, חבר הכנסת גפני. אני מבקש מחברי הכנסת שעומדים על מנת לא להירדם, בכל זאת לשבת. אתה משתבח עם השעה.

הדובר הבא, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, אחרון הדוברים. ויסכם את הדיון סגן השר לוי. בבקשה, חבר הכנסת מיכאלי. אדוני היושב בראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני חושב שיש תופעה, שהקואליציה מרגישה קצת שאנחנו בשוונג של עבודה, וזה קצת מלחיץ את האנשים שעברה שעת חצות.

נסים זאב מזמין את כולם עד ארבע בבוקר להיות פה, בעזרת השם, ונדון בחוקים, שהם חוקים חשובים, מה לעשות. אם אנחנו רוצים לגמור מהר מהר הצבעות, בסוף מה נענה לאותם אזרחים שהולכים לסבול כנראה מההחלטות האלה. שתים-עשרה בלילה זה כבר לא, אצלנו שתים-עשרה זה תחילת היום. אדוני היושב-ראש, מדובר פה אכן במגמה. כנראה הממשלה החדשה, במקום לתקן את מה שהם תקפו-תקפו-תקפו את הממשלה הקודמת, שגם אנחנו ישבנו בה בקואליציה, ואמרו שיעשו יותר טוב, אני רואה שבמקום לעשות יותר טוב עושים יותר גרוע. דיברו פה כבר חברי לפני, מושלם, אף אחד לא, ולא הספקנו לעשות בקואליציה הקודמת את כל מה שתכננו, אבל פה יושב שר השיכון לשעבר, שכל ניסיון שלו לשנות את הגזירות הישנות שהיו,

10 15 שנה לא שיווקו קרקעות,

10 15 שנה הקרקעות שהוקפאו בסוף יצרו מצב של גירעון של עשרות-אלפי יחידות דיור. ומה לעשות,

כפי שאמר חבר הכנסת גפני, האוצר מתנגד לכל שחרור של קרקעות, ועשו כל מיני קומבינות, כל מיני תרגילים, ומה ששוחרר גם שם לא נתנו בקלות לבנות. אבל באתם, יש עתיד. יש איזה ציפייה לזוגות צעירים שמה שאנחנו לא הספקנו, מה שאנחנו לא עשינו, מה שהשרים שלנו לא עשו, אתם תעשו. ומה אנחנו רואים פה? במקום לעשות יותר טוב, אתם עושים יותר גרוע.

כשמתחילים לקצץ, קודם כול מקצצים בחוליות החלשות, מקצצים לזוגות הצעירים.

אתם שמים לב, בחוק ההסדרים שאתם מביאים עוד מעט, להעלאת מס רכישה לזוגות שרוצים לשפר או להיטיב את תנאי הדיור שלהם, אפילו לשנות לרעה. אתם הולכים להטיל עליהם מס על כך שהם רוצים להקטין את הדירה שלהם כי אין להם כסף להחזיק אותה. איפה אתם חיים? הציבור שלנו יסבול את כל הגזירות האלה בלי להגיב בסוף? אני לא קורא לאף אחד רק לעמוד ברחובות, אבל לא יכול להיות שאתם מתארים מצב של יש עתיד, ולא רק שאין עתיד, אתם בסוף מביאים גזירות על הציבור שלא רק שהוא יקרוס מהן, אלא אתם בסוף תעמדו במובן הציבורי לדין שלא תוכלו לצאת מזה בצדק. תודה, חבר הכנסת מיכאלי. סגן השר לוי מוזמן. אנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש הודעה לפני כן. הבית היהודי התגייס כולו? הבית היהודי התגייס כולו? אדוני היושב-ראש, אני מבקש, בשם סיעת ש"ס וסיעת יהדות התורה, לראות בהצבעה על החוק הזה הצבעת אי-אמון בממשלה, ואני מגיש את המועמדות. אתה מגיש את זה בכתב? חבר הכנסת גפני, אתה מגיש את זה בכתב? יש לך מועמד? צריך לבוא עכשיו. ראש הממשלה צריך, הנה, היא ביקשה. היא ביקשה להצביע עכשיו. אנחנו מבקשים הצבעה עכשיו.

בסדר? לשבוע הבא. אי-אמון,

אדוני היושב-ראש, אנחנו מבקשים הצבעה עכשיו. אוקיי. חברי חברי הכנסת, מכיוון שזו הצבעת אי-אמון, אנחנו נצביע בהצבעה אחת. הממשלה מבקשת להצביע עכשיו. מי, לא, לבחור בך לראש ממשלה.

לא,

רק ראש הממשלה יכול, אדוני היושב-ראש, רק להצביע.

מי שמצביע בעד, הוא בעד החוק ונגד האי-אמון, בהצבעה אחת. מי קבע שיש אי-אמון? אתה ביקשת כרגע.

אין, אין. שר האוצר פה, מה הסיפור? מה זה שר האוצר? ראש ממשלה צריך. מה אתה מדבר? הוא השר המקשר. הוא, האחרון.

יאללה, תזרימו חברי

-אמון בממשלה שהוגשה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר-היום, תובא להצבעה בישיבת הכנסת כאמור בפסקה (1(, ואולם, אם ביקשה זאת הממשלה מייד" כפי שהיה עכשיו, אני מוסיף, "תתקיים ההצבעה בו ביום, בסיום הדיון באותו סעיף, לעניין סעיף זה תיוצג הממשלה על-ידי אחד מאלה, בסדר הזה: ראש הממשלה, השר שדיבר בשם הממשלה לגבי הסעיף שעל סדר-היום, השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת, שר אחר, ובלבד שהם נוכחים באולם המליאה"; כפי שראינו עכשיו. אני חושב שהסעיף ברור לחלוטין. נגמר. ובכן, אדוני שר האוצר, האם אתה מבקש הצבעה עכשיו? בהחלט.

הצבעת אמון, אנחנו עוברים להצבעה, אני מבקש להפוך את זה, אני חוזר: הצבעה בעד משמעותה בעד החוק ונגד האי-אמון, וכן להפך. אפשר לדעת מי הודיע מטעם הממשלה, הצבעה. נגד האמון. ההצעה להעביר את הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12),

בעד הצביעו 31,

22. אני קובע שהחוק התקבל והצעת האי-אמון נדחתה. החוק עובר לדיון בוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אבל אתם מתחילים להתנדנד. לוועדת החינוך,

החוק יעבור לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת תחליט אם לוועדת המדע או לוועדת הכספים. היה מתאים לכם, חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 46) (הכנסת חפץ אסור בנסיבות מחמירות), קריאה ראשונה. יציג את ההצעה השר שי פירון.

בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מטרת הצעת חוק זו להתמודד עם שתי תופעות חמורות של החדרת חפצים אסורים לבתי-הסוהר. מה מצחיק, כבוד השר? צוחק מההצעות של הממשלה. מה לשר החינוך ולחפצים אסורים בבתי-סוהר? הוא מתחיל לחשוב מה אתה מסוגל להכניס. האחת, תופעה הולכת וגוברת של החדרת חפצים מסוכנים

חפצים מסוכנים לבתי-הסוהר שיש בהם כדי לסכן ולפגוע בחיי אדם, רבותי, אני מאשר לשר השיכון להחליף את שר החינוך. ראינו שיש כאן בעיה בהקראת, הוא לא שר השיכון, לשר הרווחה. לא יכול להיות דבר כזה. חבר הכנסת פריג'. חברי חברי הכנסת, אני מבקש. אוקיי, הייתה לנו כאן אתנחתא קומית קצרה. בואו נחזור לדיון מכובד. אדוני שר הרווחה שמחליף את שר החינוך, בבקשה. מדובר בתופעה רחבת היקף אשר מבוססת על מגוון רב של שיטות פעולה וסיוע של גורמים שונים מחוץ לבתי-הסוהר, ובכללם גם בני-משפחה של הכלואים. השימוש בטלפונים מוברחים מאפשר לאסירים ביטחוניים לשמור על קשר רציף עם גורמי טרור מחוץ, אל תפריע. תזמין אותו, אחר כך הוא יעלה, אל תפריע, יקירי.

וכן עם חברי ארגוני הטרור במתקנים אחרים, ובכלל זה מאפשר להעביר כספים המיועדים למימון טרור,

להכווין פיגועים חמורים נגד יעדים ישראליים,

לרבות פיגועי חטיפה, לקיים קשר עם תשתיות ומפקדות טרור מחוץ לבית-הסוהר, לגייס ולהקים תשתיות חדשות מחוץ לבתי-הסוהר ולשמר פעילות ארגונית וצבאית מבין כותלי בית-הסוהר. בהתאם לסעיף 52 לפקודת בתי-הסוהר, העונש, אדוני השר, אתה יכול להרחיב על הסעיף הזה? גפני, גפני.

גפני, אני מבין שהיום אתה הליצן התורן. אנא ממך, אני לא ליצן. אתם ליצנים, עם כל הכבוד. פשוט, פשוט אל תפריע.

תוחמר הענישה. אנחנו מבקשים לתקן את פקודת בתי-הסוהר כך שתוחמר הענישה בגין החדרת מכשירי טלפון או רכיביהם לבתי-הסוהר או החזקתם, לשלוש שנות מאסר, תוחמר הענישה בגין החדרת חפץ אסור מסוכן לחמש שנות מאסר,

תתווסף חלופה של הכנסת חפץ אסור לבית-סוהר בנסיבות מחמירות, כמפורט בהצעת החוק, שהעונש בגינה יעמוד על עשר שנות מאסר. אבקשכם לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה ולהעבירו לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתו לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, גפני. תודה, אדוני שר הרווחה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת חנא סוייד, נמצא? איננו. הדוברת הבאה, מרב מיכאלי, איננה. הדובר אחריה, חבר הכנסת איתן כבל, נמצא? בבקשה, חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים, אחרי מופע הסטנד-אפ שהיה כאן, החוק הזה הוא חוק, בסופו, סליחה, גברתי,

אנחנו רוצים להיות אופוזיציה, לא? בבקשה. אז באופוזיציה, תראה מה הם עושים, קרקס. חברי חברי הכנסת, לכאורה הצעת חוק שהיא על החדרת חפצים לכלא, אני מדבר עכשיו בשיא הרצינות, על פניו, זה נשמע הדבר הכי רציני שיש, מעבר לצחוקים שנשמעו כאן קודם, אבל יחד עם זאת, כמו כל דבר, צריך שתהיה מידתיות. בכנסת הזאת אנחנו מביאים יום אחר יום הצעות חוק של היום הרת עולם, ובסופו של עניין אתה נותן שנתיים מאסר, שלוש שנות מאסר, ואתה מביא דבר כזה, הרי אין. כל הצעה שאתה רוצה להביא אותה ולהעצים אותה, אתה נותן לה כותרת של פגיעה בביטחון המדינה. וכשאתה מביא את הכותרת הזאת של פגיעה בביטחון המדינה, אני מקווה שאין כאן מישהו שחושב שאני בעד פגיעה בביטחון המדינה, אבל בסופו של עניין בבית הזה צריך שיישקלו כל הדברים בצורה מידתית. החוק הזה, בכל הכבוד, באופן שהוא מובא, הוא איננו מידתי. הוא לא מידתי, אדוני היושב-ראש, ואני מבקש מכם, אני מבקש מהממשלה שוב לשקול את ההצעה כפי שהיא מונחת בפנינו היום. אז סיימנו לצחוק וסיימנו לומר את הדברים, אבל כאן יש הצעת חוק שיש לה משמעויות מאוד גדולות. ומי שחושב, הרי בכנסת הזו, חבר הכנסת דוד אזולאי, אדוני חבר הכנסת הרצוג, וזה נושא רציני, הרי אי-אפשר שכל הזמן אנחנו נגיד: ככל שאנחנו ניתן עונשים יותר גדולים, יש הרי תזה שלמה האם העונשים הגדולים הם שימנעו את ביצוע המעשה, ויש כאן אנשי משטרה לשעבר שיודעים לתת אולי תשובות יותר טובות בעניין הזה. אני חושב שכדאי ומבקש שנשקול את העניין הזה בצורה רצינית.

תודה, חבר הכנסת איתן כבל. הדובר הבא, חבר הכנסת נחמן שי. מוותר.

חבר הכנסת מיקי רוזנטל, איננו. חבר הכנסת אראל מרגלית. מוותר.

חברת הכנסת זהבה גלאון. מוותרת.

חבר הכנסת מאיר פרוש, עכשיו אתה יכול לדבר. יעלה חבר הכנסת מאיר פרוש,

חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש לנצל את זכות הדיבור כדי לומר כאן מעל הבמה, שתשעה חברי כנסת מהבית היהודי מתוך 12 הצביעו לפני כמה דקות על ביטול מענקי דיור לזכאים בירושלים. אל תטיפו לאף אחד מוסר. אם אתם מסוגלים להתגייס כדי לבטל את החוק החשוב הזה, אל תבואו ותטיפו מוסר למישהו אחר. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת מאיר פרוש. חברת הכנסת תמר זנדברג נמצאת? מוותרת. חברת הכנסת מיכל רוזין? מוותרת. איזה יופי אתכם בשעות האלה. חבר הכנסת אורי מקלב? מוותר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. חבר הכנסת דוד אזולאי? מוותר. חבר הכנסת יצחק וקנין? מוותר.

חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. יעלה ויבוא חבר הכנסת נסים זאב,

חבר הכנסת אריאל אטיאס. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך שאנחנו כל כך מתחשבים בקואליציה ובחברים ואנחנו ממש,

איפה השעון פה? 00:30 ואנחנו רק באמצע, חצות הלילה ואנחנו באמצע הסדר. שלא יהיה לכם ספק, אם מישהו חושב לצאת מפה לפני השעה 04:00, שישכח מזה, אז תתכוננו. בפעם הבאה כל אחד יבוא עם המזרן, ואם צריך גם כרית. אדוני היושב-ראש, תראה איזה חוק מוזר. אני בוודאי, כמו חברי איתן, אם מכניסים כלי נשק ופוגעים בביטחון המדינה, אז מה הספק? או משהו שקשור לאמצעי לחימה. אבל תתאר לך, אדוני היושב-ראש, מישהו הכניס פלאפון לכלא "מעשיהו" למשל והצליח להערים, ומישהו הכניס פלאפון לכלא שאטה, אז מה הדין לזה שהכניס לכלא שאטה, ששם יש אסיר ביטחוני, ובכלא "מעשיהו" יש גם חרדים? אז דינם שווה או לא? אני רוצה לדעת איך אפשר להחיל את החוק הזה ולקבוע שמי שמכניס פלאפון זה כאילו שהכניס איזה כלי נשק ולשייך אותו לארגון טרור. אני אומר לכם שכל החוק הזה, אני ניסיתי להבין אותו, לפענח אותו, ולא הבנתי אותו. איך אפשר לממש אותו? הרי צריך להוכיח פה בראיה ברורה שהייתה פה כוונה של חבלה כאשר לא מדובר באמצעי חבלה, לא מדובר באמצעים שאפשר להוכיח בעליל שיש כאן רצון לפגוע בביטחון המדינה. אין הוכחה, אין ראיה, פלאפון, בסך הכול פלאפון. אני, כשאני נכנס לכלא "מעשיהו" לביקור, כמה

אני בא עם פלאפון ואף אחד לא חושב לרגע שאני אואשם שאולי חלילה וחס אני אעביר את הפלאפון הזה ואני אפגע בביטחון המדינה. אז תגידו לי, חברי כנסת יכולים להיכנס עם פלאפונים או לא? אם תגידו לי שלא, אני לא מצביע בעד החוק הזה. נסים, יש לך עוד 50 שניות. תודה, חבר הכנסת נסים זאב.

חבר הכנסת אריאל אטיאס, אינו נוכח, חבר הכנסת אמנון כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת משולם נהרי? מוותר. חבר הכנסת משה גפני, אחרון הדוברים. תן לו גם את 25 השניות של נסים זאב. שום דבר לא בחינם, חבר הכנסת כבל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק שיש לה היבטים מאוד מסוכנים, ומצד שני מאוד חשובים. יש מאסר למי שפוגע בביטחון המדינה, ויכול להיות שבאמת היה צריך להצביע בעד החוק הזה, ומצד שני, העיר חבר הכנסת נסים זאב, אני חושב שקצת באירוניה, אבל מי שמכניס פלאפון לבית-סוהר, לפי מה שכתוב בחוק, יקבל עונש של כמה שנות מאסר. הכנסת בשעת לילה זו אמורה לקבל החלטה בחקיקה ראשית כאשר אין אף אחד מהממשלה שיודע להסביר במה מדובר. פשוט לעשות לעג וקלס מהכנסת בפני אזרחי המדינה. מדובר על הצעת חוק שיש בה דיני נפשות. שולחים אנשים לכלא להרבה שנות מאסר על דבר שאף אחד לא יודע פה להסביר. מי שצריך להסביר את הצעת החוק הזאת זה השר לביטחון פנים. הוא שמופקד על בתי-הסוהר, הוא שצריך להסביר לחברי הכנסת, לשמוע את הדיון, לענות על שאלות שהן מאוד חשובות ויכולות להביא, אם אנחנו לא מסתכלים בכל מקרה על קואליציה ואופוזיציה, בחוק הזה ככל הנראה ההצבעה הייתה עניינית. המציאות הזאת שבה עולה שר החינוך ומסביר לכנסת, מקריא על הצעת החוק הזאת, ואין לו אפילו שמץ של מושג על מה מדובר, וכשהוא לא יכול להמשיך מסיבות שונות, אולי אפילו בגלל קריאת ביניים שלי, שהייתה בלי כוונה, אז באמצע, בלי שהיושב-ראש קרא לו אפילו על-פי התקנון זה דבר לא נכון, אסור לעשות את זה, עולה שר הרווחה. עולה שר השיכון. שר השיכון, הוא קרא לו. שר השיכון? זו הייתה טעות. התבלבלתי,

שר הרווחה. גם שר הרווחה, עולה שר הרווחה ומקריא.

יש לו קול בס כזה של קריין ברדיו, מאוד יפה, אבל הוא לא יודע על מה מדובר. בגלל זה קראנו לו. כן, כן, בסדר, אין לי התנגדות. אין לי התנגדות, אבל אתה צריך לזכור שעל-פי התקנון מי שצריך לקרוא לו זה היושב-ראש.

לחבר כנסת חדש לפעמים לטעות. חברי כנסת ותיקים כמוך מתקנים אותו.

אין לי טענה על הטעויות, לא על זה אני מדבר. אני מדבר לגופו של החוק. מדובר בחוק שיש בו דיני נפשות. יכול אדם בתום לב, וגם אדם שיושב בבית-סוהר, אסור לאבד צלם אנוש, הכניס פלאפון לבית-הכלא, לתאו, הכניס פלאפון, והוא על-פי הצעת החוק עלול לקבל שלוש עד חמש שנות מאסר.

לא, עשר זה רק מי שפוגע בביטחון המדינה. אם זה טלפון כשר זה פחות. אם זה טלפון כשר אז זה יותר, מפני שתלוי איזו ממשלה מכהנת באותו זמן. ולכן, המציאות הזאת שהכנסת נדרשת עכשיו להצביע על הצעת החוק זה לעג וקלס. אם אף-על-פי-כן תביאו את זה להצבעה, אני לא אצביע על החוק הזה. אני לא יודע, יש לי הרבה שאלות שאני רוצה לשאול את השר לביטחון פנים,

ואסור להצביע על הצעת החוק הזאת עכשיו, עד שיבוא השר לביטחון פנים ויסביר.

אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת גפני. האם יש שר משרי הממשלה, אולי שעוסק בביטחון או שיש לו רקע בנושאי ביטחון, שרוצה לבוא ולסכם את הדיון? אני מבין. אני רמזתי לכך, ניסיתי. אני מבין שאין סיכום מטעם הממשלה, ואנחנו נעבור להצבעה. הנה, סגן השר רוצה להסביר לנו, אני לא מצביע מפני שזה לא רציני, ההצבעה הזאת. לא צריך, שמענו. מה "לא צריך"? בטח שצריך, ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס'

התשע"ג 2013, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד הצעת החוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (הכנסת חפץ אסור בנסיבות

באמת, נו. אני הייתי סוגר את הישיבה עכשיו.

שר החינוך עכשיו. אני אבקש מהשר לוי לעלות להציג את ההצעה. הוא סגן שר.

מסגן השר לוי

אינו נותן את המענה המבצעי הנדרש לפעילות הרשות ואינו עולה בקנה אחד עם השיטה הנהוגה במרבית המדינות שעמן מבקשת הרשות להתקשר בנושא. הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 37 לחוק להגנה על

בעד הצביעו 47,

נמנעים, 1. הצעת החוק להגנה על עדים (תיקון מס' 4) (התקשרות בהסכמים בין-לאומיים)

בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

צו חיפוש שיפוטי, פעולה שאורכת זמן ואינה מעשית ברוב המקרים. לאור האמור, יש לתקן את המצב הקיים כיום ולקבוע במפורש את סמכות הכניסה של שוטר למקום שבו מתבצעת

של הקמת רעש לצורך הפסקת ביצוע העבירה. לפיכך, אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה, כבוד השר. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני מבין שאינה נוכחת. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת באסל גטאס.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

אני רוצה שתקשיב, אדוני שר החינוך שהקריא לנו דבר שאין לו מושג בו, כי אני רוצה לקבל תשובה על השאלה הבאה. הוא בוועדת שרים לענייני חקיקה. על זה נאמר: מעניין לעניין באותו עניין, גברתי. אם גברתי שכועסת מאוד תקשיב, אני עליתי לדבר על העניין הזה ואני מדבר עכשיו בכל הרצינות, כי הצעת החוק הזאת, ואני תומך בה, הרי מי אוהב רעש ליד ביתו? יש שכונות מסוימות שבכלל אסור שיהיה רעש. ביום רביעי הקרוב, אדוני השר היושב בוועדת השרים לחקיקה, אני הגשתי הצעת חוק לקריאה טרומית שמהותה, שאם חס וחלילה פקח שומע שנעשה מעשה של הרג או פגיעה בבעל-חיים ויתבקש להיכנס לחצר כדי לעצור את התהליך הזה, היינו בעד,

חס וחלילה, זה לא אישי. אני לא פונה אלייך עכשיו באופן אישי, אני יודע. אבל בהצעת החוק הזאת אמרה לי שרת המשפטים: השתגעת? להיכנס לחצר להציל בעל-חיים? אבל מסתבר, השתגענו להיכנס לחצר בשביל שהשכן לא יהיה לו רעש? תגידו, מה קורה פה? מישהו לא כותב פרוטוקול ועוקב אחרי השטויות של עצמו? סליחה, מי זה היה? אדוני סגן השר, בתוקף תפקידך הקודם, קודם כול, כך: אפשר לבוא גם בוועדה. הרי כתוב: "אתה חונן לאדם דעת ולאנוש מלמד בינה". המשמעות של המשפט היא שוועדת שרים גם יודעת לבוא ולומר שאם נתקן ונוסיף, הרי ועדת שרים זה לא איזה סרט נע. יושבים אנשים וחושבים, אמורים לפחות. בסופו של עניין, אדוני השר, גברתי השרה, ואני יודע שאתם גם תמכתם בהצעת החוק, אתה מוצא את עצמך באופן מאוד מוזר ופתטי, שכשמישהו מרעיש לשכן שלו מותר לשכן לבוא ולהיכנס, לעומת זאת, אם נעשה מעשה פשע כלפי בעל-חיים, זה לא נורא. ואני חושב שיש כאן חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית,

בבית הזה, שביום רביעי לא יסכימו לטיפשות הזאת. תודה. תודה, חבר הכנסת איתן כבל. יעלה עכשיו חבר הכנסת באסל גטאס, איננו, לא נוכח. חבר הכנסת נחמן שי מוותר, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, לא נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, מוותר, חברת הכנסת זהבה גלאון, מוותרת, חבר הכנסת מאיר פרוש, מוותר, חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. ואחריה, חבר הכנסת אורי מקלב. אז למה, מה? מה? מה? אם השרה אומרת שהיא תמכה, מפרסמים מהישיבה של ועדת השרים את פרוטוקול,

בבקשה, חברת הכנסת רוזין. בבקשה, שלוש דקות. נו, אז הנה, יש לכם כבר שתי משימות: גם לאפשר בדיקה של התעללות בבעלי-חיים וגם לשחרר את הפרוטוקולים של ועדת השרים לחקיקה.

בסוף הרחוב שלי יש שכן שמדי יום חמישי בערב, אני מבקש שקט, חבר הכנסת פרוש. בדיוק, הנה, השר קלע לדעתי. מדי יום חמישי בערב, עד 02:00, לפנות בוקר, הוא מוציא רמקולים, גדולים מאוד לחצר ביתו וחוגג בשירי קריוקי עד אמצע הלילה. זה אומר שאני וילדי צריכים לסגור הרמטית את כל הבית, את כל החלונות, על מנת להצליח לישון.

גם אני לא הייתי מעזה לחשוב שאני רוצה לפגוע בזכויות האדם שלו, בזכויות האזרח שלו. אני יכולה להזמין משטרה, אני יכולה להזמין פקחים, אני יכולה לבקש שיעצרו אותו, שייתנו לו קנס. אבל העובדה פה היא שאנחנו איבדנו כל פרופורציות של מידתיות. יש רעש בבית?

אז מותר עכשיו לשוטר להיכנס לתוך הבית בכוח ולחפש את מקור הרעש? קצת פרופורציות. התחלנו את הכנסת הזאת עם חוק האזרחות, אסרנו על אזרחים להינשא ולהביא לכאן את בני-משפחותיהם, אחר כך עברנו לחוק ההסתננות, העיקר שילכו מפה הזרים,

אלה שאנחנו לא רוצים. ועכשיו אנחנו מפנים את זה גם כלפי האזרחים שלנו. זו בדיוק ההידרדרות שלנו, ההידרדרות המוסרית, שבסופו של דבר מגיעים לחוקים אזוטריים כאלה, שהכול כבר מותר. אין שום גבולות, הכול בסדר, הכול מותר. אפשר להפר כל זכות אזרחית בשם מדינת המשטרה והחוק. תעצרו את זה פה, תפסיקו את זה מייד.

תודה, חברת הכנסת רוזין. חבר הכנסת אורי מקלב, מוותר, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. עיסאווי, חכה חכה, אתה עוד תבקש ממני דברים. רק אתה שומר חוק, גם זה לא קרה, שר מאיים על חבר כנסת, תראה, לשכנים מותר, חבר הכנסת פרוש, שלוש דקות, בבקשה.

חבר הכנסת פרוש,

חבר הכנסת פריג', חבר הכנסת פריג'. שיורים בכביש הראשי, ועכשיו אני אגיד את זה,

לשכנים מותר מה שאתה לא מוכן לאחרים. חבר הכנסת פריג' כן. התחלת את הנאום? כן. נא להתחיל כמו שצריך. לא, מה שמעניין, הכנסת, כי אי-אפשר את הרעש הזה, רבותי, רבותי, אנחנו מתחילים.

אז תבקש שיורידו את הווליום בכפר-קאסם. לא, ומה עם הזיקוקים? עוד לא נכנסים לשם. ומספיק עם, זה מעניין. אבל, חברים, זה שלב מתקדם. מה שאני אומר, כנראה, איתן, איתן, בגלל שאני ערבי אתה מדבר? תשתוק, חלאס. נו, באמת. אכלתי אותה אתך. המתן בבקשה, המתן רגע. רבותי, רבותי חברי הכנסת, השעה מאוחרת מאוד, אבל, חבר הכנסת סלומינסקי, בבקשה. רבותי, רבותי, חבר הכנסת סלומינסקי, בבקשה. חברים, אנא התחל את הנאום שלך בצורה מסודרת, לא בהתנצחות עם חברי הכנסת. בגלל, יש לך עוד שתי דקות, בבקשה. לא, שלוש דקות יש לי. אה, רק עכשיו אתה מתחיל? עכשיו. עוד לא דיברתי. שתיים וחצי.

חברים, כשהקואליציה הזאת קמה נכתב בעיתונות הרבה: זה שיא של ח"כים חדשים. וזו אמת, וחלק ניכר מהח"כים הם חלק מהקואליציה. יש עכשיו סוד שלאט-לאט מתחיל להתגלות, שצריך שהח"כים החדשים, שרובם חברים שלנו מיש עתיד, שאני, רואים את זה על-פי מפגן הנוכחות כאן, צריך שיירשמו על שמם חוקים. צריך להפגין את זה. החוקים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. ונפל בחלקנו, בכנסת הזאת, לראות את החוקים בסיטונאות. איך נרשמים לספר השיאים של הסטטיסטיקה ושל ספר החוקים של המדינה? צריך להיות חלק. ואכן, הגענו למה שהגענו. אני עכשיו, זה השיא בשבילי,

כתושב כפר-קאסם ותושב החברה הערבית. חברים, אני לפני כחודש התקשרתי למשטרה. הייתה חתונה בשכונה, שקט ביציע, בבקשה. ב-00:15 התקשרתי. זיקוקים שמדירים שינה, לא מצליחים לישון. מתקשרים לשוטר, מתקשרים לשוטר, על-פי חוק: השוטר,

אני לא מצליח לישון,

יש רעש. השוטר: טוב, נבוא, טוב, נבוא, טוב, נבוא. רבותי, בואו קודם כול ניישם את החוק הקיים לפני שנוסיף לו, לפני שמוסיפים לו את כל החוק הצפוני הזה. מה קרה לנו? חוק צפוני לכל דבר. בואו קודם כול נקיים את מה שיש. למה לי עוד חוק, עוד מילים, עוד משפטים? ואת הקיים לפחות אנחנו לא עושים. כבוד השר לביטחון הפנים, תודה רבה. כבוד השר לביטחון הפנים, אני שמח שיש חשיבה ויש מאמץ חשיבתי לעוד חוקים,

ריבונו של עולם, הזיקוקים, היריות, מה שכל, מה שאנחנו סובלים ועוד לא ניגשים. ועוד מה? צריך לגשת לבתים. אני לא רוצה לבית, תבוא לרחוב לפחות. אז, חברים, די. בוא לא נעשה צחוק מהעבודה. זה צחוק מהבית הזה, החוקים בשביל ספר הסטטיסטיקה של החוקים.

די, די עם זה.

ויש לך, חבר הכנסת פריג', יש לך פתרון לבעיה שמעלה החוק?

צריך אכיפה של מה שקיים. לא להוסיף עוד חוקים רק בשביל הנייר, שייכנסו לספר החוקים, שחבר הכנסת, נרשם עליו עוד חוק.

אני מודה לך, חבר הכנסת פריג'. אני מבין, לא מוותר. אני לא מוותר. עוד דקה.

חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אני רוצה, רגע, חבר'ה, סליחה. חברַיָּא, נסים, תדבר על הקריוקי,

עוד שלוש שעות שחרית. אל תגיד לי על מה לדבר, בסדר? בבקשה, אתה האחרון שתגיד לי. אנחנו אופוזיציה.

אה, שכחתי, סליחה. אני חושב שאני עדיין בקואליציה.

אחרי חצות אין, אני פשוט שוכח איפה אני נמצא. רבותי, אחרי חצות, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת זאב,

אני רוצה לדעת למה המואזין כל הלילה מצרצר לנו במוח? אחרי חצות, עד לפנות בוקר.

החוק הזה חל עליהם או לא? גילית את אמריקה.

אל תהיו פראיירים, אני אומר לכם.

אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה בצפת. יהודי, גילית את אמריקה. שם מגאפון על הגג.

מגאפון על הגג, אתה שומע? אל תבזבז לי את הזמן, אני מבקש ממך. כדי להשמיע את זעקת השבת. כמה אנחנו מתגעגעים, אפילו תשאלו את גילאון, אפילו שהוא לא שומר שבת, אבל הוא נהנה לשמוע את הצפירה של שבת. הכי נהנה, יש לי הקלטה. לפחות אתה יודע: הנה, עכשיו השבת, אילן, אתה מקבל אותה.

אולי אתה הולך לשחק משחק כדורגל, לא יודע מה אתה עושה. אבל אתה מרגיש את עונג שבת. אדוני היושב-ראש, אתה לא תאמין, הביאו לו משטרה, והמשטרה חייבה אותו להוציא את המגאפון. ואתם יודעים מתי צפירת שבת, זה לא באמצע הלילה. לא כמו עכשיו, באמת, עכשיו זה רעש נורא ואיום. אני חושב שעכשיו אסור להרעיש גם בכנסת. אתם צוחקים בקול, בקול רם, ואני חושב שזה חלק מהעבירה על החוק. דבר נוסף, אדוני היושב-ראש, דקה, ממש דקה. השעון שלי עומד, מה אני אעשה? אדוני היושב-ראש, מה קורה עם מי ששר שירי שבת והשכן, מפריע לו, הוא לא יכול לשמוע את זה? הוא יכול להזמין לו משטרה ולומר לו: כן, לפי החוק הזה אני אומר לך, יביאו לו משטרה והוא יפסיק אותו בעל כורחו שלא ישיר שירי שבת, כי בשבילו, השירים מפריעים לו. מה מידת הרעש פה, כל אחד לפי הרגישות שלו? אני רוצה לדעת, איפה המידתיות? איפה הקריטריונים? חוק כל כך לקוני, אי-אפשר להבין אותו. מישהו קרא אותו? בסדר, אז תצביעו איך שאתם רגילים להצביע. כשהממשלה מבקשת כולם מרימים את הידיים. וענו כל העם ואמרו אמן. תודה, חבר הכנסת נסים זאב. מישהו עוד רוצה לדבר מהרשימה, או שהיית אחרון? אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון מס' 8) (סמכות כניסה למקום ועריכת חיפוש לצורך הפסקת רעש), התשע"ג 2013. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון מס' 8) (סמכות כניסה למקום ועריכת חיפוש לצורך הפסקת רעש), התשע"ג 2013, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

20, נמנעים, 2. הצעת החוק עברה ותידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו נעבור עכשיו להודעת יושב-ראש הקואליציה. חבר הכנסת יריב לוין, בשם יושב-ראש ועדת החוקה, ימסור את הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6) (העלאת גיל הנישואין המותר), התשע"ב 2012. בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת. בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה ועדת החוקה, חוק ומשפט להודיע לכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6) (העלאת גיל הנישואין המותר), התשע"ב 2012, של חברי הכנסת דב חנין, עפו אגבאריה, מוחמד ברכה,

זהבה גלאון, ניצן הורוביץ, אילן גילאון, יריב לוין, חנין זועבי וג'מאל זחאלקה, מס' כ/470.

תודה לחבר הכנסת לוין. אנחנו עוברים להצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים), התשע"ג 2013, של חברות הכנסת שולי מועלם-רפאלי, עליזה לביא וזהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת,

תציג את הצעת החוק חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. בבקשה, חברת הכנסת רפאלי. חברות וחברים, בהמשך לתמיכתו הנלהבת של חבר הכנסת גפני בבחירתי לוועדה לבחירת דיינים, אז אני מודה לכולכם. ברוך השם נבחרה אישה לוועדה החשובה הזאת. ובהמשך ישיר, אנחנו מבקשות לתקן את הוועדה כולה, כמו שדיברנו כבר על החשיבות האמיתית של השתתפות נשים בכל הגופים שמשפיעים על הציבוריות הישראלית, חבר הכנסת שטרן, זה קשור לנשים.

הבית היהודי? תאר לך. ברוך השם. הבית היהודי. לגמרי. ובוועדה הזאת ביתר שאת. התפקיד של הוועדה, בחירה של דיינים לכהן בבית-הדין הרבני, שלפחות מחצית ממי שבא בפניו הן נשים. הצעת החוק שהגשנו, חברתי חברת הכנסת עליזה לביא ואנוכי וחברת הכנסת זהבה גלאון, מטרתה לשנות את פניה הנוכחיות של הוועדה ולהביא לבחירתן של ארבע נשים לפחות, אני חשבתי שצריך היה להעביר את החוק כבר לפני שבועיים,

בקריאה ראשונה. לפעם הבאה. לא, לא, לא. ממש חשוב לנו שזה יהיה היום. חשבתי שאולי אפילו הוא יבוא היום לקריאה שנייה ושלישית, אך לא הסתייע. אבל בעזרת השם זה יקרה בקרוב. אני חשבתי, את ועדת הנשים עוד הערב. אז יכול להיות שהיית צריך אתה להציע את זה ליושב-ראש הקואליציה. בעזרת השם. אנחנו מדברים הרבה, חברי וחברותי, על הצורך, ממתי, בעזרת השם גם זה יגיע. כן, חברת הכנסת רפאלי, בבקשה. אנחנו כל הזמן מדברים על הצורך לחזק ולהעמיק את הקשר בין המערכות הממלכתיות הרבניות ובין החברה הישראלית כולה. חידוש הקשר הזה וההעמקה שלו ייעשו כשתהיה מחויבות של המערכות האלה למציאות החיים העכשווית, כמובן, בתוך גדרי ההלכה היהודית. הסוגיות שמתנהלות בבתי-הדין הרבניים בתחומים של מעמד אישי, עגינות וסרבנות גט הן דוגמאות בולטות לצורך בשינוי תפיסתי ומעשי במינוי דיינים שמכירים בשינויים החברתיים ורוצים לחזק את המחויבות לשיח הכללי, שיוביל לשימוש בפתרונות שההלכה נותנת כדי להשפיע על מצבן של נשים במדינת ישראל. הנושא הזה הוא לא עניין של אנשים דתיים, חברי הכנסת, שומרי המצוות ושאינם שומרי המצוות, הוא עניין של כולנו, והמטרה היא להביא לבחירתן של נשים לוועדה למינוי דיינים. אני קוראת לכולכם, כמובן, להצביע בעד. תודה, חברת הכנסת רפאלי. ראשון הדוברים, איתן כבל, אינו נוכח. כל פעם אתם, זה בגלל שאתם לא יושבים במקומות שלכם, מה לעשות. בבקשה, חבר הכנסת כבל. שלוש דקות.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

אני תומך בהצעת החוק הזאת, נתחיל בזה, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהתייחס לכותרת שניתנה היום על-ידי הרמטכ"ל על קיצוץ תקציב משמעותי, סליחה רגע. חברי חברי הכנסת, אני מבקש לפזר שם את ההפגנה. אפשר לדבר בחוץ או לשבת בפנים, אבל אי-אפשר לעמוד בפנים ולנהל פה דיונים מקבילים. חבר הכנסת שלח, בבקשה. כבוד השר בנט, בבקשה. האח בנט, תתייחס לדברי היושב-ראש. יש עוד כמה אחים שם שמתבקשים לשבת. בבקשה.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 כפי שאמרתי בתחילת דברי, ודאי שאני תומך בהצעת החוק הזאת, אבל אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת לכותרת שמלווה אותנו מאז הצהריים, שהרמטכ"ל הודיע שהוא עוצר את התע"מ, את התעסוקה המבצעית, במילואים. ואני אומר לעצמי:

זה העניין הזה והזה, איך שמגיע הדיון על תקציב, ובעיקר כשמגיע הדיון על תקציב הביטחון, נזכרת מערכת הביטחון, קורים שם דברים מאוד מוזרים. מערכת הביטחון פתאום נזכרת שהיא צריכה לקצץ ושהיא עוצרת את תקציב המילואים, ושיותר לא יגייסו לתעסוקה מבצעית. ויותר מכך, יש דבר עוד יותר מוזר: אחרי שמקצצים, בסוף השנה מסתבר שתקציב הביטחון עלה ב-3 4 מיליארד כל פעם. אז אני אומר לעצמי: האם גם השנה נמצא את עצמנו שמערכת הביטחון וצה"ל יקצצו את התקציב, יעצרו אימונים, יודיעו שצה"ל איננו מוכן למלחמה הבאה, זו המשמעות של ההודעה. וב-ynet, מי שעקב, כבר מתחילים לדבר על טראומת מלחמת לבנון השנייה. זאת אומרת, עכשיו יש גם משהו, דמון חדש. ואני אומר: למען השם, איזה מין דבר זה, איזו אחריות זו? אם לצה"ל, למערכת הביטחון, יש הכלים לבוא ולהתמודד עם השאלות האלה. קריאת ביניים של היושב-ראש: יהיה איזה קישור לנושא בהמשך הדרך? אני פתחתי, אדוני היושב-ראש, כשאתה לא התייחסת אלי אני פתחתי ואמרתי, אדוני, ניצלתי את היכרותי את התקנון, וקודם כול אמרתי שאני תומך. עכשיו מותר לי לדבר על מה אני חושב. אני חבר כנסת חדש, אתה יודע שאתה מלמד אותי את צפונות,

עכשיו אתה צריך להחזיר לי חצי דקה. אתה תקבל 30 שניות.

ולכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דבר על קרקל, יש שם חיילות.

אני אומר בשיא הרצינות, זה נשמע כאילו איזה סוג של התחלה של בדיחה, אבל זה צה"ל. זה בכל פעם, ומי שיצא לו לעקוב אחרי ההודעות בכלי התקשורת, זה נשמע כאילו מדובר ב"היום הרת עולם". וזה באמת, זה כל כך, אותי לפחות, אדוני היושב-ראש, זה מאוד מכעיס, השימוש שנעשה פעם אחר פעם בכלי הזה של להלך אימים. צה"ל במלחמת לבנון השנייה, איתן, הגיע השלום. אה, הגיע השלום. אוקיי. חבר הכנסת עמר בר-לב הודיע לי שהגיע השלום,

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת איתן כבל. הבא, חבר הכנסת נחמן שי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה, מעל הדוכן הזה, להצטרף להצעת החוק החשובה הזאת. אני רוצה להעיר לך, ידידי חבר הכנסת גפני, שקודם הטחת בכנסת שהיא כל כך פמיניסטית אבל היא לא מצאה מקום ליותר,

תסביר, כי זה לא היה ראוי מה שאמרת. לא התמודדנו פה נשים מול גברים, אלא בחרנו ככל שיכולנו, ולא היו נשים מועמדות. אני באמת מאמין בזכויות נשים צריך להאמין בזכויות גברים גם, אבל אני מאמין בזכויות נשים, ואני חושב שייצוגן של הנשים בכנסת הזאת עולה על ייצוגן בכנסות הקודמות, ויעלה בעתיד, כמו שאומרת חברתי, בעזרת השם. אבל אתה ראית פתאום איזה פגם. ואני ראיתי, א. אני ראיתי בהתמודדות של נשים, אני רואה בחברותה של חברת הכנסת שולי מועלם הישג, ואני מצטער שחברתי מרב מיכאלי לא נבחרה, ואני מבטיח לך שעוד יבואו ימים וייבחרו יותר נשים. אני חושב שצריך לראות שוויון בין נשים וגברים בכל ההליכים ובכל העולם הדתי. צריך לראות שוויון בין נשים וגברים. אתה יודע, כשאנחנו יושבים ומשוחחים בינינו, אתה מסביר לי שמקומה של האישה מכובד, ושחלילה, גם כשהיא נמצאת באולם התפילה מעבר לווילון היא עדיין חלק בלתי נפרד מהתפילה, גם אם בעיני, לי זה חורה שבת אחרי שבת לראות את זה, אבל אני מקבל את זה. אז אני רוצה שכשזה מגיע למקומות יותר חשובים ויותר משמעותיים ניתן כולנו לנשים את המקום הראוי, וזה לא "ניתן להן", הן ראויות לכך. ולכן הצעת החוק הזאת היא נכונה, והיא ראשיתו או המשכו של תהליך, והלוואי שהוא ילך ויתגבר ויעמיד נשים וגברים במקום אחד, גם בעולם הדתי היהודי.

תודה, חבר הכנסת נחמן שי. הבא שרשום לנו הוא חבר הכנסת אראל מרגלית, ישנו? אינו נוכח.

חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, ברכות לחברות הכנסת שולי מועלם-רפאלי ועליזה לביא, וברכות, אני מבקש שקט בקצוות שם. מה? לברך גם את עצמי? לברך את עצמי.

אני שמחה להיות חלק מהצעת החוק הזאת. הצעה שהדבקתי, אנחנו כולנו חברות באותה הצעה, וברכות על הבחירה, חברת הכנסת מועלם. אני מצטערת שהצעת החוק הזאת הגיעה היום, ולא הגיעה לפני כשבוע, כי כשהיום בחרנו מועמדים, או ליתר דיוק מועמדות, לוועדה למינוי דיינים, לו החוק הזה היה עובר לפני שבוע לא היינו מסתפקים בייצוג סמלי, חשוב מאוד, של חברת הכנסת מועלם, הכנסת הייתה שולחת לפחות ארבע נשים לוועדה לבחירת דיינים. אני ממש מצטערת שהחוק לא הגיע קודם לכן. מה שהיה כאן היום הראה שאי-אפשר לסמוך על העמדות השוויוניות, כביכול, שהכנסת מתהדרת בשמן. הכנסת חוקקה שורה של חוקים שוויוניים, עד שזה בא להצבעה, וכשהיה צריך לבחור נשים חברת הכנסת מרב מיכאלי לא נבחרה. מה זה אומר? שאי-אפשר לסמוך עליכם, גם עליכם, חברי חברי הכנסת. אז מה לנו כי נלין אחר כך על גופים אחרים שלא שמים נשים ברשימות שלהם, או אין שם ייצוג נשים, ומסתפקים באיזה ייצוג סימבולי? הקואליציה לא תמכה בה, האופוזיציה לא תמכה בה. זה אני לא יודעת.

פשוט תספרי ותראי. מרצ התייצבה ותמכה, אני לא עושה חשבון של קואליציה אופוזיציה, אני מדברת על הכנסת. הכנסת ככנסת בחרה אישה אחת. לו החוק הזה היה עובר קודם לכן לא הייתה נבחרת רק אישה אחת. חבל שצריך חוק בשביל זה. נכון. אבל צריך חוק בשביל זה, כי אי-אפשר לסמוך,

הרכב של הקואליציה הנוכחית, יש למרקם הנוכחי, כי חייבים חוק ולהעביר אותו בהקדם, נכון,

חברת הכנסת עליזה לביא עכשיו, ולא לחכות כמה שנים. אי-אפשר לסמוך על ההטמעה של הערכים השוויוניים במדינת ישראל, לא בקרב הציבור ולא בקרב חברי הכנסת, ולכן,

זה יהיה לפעם הבאה, אבל גם זה חשוב. אני קוראת לכם לתמוך בהצעת החוק. ברכות, וחבל שזה רק כך.

תודה, חברת הכנסת גלאון. חבר הכנסת מאיר פרוש, מוותר, חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת אורי מקלב, גם אני מוותר.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, מוותר, חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק וקנין, מוותר, חבר הכנסת נסים זאב. כל הכבוד. לא מוותר. נסים מבקש את כל הדקות של אלה שוויתרו.

אדוני היושב-ראש, חשבתי למה הגברת מועלם,

מביאה את הצעת החוק, כי "מעלם" זה מורה, ואת רוצה לחנך אותנו פה, להביא משהו חדש, חדשני. עשרה חברים, ועכשיו אנחנו מגדילים את זה ל-11. אנחנו מבקשים שעם הרבנים הראשיים לישראל, ועם שני חברי בית-הדין הגדול, תשב נא אישה, על כורחם, עם שרת המשפטים. אני רוצה לדעת מאיפה תפיסת העולם העקומה הזאת, שאם אישה לא נמצאת בוועדה, אז מעמד האישה נפגע. מה החולי הזה בכלל? אני פשוט לא יכול להבין. נכון, לבחור דיינות ולא דיינים.

אדוני היושב-ראש, בדיוק רציתי להמשיך את זה, מדוע רק לבחור את הדיינים? שהיא תבחר את עצמה. היא מגישה את עצמה. אתה בדיוק משחק לידיים של מי שעושה במדינה הזאת, אני, אני בדיוק משחק, כי זה המשחק שיבוא בעקבות, ככה הורסים את היהדות במדינת ישראל. זה מה שאמר קורח: "כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה'". גם אנחנו חכמים, גם אנחנו יודעים את התורה, גם אנחנו יודעים. תגידי לי, היה מישהו יותר גדול, חכם, מקורח? גם היה עשיר, גם היה תלמיד חכם, איך לא, אבל הוא ידע להביא את הפילוג בתוך העם. מה קרה?

ביקשנו? דיינות? מה ביקשנו?

עכשיו אני רוצה לדעת, אדוני היושב-ראש, החוק אומר, רבותי. רחמנא ליצלן, תשמעו מה קורה כאן. אבל למה רק הנשים פה צועקות, אפשר לדעת?

כי אתה מעצבן אותן. אני רוצה לדעת, אדוני היושב-ראש, איך אפשר לממש את החוק הזה. החוק אומר שחייבים להביא שרה מהממשלה שתהיה נציגה. תתארו לכם שבממשלה אין נשים, אז מאיפה נגריל את האישה הזאת? מאיפה נביא אותה? אני מבקש לאפשר לדובר להמשיך בדבריו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדעת, האם אפשר לחייב את הממשלה להביא אישה? גם אם אין אישה בממשלה, זאת אומרת, בעצם אני צריך, כדי לבחור את ההרכב הזה, אתם מחייבים את הממשלה, גם אם האישה הזאת לא ראויה להיות שרה, אני חייב להביא אישה שתהיה שרה כדי שהיא תוכל להיות בהרכב הוועדה הזאת. תגידו, מה, השתגעתם? זהו? חברת הכנסת לביא, חברת הכנסת לביא. השרה הזאת תהיה מעל, חבר הכנסת פרוש, אני מבקש. אדוני היושב-ראש, מכיוון שבאמת השעה מאוחרת ואני עברתי כבר את השלוש דקות, אני באמת רוצה להתחשב בחברים פה. אני לא אנצל את הבמה הזאת, אבל תעשו טובה, תתעשתו קצת. לא כל דבר זה פגיעה בכבודה של האישה. לפעמים כבודה של האישה הוא לא להיות במקום שהיא לא צריכה להיות, והיא לא צריכה להיות שם, חד וחלק. זה שאנחנו בחרנו בך היום, ואני אומר, אני הצבעתי שאת תהיי, כי לא היה, בינך לבין הגברת הנכבדה האחרת העדפתי אישה יותר מסורתית, מה לעשות. תודה, תודה, אבל למה את כופה את זה עלי? למה את מכריחה אותי לבחור אישה? לגברים אין כבר זכויות? חבר הכנסת זאב, תודה. לגברים לא נשארו זכויות. הזכויות רק אצלכן.

אני מודיע לך שממחר בבוקר אנחנו כבר נעשה סדר בעניין. תודה, חבר הכנסת זאב. חבר הכנסת אטיאס, אינו נוכח, חבר הכנסת אמנון כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת משולם נהרי, מוותר. חבר הכנסת שטרן,

מה זה הלחץ החברתי הזה? חבר כנסת רוצה לדבר.

גם שטרן מתפלל, חבר הכנסת, שלוש דקות, או פחות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שולי, לא יצאת? לא בדקתי. אחרי חבר הכנסת שטרן, אחרון הדוברים, חבר הכנסת גפני. עמיתי חברי הכנסת, צריך להשלים חומר לחברי הבית היהודי, נראה לי, שיצאו כשהצעדנו נשים לפורום הבוחר את הרבנות הראשית. ויושבים פה עכשיו והולכים להכניס נשים, שלא נדע, לגוף שבוחר דיינים שדנים בסוגי אישות, ונישואין, וגירושין. נשים, נשים. חברתי חברת הכנסת שולי מועלם, אני לא אחזור על מה שאני אמרתי כשיצאת מהאולם כיוון, היה לי תור אצל הרופאה שמטפלת בסרטן שלי, אני לא הפרעתי לך. תקשיבי לי משהו,

אני אפילו לא צחקתי בקול. אני צחקתי, תאמיני לי, למרות שהיו פה קטעים מצחיקים, מצטערת שהסרטן שלי יותר חשוב מהכול. תתבייש לך. זה ממש מביש. חוסר דרך ארץ. חוסר מה? חוסר דרך ארץ.

לא נראה לי שחבר הכנסת שטרן התכוון להעליב אף אחד. אם יצא, הוא יוכל להתנצל. רבותי, שקט בבקשה. תנו לחבר הכנסת שטרן להמשיך. אני מצטט את מה שנאמר פה: אם רוצים לחזק, צריך שיהיו ארבע נשים על מנת לחזק ולהעמיק את הקשר בין המערכות הרבניות לממלכה. חיוב של המערכות למציאות החיים העכשווית מחייב שילוב נשים בגוף הבוחר, צורך בשינוי תכנים ומעשים, מינוי דיינים שמצויים בשינוי החברתי.

על מנת להביא לבחירתן של נשים לוועדה למינוי דיינים. אתם מבינים שאני תומך בזה. אני חושב שכל ההסברים האלה נכונים מאוד. אני באמת לא מצליח להבין, אם ככה, למה אנחנו כבר כל כך הרבה ימים ושבועות מבזבזים את הזמן על אי-יכולת להכניס הרבה פחות. פה מדובר על ארבע נשים מתוך 11. ארבע נשים מתוך 11. אנחנו מדברים על 30 מתוך 180. תודה. עכשיו קברת את חוק שטרן, ברגע הזה קברת אותו. לא יקום ולא יהיה. תודה, חבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אני לא מבין למה אני לא אחרון הדוברים, אדוני היושב-ראש. אני מבקש לדבר אחרי גפני. אני אאפשר לחברת הכנסת איילת שקד לסיים את הדיון. תסיים את הדיון חברת הכנסת עליזה לביא, שהיא אחת היוזמות של החוק.

בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש מידה מסוימת של אי-הבנה מבחינתי, אבל בסדר, זה אולי בגלל שלא למדתי את הליבה, אז יכול להיות שאני לא מבין. הכנסת היום בחרה את נציגיה לוועדה למינוי דיינים, והיא עשתה את מה שמופיע בחוק. בחוק הזה שאתן מציעות צריכה להיות חברת כנסת אחת בוועדה למינוי דיינים, והיא נבחרה, הכנסת בחרה בלי החוק, מתוך רצון. הממשלה אמורה גם לבחור אישה אחת, ואנחנו יודעים שהממשלה תבחר אישה, לא רק שתהיה חברה בוועדה למינוי דיינים, היא גם תהיה יושבת-ראש של הוועדה. לשכת עורכי-הדין, אני הייתי בוועדה למינוי דיינים כמה קדנציות, ולשכת עורכי-הדין תמיד שלחה אישה. אני ישבתי עם אישה בוועדה למינוי דיינים.

הייתה, הייתה, אהובה יששכר הייתה. לאחרונה, ניסן, לא כשאתה היית. כשאתה היית לא הייתה אישה. אתי הייתה אישה. מה זה משנה?

צודקים, אתם צודקים, חבל על הזמן, אני לא מתווכח. אבל עם כל הכבוד, אני לא בוויכוח בין הבית היהודי לבינכם. אין ויכוח. העובדות כמו שהן. לא קרה שום דבר. הרב בן-דהן היה מנהל לשכה, מנהל בתי-הדין הרבניים. הוא יעיד. הייתה אישה תמיד, נציגת לשכת עורכי-הדין. ישבנו, פעלנו יחד, לא הייתה בעיה עם העניין הזה. זה גוף חילוני שצריך לבחור דיינים. לי היה ברור, זה בגלל שלא למדתי ליבה, אז אני לא מבין, לי היה ברור שאם חברות הכנסת שהציעו, כולן, שולי ועליזה לביא וזהבה גלאון, אם הן מציעות עכשיו הצעת חוק לחייב את הכנסת לשלוח אישה לוועדה למינוי דיינים, אז אני מבין שהם לא היו מציעים לגבי קאדים וקאדים מד'הב. זה ברור שהם לא היו מציעים. הם לא היו מתחילים עם הערבים. אבל היו מציעים עכשיו הצעת חוק על בתי-משפט, שלוועדה למינוי שופטים הכנסת תהיה חייבת לשלוח אישה, לא לוועדה למינוי דיינים, הגשנו. למה אתן מפריעות לי? מה אמרתי רע? הגשת, לא הגשת שום דבר. זה מה שאתם מגישים. זה מה שאתם מגישים. מה שמביאים עכשיו, בשעה 01:15 או 01:20 או 01:30, כבר בלילה, אתם מציעים הצעת חוק שאין לה שום ערך, מכיוון שהתקיים פה ויכוח בין שרת הבריאות יעל גרמן לבינכן, ויעל גרמן טענה,

שזה צריך להיעשות מאליו ובלי חוק, והכנסת עשתה את זה היום לפני כמה שעות, בחרה אישה לוועדה למינוי דיינים. אחת. אלא מה, מה הכנסת לא עשתה? למה אתן מפריעות לי כשאני אומר אמת? למה? למה אתה אומר שאמרתי דבר כזה? תפריעו כשאני לא אומר אמת. אבל לא אמרתי דבר כזה. הכנסת לא שלחה אישה לוועדה למינוי שופטים, והיה מן הראוי שעכשיו תעלינה חברות הכנסת, אולי גם חברי הכנסת, ובמקום שיהיה חוק על הוועדה למינוי דיינים, תהיה הצעת חוק על הוועדה למינוי שופטים. מה מתברר לי? בגלל שלא למדתי ליבה, כמובן אני לא יודע לעשות חשבון, אז אני רק אומר סברה בשכל הישר, והסברה בשכל הישר אומרת שבכלל לא מתכוונים לנשים.

תקשיבי למה שאני אומר לך, ואני אומר ברצינות. בכלל לא מתכוונים לנשים. מתכוונים בסוף הדרך, מה אתם רבים שם, ריבונו של עולם? שניכם אנשים דתיים, אומנם במפלגות אחרות. אבל אתם מתכוונים למשהו אחר, אני מבקש לסיים. או יש ביניכם, אתם אפילו לא מבינים, יש ביניכם שמתכוונים לזה שעל-פי ההלכה צריך שיהיה דיין, ושתהיה גם דיינית. נכון, שומו שמים. הנה, שולי. הנה. לא נשים על הפרק. אם כוונתם הייתה לנשים, הייתם מציעים את החוק הזה על הוועדה למינוי שופטים, שהכנסת לא בחרה. הגשתי הצעה. לא הצעתם את זה עד עכשיו בגלל שהמציעות מחולקות לשני חלקים: חלק רוצה לקעקע את ההלכה, וחלק תמים, שהולך אחריכם וספוג במחיאות הכפיים שהוא מקבל מהציבור החילוני או מחלקו שרוצה לקעקע את ההלכה. אם כנים דבריכם שאתם מתכוונים לנשים, החוק היה צריך להיות היום על הוועדה למינוי שופטים. שם אתם לא נוגעים, שם אתם לא עושים חוק, אפילו ששלחו שני גברים היום.

תודה, חבר הכנסת גפני. זהבה, את אומרת את האמת. שולי תמימה והולכת אחרייך.

תודה, חבר הכנסת גפני. תסכם את הדיון חברת הכנסת עליזה לביא. אחרי ההצעה אני אאפשר לך. זה הנוהל. למה אחרי ההצבעה? אחרי חברת הכנסת לביא, ואז אני אאפשר לך לדבר על-פי סעיף 34(א). רק רגע, חברת הכנסת לביא. אני מבקש מחבר הכנסת שטרן, שרוצה להודיע הודעה חשובה,

חבר הכנסת שטרן. אני רוצה לא להתנצל, אני נורא מצטער, אדוני היושב-ראש, אני מבקש.

שבאותו זמן של אותה הצבעה שיצאו התשעה היא הייתה צריכה ללכת לטיפול או לבדיקה רפואית. שמעתי על זה, לא ידעתי שזה היה הסיפור. בכל מקרה, אני מבקש סליחה. תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. כל הכבוד. אני מבקש מחברת הכנסת עליזה לביא לסכם את הדיון. נדמה לי, חברת הכנסת שקד, שבקשתך מתייתרת, נכון?

אוקיי. בבקשה, חברת הכנסת לביא.

אני שמחה שבחרת לבקש את ההתנצלות הזאת. אנחנו כולנו שותפים לדרך החדשה שבה אנחנו רוצים שיותר נשים תהיינה שותפות. חבר הכנסת גפני, אנחנו רק התחלנו. לא יכול להיות שבמדינת ישראל תהיה עוד ממשלה שלא תהיה בה שרה, לא יכולה להיות כנסת שלא יהיו בה לפחות 60 חברות כנסת. גמרנו, השתנו הכללים, אם לא שמת לב. אנחנו בתהליך, וכל מה שאנחנו מקוות, רוצות ומייחלות, ויש פה הרבה שותפים גברים לתהליכים הללו, לא רק בעולם ההלכה. לא באנו בעניין של החוק שלנו לבוא לבקש דייניות, עוד לא בשלו התנאים. בעזרת השם יבשילו התנאים, תהיינה תלמידות חכמות, גם זה יקרה, אבל לא זה הדבר שכרגע אנחנו עוסקים בו. כל מה שאנחנו מבקשים, שבוועדה למינוי דיינים, שעוסקת גם בנשים,

מי כמוך יודע כמה נשים עומדות בפני דיינים.

כל מה שאנחנו מבקשות במקרה הזה זה שתהיינה נשים בוועדה למינוי דיינים כדי לזהות ולגלות את הדיינים הראויים לעמוד על הכס ולפסוק.

ואני מציעה לכולנו,

גם בוועדה למינוי שופטים, תאמין לי.

באה מעולמות התוכן שמאוד קרובים לעולמות שלך, ועולם ההלכה נר לרגלי, נר לרגלי, ואני כאן בבית הזה גם בשביל אותן סמטאות אפלות שאותן אני רוצה ומבקשת להאיר. אז יש דברים,

יש הרבה דברים משותפים בינינו, וכדי שעולם הדת היהודי יישאר כאן, בבית הזה ובכלל בחברה הישראלית, אנחנו צריכים וצריכות לפעול. אז יש מקומות שנצטרך את החוקים, יש מקומות שזה לוקח זמן ותהליך, ואנחנו צריכים את החוקים. וגם בוועדה למינוי שופטים, גם שם, מבטיחה לך.

מה את כל כך מתנצלת? תודה לחברת הכנסת לביא. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים), התשע"ג 2013. הצבעה.

26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים), התשע"ג 2013, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 45, נגד, 5, נמנעים אפס. הצעת החוק עברה. אני מבקש מחברת הכנסת איילת שקד, ההצעה תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועל-פי סעיף 34(א) לתקנון אני מבקש מחברת הכנסת איילת שקד לדבר. חבר הכנסת שטרן, איפה הוא? אתה פופוליסט, ויושבת-ראש המפלגה שלך היא צדקנית ופופוליסטית שעשתה מחטף בוועדת שרים לחקיקה והעבירה את החוק שלך, למרות שסוכם עם הקואליציה ונאמר לה שאנחנו צריכים לעשות דיון סיעתי. היא עשתה מחטף והעבירה את החוק, ושנינו יודעים שיש היום נשים בוועדה הזאת בזכות עצמן, כי הן נשים שהן חברות כנסת והן שרות והן ראשי ערים. יש עשר נשים, עשרה מינויים לשר הדתות, ושר הדתות אמר שהוא ימנה נשים. אז החוק שלך הוא לא חזות הכול, והבריאות של שולי יותר יקרה מהחוק שלך. ואתה עשית עלינו, על סיעת הבית היהודי, קמפיין של הדרת נשים, אתם אמרתם שאנחנו מדירים נשים, ולנו יש שלוש נשים במפלגה ולכם יש אחת. אוקיי. תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו להצעת החוק הבאה. חברי הכנסת. חברי הכנסת, כל הפרובוקציות שיש. חברי הכנסת, שמענו פה התנצלות. אין צורך, הגענו סוף-סוף בלילה ארוך זה להצעה האחרונה, חברי הכנסת. אני מבין שכולם עייפים. איזו אחרונה? הצעת החוק האחרונה מונחת לפני. הצעת חוק חובת המכרזים, שששש. רבותי. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. תשעה מחברי הבית היהודי קברו את חוק ירושלים. תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. רבותי, נו. תשעה מתוך 12. חבר הכנסת פרוש, אתה לא רוצה לסיים הלילה? הבית היהודי. מהבית היהודי קברו את חוק, חבר הכנסת פרוש, תודה רבה. תודה רבה. תשעה מתוך 12. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת הוראת שעה), התשע"ג 2013, של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, משה גפני, יצחק וקנין ונחמן שי, לקריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה. מי שעומד, אני מבקש או לשבת או לצאת. בבקשה, חברת הכנסת יחימוביץ. תשעה חברי הכנסת של הבית היהודי הצביעו נגד חוק ירושלים. אדוני היושב-ראש, חברי, את המריבות אפשר לעשות גם מחר ומחרתיים. כשבקואליציה מתחילים לריב. תודה, חבר הכנסת אטיאס. אפשר לשבת. יריב, אתה לא, חבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת פרוש, אתה מפריע לנו כל הערב. חבר הכנסת פרוש. אני צריך לבוא לשדולה כשהוא מצביע נגד?

נא לשבת. חברי הכנסת של ש"ס, נא לשבת. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק הטקסטיל הביטחוני, או בשמו הארוך יותר, שלא אקרא בו בשעת לילה כזאת, השר כהן. חברת הכנסת לביא, נא לשבת. אדוני היושב-ראש, לי זה לא מפריע. אני מודה לך, אבל לי זה לא מפריע. בבקשה. החוק נחקק לפני ארבע שנים בקונסנזוס מעורר השתאות של כל סיעות הבית. זה מסוג החוקים שאפשר לחוש את פעולתם ברגע שבו הם נחקקים, כי ביום שבו הוא נכנס לתוקף נוצרו, בו ביום, 1,000 מקומות עבודה בענף הטקסטיל. כיום מספר מקומות העבודה שהחוק הזה יצר עומד על 1,200. הוא נורא פשוט, הוא אומר ששוטר או חייל לא יצאו למשימתם במדים שיוצרו בארץ אחרת, לא בסין, לא במזרח הרחוק במדינה אחרת, ולא בשום מקום אחר, אלא בידי פועל ישראלי ובידי תעשיין ישראלי שהקים מפעל. החוק קובע שגם אם הצעת המכרז הישראלי יקרה עד 50% מזו שניתנה על-ידי מפעל במדינה אחרת, כי אז בכל זאת תהיה עדיפות למפעל הישראלי. אין שום חידוש ושום דבר מדהים בחוק הזה, הוא פשוט העתק של חוק אמריקני זהה, שחוקקה ארצות-הברית הקפיטליסטית כדי להגן על תעשיות הטקסטיל שלה בצפון ובדרום קרוליינה, והוא דומה לעוד הרבה מאוד חוקים באירופה, והוא מתאפשר כיוון שבהסכמי הסחר יש, לא לקוּנה, אלא דבר מכוון, שאומר שהמדינה, בכל מה שקשור להוצאות הביטחון שלה, אינה מחויבת בהסכמי הסחר הבין-לאומיים. אצלנו, לצערי הרב מאוד, החוק הזה לא חל במתכונתו הרחבה על כל התעשיות שקשורות לצבא, לשב"ס, למשטרה, אלא רק בעניין הטקסטיל, שאותו הצלחנו להחריג בכוחות משותפים, וכאמור, התוצאות הן מאוד מאוד ברורות, מאוד מאוד מוחשיות. אנחנו רואים אותן בעיניים, רואים קווי ייצור שנוספו למפעלים בפריפריות וביישובי המיעוטים, ופשוט מספקים עבודה מכובדת לעובדים בהם בשכר צנוע אבל בעבודה שהיא עבודה ראויה ומכובדת. והחוק הזה נורא נורא משתלם. הוא לא רק מוסרי, הוא לא רק ציוני, הוא חוק שפשוט משתלם למדינה, כי לייצר כמות כזאת של מקומות עבודה בכל מתכונת אחרת יעלה פי כמה וכמה מהמיליונים הבודדים שהוא עולה היום ושנבלעים בתוך תקציב המשטרה והביטחון. ויסקונסין, הפיילוט, שלא ייצר אפילו מקום עבודה אחד אלא רק השמות גרועות לעובדים, תוך התעמרות בהם, עלה מאות מיליונים, בפיילוט. וכאן התשובה שוכבת לנו מתחת לפנס, כל כך ברורה, כל כך גלויה, רק לקחת ולאסוף אותה. בחוק הזה אנחנו מאריכים את הוראת השעה שחלה על החוק הקודם לשנתיים נוספות. אנחנו רצינו להאריך אותו בחמש שנים, "אנחנו" אלה המחוקקים שחתומים על המהדורה הנוכחית של החוק, על הארכת הוראת השעה, חברי חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת יצחק וקנין וחבר הכנסת נחמן שי. במהדורתו הקודמת היו חתומים עליו ח"כים רבים, גם מהליכוד, גם מישראל ביתנו. גם על החוק הזה הייתה חתומה פאינה קירשנבאום, שכבר אינה חברת כנסת מן המניין, לכן אינה יכולה להיות חתומה עליו. אני רוצה להודות לשר הכלכלה נפתלי בנט על כך שבאופן מאוד מאוד ענייני החליט לתמוך בחוק, להאריך אותו אומנם בשנתיים, ולא כפי שרצינו, אבל בכל זאת תמך בחוק, ואף קידם אותו באופן פעיל, אף-על-פי שהוא אינו מתיישב עם השקפת עולמו, אבל הוא אמר לי, ואני מניחה שזה בסדר שאצטט אותו כאן, שלמרות העובדה שהוא לא מסכים עם הצורה הזאת של אופן ייצור מקומות עבודה, הוא לוקח על עצמו כאתגר לייצר בשנתיים האלה מקומות עבודה חלופיים. אשרי המאמין, נאחל לו הצלחה, אבל כיוון שמקומות העבודה האלה עדיין לא יוצרו, אנחנו בוודאי לא נשליך לביתם 1,200 עובדים היום, ועל כן אני מבקשת מכם להצביע בעד החוק. תודה רבה ולילה טוב. תודה, חברת הכנסת יחימוביץ. חבר הכנסת איתן כבל,

חבר הכנסת ברוורמן, אינו נוכח, באסל גטאס, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת אראל מרגלית, מוותר, חברת הכנסת זהבה גלאון, מוותרת, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת נסים זאב, אפילו חבר הכנסת נסים זאב מוותר. מעשה נסים.

חבר הכנסת יצחק הרצוג. בפעם הבאה אני לא אוותר. הנה הוא עולה לדבר, אתה רואה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, קודם כול תודה, אדוני היושב-ראש, ואנחנו מסיימים יום ארוך. אני מבקש, אם אפשר, חבר הכנסת נהרי, בסדר, אני רק, מותר לי להגיד תודה. אני מבקש להגיד תודה לבית הזה, א. על התמיכה בבחירתי לוועדה לבחירת שופטים, ב. אני מברך את